ברשות יושב-ראש הכנסת,

כי הונחו היום על שולחן הכנסת, מסקנות ועדת החינוך, התרבות והספורט בנושא: תוצאות מבחני המיצ"ב, פער

לאחר בירור שהצבא ערך, לא ידוע על חיילים שכתוצאה מזה לא אכלו לחלוטין. בלי ספק, יש פה תקלה שמורכבת בעיקר, לפי הבנתי, מהבקשה שלהם למזון מסוים, המזון שהוזמן לא סיפק אותם מבחינת הכשרות. זה היה מקור התקלה. ברור שנעשה את כל הצעדים כדי שדברים כאלה לא יישנו. בבקשה, חבר הכנסת גפני. עכשיו אתה לא מוגבל בשאלתך, אתה יכול להוסיף. אני מודה לך, אדוני סגן השר. גם העובדות, שאמרת שהן נכונות, גם אני מכיר את זה, ואני מכיר גם את מפקד הפלוגה. על כל פנים, הנושא הזה תואם. מדובר על גדוד מילואים בחטיבת בנימין. חלק גדול מהחיילים שם הם חיילים חרדים ממודיעין-עילית, ממבוא-חורון, ממתתיהו. חודש לפני האימון שהתקיים שם תואם העניין גם עם רב החטיבה, אבל בעיקר עם אגף הלוגיסטיקה שהיה צריך לעשות את זה. ההכשר של הרב רובין הוא הכשר שגרתי, הכשר מהדרין. זה לא שלקחו איזה רב. מביאים את זה בצבא, אמרת נכון שמביאים את זה גם בשב"ס,

כפי ההערה שהיתה פה. זה אוכל שהצבא מביא אותו. היתה פה תקלה לוגיסטית שיוצרת נזק, מכיוון שמדובר בחיילים חרדים, והצבא הרי מעוניין לקלוט חיילים חרדים, ורבים מאוד הולכים לצבא מקרב הציבור החרדי, לא מספיק. אתה אומר רבים מאוד, אני אומר לא מספיק. אני מברך על כל חייל שמשרת. ברשותך, כבוד השר וילנאי, אנחנו, בשאיפה לאומית, רוצים שכל אחד ילך לצבא, ואזרחינו הערבים, אשר מטעמים מובנים לא יכולים ללכת לצבא בגלל המאבק בין מדינתם לעמם, ישרתו בשירות לאומי, אבל כמובן שאנחנו חייבים לאפשר לכל אחד, על-פי מצפונו, לקיים. ולכן אנחנו מחויבים בעניין זה קלה כחמורה. אני חושב שחבר הכנסת גפני נוגע בנקודה שמן הפרט אל הכלל היא מאוד חשובה.

עמדתי היא שמי שאיננו לומד תורה, תורתו אומנותו, חייב לשרת בצבא, והוא צריך ללכת לעבוד. אין לגבי העניין הזה ספק. מקרה ותקלה כזאת שמתפרסמת, האם קיבלת אישור, אני אומר את הדברים. שמעת אותי פעם אומר דברים שאני לא אחראי להם? רציתי להיות בטוח,

אז אתה יכול להיות בטוח. אני אומר באופן חד-משמעי: מי שלומד תורה, שתורתו אומנותו, הוא משרת את עם ישראל בלימוד תורה. מי שאיננו עושה כן, או שעושה את זה למחצה, לשליש ולרביע, חייב לשרת בצבא. זה לא משנה אם הוא חרדי או לא חרדי, הוא חייב למלא את תפקידו. אין ויכוח לגבי העניין הזה. תקלה מהסוג הזה, מפקד הפלוגה, רב-סרן, אני לא אומר את שמו, הוא רב-סרן, הוא מפקד פלוגה, הוא חרדי, הוא חבר שלי. איך הגיעה אלי השאילתא הזאת? אני הרי בוועדת הכספים היום. אבל אומר לך סגן שר הביטחון שאתה צודק במאה אחוז. תודה רבה. אמרתי דבר ברור מאוד: אסור שדבר כזה יקרה.

חבר הכנסת גנאים, האם ראיתי אותך מבקש לשאול שאלה נוספת בעניין הכשרות?

רבותי, אדוני סגן השר ימשיך לעמוד על הבמה ויענה על שאילתתה הדחופה של חברת הכנסת אורית זוארץ בנושא: הקפאת מכסות לשנת שירות. כבוד היושב-ראש, סגן השר, יש לי כבוד רב והערכה אליך. אני מצרה על כך, לא, לא, לא. להקריא את השאלה ואחרי זה את כל הערותייך. ששר הביטחון לא הגיע לענות. אנחנו מאוד מוגבלים בזמן. שיח' אברהים צרצור, יש לו שאילתא. לא הבנתי, חברת הכנסת זוארץ. אני מצרה על כך ששר הביטחון לא בחר להגיע. נא להקריא את השאלה, ואחרי זה תצטערי על כל מה שאת רוצה. תודה רבה.

צה"ל דחה בקשה לשנת שירות, וכנראה מתכוון לדחות בקשות נוספות, עקב עלייה במספר המשתמטים והמשתמטות ותלמידי הישיבות שאינם מתגייסים. רצוני לשאול: 1. כמה בקשות לדחיית גיוס לטובת שנת שירות נדחו השנה? 2. כמה משתמטים ומקבלים פטור משירות צבאי? אני רוצה נתון מספרי. 3. מה נעשה לצמצום ההשתמטות? 4. האם יש תוכנית לשילוב תלמידי ישיבות בצה"ל ומה הוא היקפה? 5. מה ייעשה בנוגע למכסת היוצאים לשנת שירות בשנים הבאות?

אחרי זה תוכלי להוסיף כמה שתרצי. בבקשה. השאלה של חברת הכנסת זוארץ רחבה מאוד ועוסקת בעולם

שאנחנו עוסקים בו באופן קבוע. התופעה של הדח"שים, דחיות שירות לשנת שירות שלישית היא תופעה חברתית חיובית ממעלה ראשונה, כי אלה אנשים ונשים, צעירים וצעירות, שבוחרים, מעבר לשירות הצבאי, לעשות מעשה נוסף, בדרך כלל במוקדים של מצוקה חברתית. הם גם תורמים לקהילות שבהן הם פועלים, הם גם תורמים לפיתוח האישי שלהם, הם לוקחים על עצמם אחריות, וזו תופעה מבורכת מאין כמותה. עם זאת, בתופעה הזאת יש התמודדות קבועה עם צורכי כוח האדם השוטפים של הצבא, והדיונים האלה מתקיימים תמיד ברמתי, הצרכים של הצבא מצד אחד, הרצון של הצעירים והצעירות להתנדב לשנת שירות נוספת מצד שני, והיכולת לגשר על הפערים. זה המצב שבו אנחנו נמצאים, והתופעה היא חיובית מאין כמותה. בחמש השנים האחרונות, במהלך של חמש שנים, הצבא הגדיל את מכסות המכינות ושנות השירות באופן קבוע. בשנים האחרונות, ממש בשנה הזאת ובשנים הקרבות לבוא, אנחנו במצוקה של כוח אדם, נמוך יותר מכפי שהיינו מורגלים לפני זה. עקבנו אחרי זה, ידענו שזה יגיע בשנת 2010, 2011, ואנחנו צריכים להתמודד עם הצורך להחזיק פלוגות בתקן למול הבקשות לדחיית השירות. וכפי שציינתי קודם, זה המקום שבו אנחנו נמצאים. למרות הירידה בגיוס,

לפי בקשה שלי, אני אומר את זה בעדינות, לא הוריד את המכסות, דבר שהיה מתבקש מאליו, ולכן אמרנו, מכיוון שהנושא הוא חשוב כל כך, מכיוון שהרבה אנשים רוצים לעשות אותו וזה דבר חיובי, אנחנו נתמודד עם זה שלא ירדו המכסות וצריך יהיה למצות את כוח-האדם הקיים, על מנת שביחידות הקרביות התקנים יהיו מלאים. זוהי התמודדות קבועה, וכפי שאמרתי אנחנו נמצאים בה כל הזמן. אנחנו עוסקים בזה בראייה רב-שנתית, מטבע הדברים. זה חיזוי, זה לא מדע מדויק, זה אף פעם לא היה מדע מדויק. אני יכול לציין למשל שבתשע"א, אנחנו פועלים לפי השנה העברית, למנייננו, היו כ-1,900 דחיות של שנת שירות, זאת אומרת צעירים וצעירות שאישרו להם, ל-1,900 אישרו לדחות את השירות לדחיית שירות כוללת, ו-2,300 במסגרת המכינות הקדם-צבאיות. צריך להבין שכל חניך או חניכה במכללה קדם-צבאית זה דחיית שירות. הם מתגייסים כעבור שנה הרבה יותר מוכנים, התרומה שלהם לקצונה היא משמעותית, וליחידות קרביות היא משמעותית, אבל באותה שנה הם חסרים לנו. הם קיבלו 2,300 דחיות שירות ועוד 870 דחיות שירות לשנת שירות במסגרת הנח"ל. מה שציינתי זה בשנה שבה אנחנו נמצאים כרגע, זה למעלה מ-5,000 דחיות שירות למשימות חברתיות ולמשימות של המכינות הצבאיות, ואנחנו לא מגדילים את המכסה. הגורמים שפועלים, ואני מניח שהם גם הגיעו אלייך עם הנתונים האלה, קיבלו התרעה ברורה שנעצר הגידול, לא תהיינה מכסות גדולות יותר, והם צריכים להסתדר עם מה שיש להם, שהוא לא מעט, ולשמחתי הם תמיד חושבים שזה לא מספיק והם רוצים יותר.

בניגוד להקצאה, פונים לאנשים ומנסים לגייס אותם אליהם. בחלק מהמקרים הם נאלצים להתאכזב כי הם סגורים בתוך מסגרת, הם לא יכולים לצאת ממנה, ומנסים מהגורן ומהיקב לסחוב פה אחד ושם אחד. זה הנושא שאני אישית עוסק בו כמעט יום-יום באופן קבוע. הם חרגו השנה במכינות הקדם-צבאיות ב-190. המספרים נראים כאילו קטנים, אבל כל אחד זה בן-אדם, כל אחד זה עולם ומלואו,

אנחנו צריכים אותו ויש לו השאיפות שלו, ושם אנחנו נמצאים. הגופים המשלחים האחרים חרגו בעוד 130. זה 320 חריגות מהסוג הזה. אנחנו במשא-ומתן על מנת שהאנשים לא ייפגעו, למצוא את הדרך הנכונה לעשות את זה. זה משא-ומתן קבוע, האם זו רק שאלה תקציבית או יש למשל,

יש מתנדבים לצנחנים, אפשר לקבל כמה שאפשר. לא, במקרה הזה זה לא תקציב. במקרה הזה זה כוח-אדם. יש משתמטים שלא מתמודדים אתם, לא, זה לא תקציב.

אני עוסק בזה לא יותר מ-30 שנה, אני מודה שזה לא הרבה זמן. אין פה אחד שעוסק בזה 30 שנה. אני בקי בזה לפרטים הקטנים ביותר. זה לא תקציב במקרה הזה, זה עוד יגיע להיות תקציב. זה הדבר החשוב. זה פשוט צורכי הצבא, פשוט צורכי הצבא. ואם הרב גפני ציין קודם שחרדים משרתים בצבא, אנחנו מברכים על זה, אנחנו מביאים אותם, אנחנו פועלים שיהיו יותר, והערתי קודם בשקט שלא מספיק, כי שם יש הרבה אנשים שאם הם היו משרתים התמונה היתה יכולה להיראות אחרת. זה חלק מהעניין, זה נכון. קבענו עוד קביעה תוך כדי הדיונים, שסוג מסוים של אוכלוסיות, לא נשחק אתם בענייני מכסות. למשל אנחנו פותחים, אני מקווה שנפתח בשנה הבאה, בתשע"ב, מכינה בדואית. הבדואים ממילא לא מחויבים בחוק שירות ביטחון והם מתנדבים מראש, ולכן המכינה הזאת, לא נכניס אותה לחישובים האלה בכלל, כי הם מחוץ לחשבון. אני עושה עכשיו מאמץ עליון לפתוח מכינה בדואית, שתהיה לה תרומה עצומה לגיוס של בדואים לצבא. במקביל, אנחנו לא מגבילים דרוזים, ויש מכינה דרוזית מאוד חשובה, והדרוזים יש להם תרומה משמעותית בכל הדברים האלה. אנחנו לא מגבילים חיילים עולים יוצאי אתיופיה ולא מגבילים עולים מחבר המדינות. בגלל ההבנה שלנו של מה שזה תורם להם, אליהם אנחנו מתייחסים בחשבון אחר, ואתם אנחנו לא עושים הגבלה בשום פנים ואופן, מהטעמים שאני ציינתי קודם. שאלת העשייה לחיזוק המניעים לשירות בכלל,

זה מתחיל בבניין הזה, זה ממשיך בכל פינה בחברה הישראלית, על מקומה של מערכת הביטחון, על מקומו של שירות בצבא, שירות החובה, כחלק מהערכים שהנוער שלנו גדל עליהם. אני יכול להגיד שהאגף החברתי-ביטחוני שאני מופקד על ניהולו במשרד, עושה פעולות רחבות בעניין הזה. חלק מהן הזכרתי, ויש עוד הרבה נוספות, שבועות התנסות, בסיסי גדנ"ע, הכנות לצה"ל, שיחות בבתי-הספר. יש לזה תרומה, לדעתי, בסוף בסוף שולית, כי מה שהאיש, מה שהנער,

הצעירים קולטים בחברה שבה הם חיים, קולטים בבית-הספר שבו הם לומדים, קולטים במשפחה שלהם, זה הדבר החזק והמשפיע ביותר על השירות בצבא ועל ההבנה העמוקה שמי שלא מוכן לשרת במדינה הזאת, פוגע בסופו של דבר בעוצמה שלנו. ואני תמיד יודע להבחין בין המשרתים לבין המשתמטים, מעבר לכל מיני סוגיות אחרות, ואנחנו עושים מאמץ עליון בכל מיני תחומים על מנת להרחיב את הגיוס לצבא. אני ציינתי קודם, החרדים זה עולם ומלואו, מתגייסים כבר כמה מאות, אני מקווה שנגיע לאלפים ולעשרות אלפים, וזה עולם עם התמודדות שלמה שגם בתוכו אנחנו נמצאים. בבקשה, חברת הכנסת זוארץ, האם תשובתו, ממש לא

עכשיו את יכולה להרחיב דיבור בלי שתצונזרי על-ידי. סגן השר,

אני רוצה לציין שאני מעריכה אותך מאוד ואת פועלך, ולציין שאני מצרה על כך ששר הביטחון בחר שלא להגיע הנה. אומנם תשובתך ניתנה, לא במלואה, לא נגעת בהיקף המשתמטים, אין מספר.

תרשי לי רק להעיר לך. אתה לא צריך, אני אגן. נדמה לי שהדבר שאת מדברת בו, אין פה שום השתמטות של שר הביטחון. גם אם שר הביטחון היה רוצה לענות, האיש המומחה, היה שולח אותי. במשרד הביטחון לענות, ובתחום סמכותו, זו סמכותו של סגן שר הביטחון בצורה ברורה, ולכן הוא נשאל ישירות והוא עונה ישירות. תמיד אפשר, וזה טוב בפוליטיקה, להעיר איזו הערה לגבי פוליטיקאי.

הציפייה של הציבור היא שיעמוד כאן השר ויענה, ולא ישלח תשובה. אני מאוד מעריכה את סגן השר. הוא לא שלח תשובה. סגן השר עצמו ענה. לא שלח תשובה. לא ניתנה תשובה, על מה?

מדובר פה על סוגיית ההשתמטות, שהיא סוגיה לאומית שפוגעת בכל חלקי החברה. אנחנו מדברים פה על מיטב בני ובנות הנוער בישראל, גם מההתיישבות העובדת וגם מהערים. אנחנו מדברים פה על צעירים שמשרתים את המדינה עוד שנה על חשבון הזמן הפרטי שלהם ועל חשבון כספי ההורים שלהם ואחר כך מתגייסים לצה"ל.

חוסר האונים שלכם, של שר הביטחון ושל ראש הממשלה, בהתמודדות עם ההשתמטות מגלגל עוד הפעם את האחריות על אלה שנושאים בנטל, על אלה שמשלמים את המחיר, ואתם פעם נוספת פוגעים בהם.

להפוך את זה לעניין פוליטי,

לפני שאת שואלת, כבוד השר וילנאי. גברתי חברת הכנסת זוארץ, אני הוא זה שמנווט את השאילתות הדחופות,

חשבתי שאת מדברת על הש"ש. אם היית שואלת שאלה, על הש"ש. לא. את שואלת שאלה על הש"ש, בוודאי. ובהחלט רשאית לדבר עליה באספקלריה של ההשתמטות. מה שאת רוצה זה ששר הביטחון יבוא ויסביר לך למה יש השתמטות, לא מדוע אין ש"ש. כי מדוע אין ש"ש הסביר לך השר וילנאי בצורה המפורטת ביותר. גם זה עניין של צורך של צה"ל, בלי שום שייכות להשתתפותם בנטל של אזרחי ישראל כאלה או אחרים. כל מה שביקשת ממנו הוא ענה לך בצורה המפורטת ביותר. הוא אמר שגם הש"ש, שהיא ברכה, גם הש"ש, שאלה המתנדבים שהולכים לפני המחנה,

כמו שבצנחנים אי-אפשר לקבל יותר מתנדבים ממה שהצבא יכול לקלוט, כך בש"ש אי-אפשר לקלוט יותר. שאלתי אותו, כדי לעזור לך, האם הנושא הוא נושא תקציבי. הוא הסביר במפורש שלא. לא מדובר בעניין תקציבי. לכן את יכולה,

לתקוף כל דבר שאת רוצה מעל בימה נכבדה זו, רק לא לומר מדוע שר הביטחון וראש הממשלה מתחמקים מהשאלה. אם היית שואלת שאלה: מדוע לא מתגייסים כל אזרחי ישראל לצבא, שאלתי. לא, את שאלת על הש"ש.

בסדר, אבל את שאלת באותו עניין ומסגרת של הש"ש. אם היתה שאלה כזאת, יכול להיות שהייתי מאשר, יכול להיות שלא, אבל הייתי ודאי מזמין את ראש הממשלה או את שר הביטחון לענות. הוא ענה לך בצורה מפורטת ביותר. הוא לא ענה לי על השאלה מה היקף המשתמטים ומקבלי הפטור משירות צבאי.

באותו נושא ובאותו הקשר, מה היקף המשתמטים ומקבלי הפטור משירות צבאי? זאת שאילתת-משנה שעולה על השאילתות,

זה מה ששאלתי. ההערה אלי, אדוני השר. בפעם הבאה לא אאשר שאלת-משנה שהיקפה הרבה יותר גדול מהשאלה הספציפית. אחרת אני אצטרך להזמין לפה את כל שרי הממשלה שיענו לך. כבוד היושב-ראש, זאת היתה שאלה שהוגשה מראש, אושרה מראש, ואני מקריאה אותה מהדף שאושר.

הביקורת אלי, לקחנו לתשומת לבנו. אני רוצה לחדד. מצד אחד, מצוקת כוח-אדם שדיברת עליה, ואני שואלת: למה הש"ש צריכים להיות פתרון למצוקת כוח-אדם שנובעת מסיבות אחרות? עוד אמירה שאני ממש מצטטת: "הבדיקות מעלות כי אלפי בנות משקרות ומקבלות פטור מגיוס על-סמך הצהרה כוזבת". יש כאן פתרונות לסוגיות כוח האדם. למה אתם לא מטפלים בבעיה במקום שהיא נמצאת? אתה יכול לענות לה? בטח שאני יכול לענות.

חברת הכנסת אורית זוארץ, אני מאוד מצר על הפוליטיקה בעניין. אני שירתתי קרוב ל-40 שנה. אני יודע מה זה לשרת, אני יודע מה זה משתמטים. אני לרגע לא העליתי בדעתי שראש הממשלה צריך להסביר לי את העניין הזה. אם ראש הממשלה הוא ממפלגה כזאת כן, ממפלגה כזאת לא, זה חוצה מפלגות העניין הזה, זה מעל כל העניין הפוליטי השוטף. אני מציע שנישאר שם. אל תתחילו לרמוז לי שאם זה ראש ממשלה כזה זה כך, ואם זה ראש ממשלה אחר זה אחרת. אנחנו ירדנו מהפסים? זה מעל כל הדברים האלה. אנחנו מבינים את הערך הזה בדיוק. כשאצלי בשכונה, או בבית-ספר כזה או אחר, זה מופיע בעיתונות: אנשים לא מתגייסים, ראש הממשלה עוסק בזה? אין לו מה לעשות אלא רק בזה הוא עוסק? אין מערכת שלמה שציינתי אותה קודם שהיא הקובעת יותר ממנו, של המשפחות, של החברה, של תנועות הנוער, של החינוך בבתי-הספר? כל הדברים האלה. המספרים מרוחים על כל דפי העיתונים. אני מוכן לחזור לעיתונים ולהביא לך אותם אם את לא קראת עיתון לאחרונה. הכול כתוב שם, קיבלו את הנתונים מאתנו. אנחנו מציגים את זה בצורה שיטתית. בוועדת חוץ וביטחון אנחנו מחויבים כל שנה להציג תוכנית עבודה שנתית של כוח-אדם. הצגתי את זה בהיותי ראש אכ"א, הצגתי את זה בהיותי סגן הרמטכ"ל. אני מוכן להציג את גם עכשיו. אלה נתונים ידועים. והסיפור של חרדים שלא משרתים, כבר דיברנו על זה יותר מפעם אחת. רק בשיחה הזאת, כשאני עומד על הפודיום כרגע, עולה היום הצעת חוק שמנסה להתמודד עם זה, שאני תומך בה, על בנות שלא משרתות, שמצהירות שהן דתיות, וההצהרה היא כוזבת בסופו של דבר.

הן לא דתיות, והן משתמשות בדת כקרדום לחפור בו. אנחנו מכירים את הנתונים האלה היטב. אני יכול לומר לך דבר אחד, ואמרתי אותו: אנחנו

לצערי, ברוב המקרים, אנחנו לבד. אנחנו לא יכולים להתמודד לבד, וזאת לא בעיה של מערכת הביטחון, זאת בעיה של החברה הישראלית, כולל שלך, לצורך העניין, כולל של יואל חבר מפלגתך וכל אחד אחר. כך אני רואה, אתה לא חושב שראש הממשלה צריך להיות צד בעניין? חברת הכנסת זוארץ, אני מאוד מכבד את שאלתך, כי את בקדנציה הראשונה, חבר הכנסת יואל חסון כבר בקדנציה השנייה. יש כאלה שהם כבר קדנציה שמינית. אני רק רוצה לומר לך שאת השאלות האלה שאלו חברי הכנסת את ראש הממשלה נתניהו, את ראש הממשלה אולמרט, את ראש הממשלה שרון, את ראש הממשלה ברק, את ראש הממשלה נתניהו, את ראש הממשלה שמיר, את ראש הממשלה פרס, את ראש הממשלה רבין, את ראש הממשלה בגין, את ראש הממשלה גולדה, את ראש הממשלה בן-גוריון,

הם ישאלו את ראש הממשלה לבני. הם ישאלו כנראה גם את ראש הממשלה יואל חסון. לא חסון, לבני. אם יורשה לי, לא פגעו, השר אהרונוביץ, האם אתה מתכוון לענות על השאלה כראש ממשלה? ראינו את ההצבעה על משאל עם, שאתם הבאתם אותה ועכשיו הייתם נגד. אם יורשה לי, לא פגעו בשנת שירות מעולם. מעולם לא פגעו בשנת השירות. תודה רבה. בהחלט אני לא הייתי מודע לעניין. אני באמת חשבתי שהדבר מתמצה בש"ש, ובשביל זה אישרתי. בפעם הבאה אני אשים לב, יחד עם סגן המזכירה,

שלא יהיו שאלות-משנה שחורגות בהרבה מהשאלה הספציפית. כבוד השר לביטחון פנים, שהמצלמות בדרך כלל מלוות אותו אפילו כאשר נמצא על הבימה שר אחר, יעלה על הבימה עכשיו, אז המצלמות יוכלו להתמקד בו ולא בכיסא שהוא יושב בו למטה.

אני לא יודע מדוע המצלמות הולכות אחריך בימים האחרונים. יש לו הרבה בעיות. כבוד השר לביטחון פנים ישיב על שאילתא של חבר הכנסת גאלב מג'אדלה. לשאלה נוספת יוכל להצטרף גם חבר הכנסת אחמד טיבי. חבר הכנסת מג'אדלה יעלה ויבוא וישאל שאלה בנושא: מעצרים של אנשי דת מוסלמים וחקירותיהם. חבר הכנסת מג'אדלה,

בשלב ראשון להקריא את השאילתא ולאחר מכן תוכל להרחיב. אדוני היושב-ראש, מכובדי השרים, אני הפניתי את השאילתא לכבוד השר לביטחון פנים יצחק אהרונוביץ, נא להקריא את השאילתא, ואחרי זה תוכל להוסיף. עקב מעצרים של אנשי דת מוסלמים וחקירותיהם. רצוני לשאול: 1. מה הוא היקף המעצרים והחקירות? 2. על איזה בסיס נעשים מעצרים וחקירות אלו, ומהו אופיים? אחר כך, כמובן, תוכל להוסיף ולהכביר מלים.

אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, חבר הכנסת גאלב מג'אדלה ביקש לדון בפרסומים שהיו לאחרונה על מעצרים של אנשי דת מוסלמים. 1. מבירור הפרטים עולה כי באשר למעצרו של מוחמד עייש, הרי שהחשוד נעצר ביפו ב-9 בנובמבר על-ידי שוטרי מרחב יפתח בסיוע כוחות ביטחון נוספים. מאחר שהוטל צו איסור פרסום על הפרשה, לא ניתן לפרסם פרטים נוספים מעל בימה זו. באשר למעצרו של נאזם אבו סלים סאכפה, הרי שבראשית חודש נובמבר, לאחר חקירה, הוגש כתב אישום לבית-משפט השלום בנצרת כנגד החשוד. כתב האישום מתייחס לעבירות של הסתה לאלימות, טרור ותמיכה בארגון טרור. הנאשם, אשר שימש בשנת 1997 כאימאם במסגד שיהאב א-דין, פועל בדרכים שונות, הקמת אתר אינטרנט, נשיאת דרשות, על מנת להפיץ בקרב הציבור משנה המטיפה לעשיית מעשי אלימות ולהבעת תמיכה גלויה בארגוני טרור.

לפי הנתונים על תיקי החקירה שנפתחו בעבירות הסתה בקרב הערבים אזרחי המדינה,

2009 נפתחו תשעה תיקי חקירה, ובשנת 2010, 15 תיקים.

התיקים כוללים את תיקי החקירה שנפתחו בעבירות של מרד והסתה למרד. כשהחשוד הוא ממוצא ערבי, בשנת 2009 נפתחו שלושה תיקי חקירה ובשנת 2010 נפתחו שני תיקי חקירה. 2. באשר לבסיס החוקי של המעצרים, הרי שכאשר נודע על חשוד לביצוע עבירה או מתעורר הצורך לזמן לחקירה איש דת בכיר, חומר החקירה מועבר לעיונו של ראש מחלקת החקירות, ולאחר מכן לראש אגף החקירות והמודיעין במשטרה, קצין בדרגת ניצב, אשר מקבל את ההחלטה. יתירה מזאת, פתיחת חקירה נגד קאדי טעונה אישור של היועץ המשפטי לממשלה. בבקשה, חבר הכנסת מג'אדלה. האם אדוני יש לו שאלה נוספת? לאחר מכן, חבר הכנסת אחמד טיבי קיבל, מכיוון שהגיש שאילתא נוספת, את הזכות, אבל הוא לא נוכח. לכן חבר הכנסת הראשון שביקש, זה חבר הכנסת אלסאנע או חבר הכנסת גנאים? גנאים יהיה ראשון, ואם לא יהיה ממפלגה אחרת מישהו, גם חבר הכנסת טלב אלסאנע יוכל לשאול.

אדוני היושב-ראש, מכובדי השר, אמרת: מספר התיקים שנפתחו, וזה לפני לא מעט זמן. אבל לא סיפרת לנו מה גורלו של התיק שנפתח. אני יודע שאחרי שלושה ימים אחד שוחרר ואחרי שבעה ימים אחר שוחרר. תדווח לנו, כדי שעם ישראל ידע, שבסוף החקירה גם היו תיקים שנפתחו ואנשים שוחררו. כי זה חשוב לנו. הדבר הנוסף, לי מאוד מפריע, זה שהם שוחררו, זה ברור. אתה שואל אם הם נסגרו, או מה התוצאה של החקירה. כי יש אזרחים בישראל שמחכים לתוצאות החקירה, לא מהמשטרה, מהפרקליטות,

לפעמים ככל שהדבר דרוש לפרקליטות, מבחינת הרצון שהאזרח לא ידע מה התוצאה.

אם הוא מועמד להיות שר מסוים ולא רוצים שהוא יהיה שר, אז מעכבים את התשובה עד אשר זה כבר לא רלוונטי לשאלה

אדוני, לא התייחסתי למשטרה.

היושב-ראש, אני רק אבהיר את הנקודה, והוא צודק במאה אחוז.

אם, לא, רק להבהיר את הנקודה. חבר הכנסת חנין, שנייה, להבהיר את הנקודה: ברגע שיש שחרור, זה לא אומר שהתיק נסגר.

אין צורך במעצרו אם הושלמה החקירה, ואז משחררים אותו. זה יכול להיות למעצר-בית, וזה יכול להיות לחופשי עד לבירור דינו בבית-המשפט. לגבי מצב התיקים, אתה שואל, זה הנתון שחסר, לגבי המצב של אותם תיקי חקירה, כך אני מבין שאתה שואל. מה היתה תוצאת החקירה, זה מה שהוא שואל.

קודם כול מג'אדלה מדבר ואחרי זה אחרים. הוא קיבל את השאילתא. אנחנו טרמפיסטים על השאילתא שלו.

קודם כול, אני מאפשר לכבוד היושב-ראש להיות לא טרמפיסט אלא מעורב,

ל-20% מאוכלוסיית המדינה. ושלא יישמע שאני וחברי חברי הכנסת הערבים מגינים על אנשים שעברו על החוק. אנחנו רוצים להבטיח שאכן האנשים האלה נחקרו ואחר כך גם טופל הדבר, ולא רק נעשה רעש גדול ממעצרם ובסוף הכול מתמסמס כי התוצאה הזאת היא שום דבר. את זה אני רוצה לשמוע. כי מהאינפורמציה שיש לנו, התיק עוד לא נסגר, בטוח לא נסגר, אבל הוא שוחרר כי מצאו שאין,

ראיות בדברים.

לא נכון. אתה תשיב, אתה תשיב.

כבוד השר, הרי אני סומך על כבוד השר, שהיה גם מפקד מחוז במשטרת ישראל.

אני לא מתכוון עכשיו להיות פקיד במשטרה, אין לי גם כוונה כזאת, ואין לי שאיפות ואתגרים בתחום הזה. בתור אזרח ונבחר ציבור, אני רק רוצה לדעת: כמו שהשיח' הזה נעצר, באמצע הסמטה, באופן דרמטי, באמצע היום וגם בבית, והופסקה עבודתו באמצע היום, אנחנו רוצים לדעת מה קורה. עכשיו, לי מפריע דבר נוסף, מאוד מפריע לי, ואני לא רוצה להגיד רק רבנים. יש אנשים שמסיתים נגד אוכלוסייה שלמה, ופוגעים לפעמים באושיות המדינה כמדינה דמוקרטית, ולא רק שהם לא נעצרים, אף אחד לא מעז לדבר אתם. לא רק שהם לא נעצרים באופן דרמטי, אף אחד לא מעז אפילו לצאת נגדם. וגם השר לביטחון פנים, שמופקד על הביטחון שלנו, בוודאי שר הביטחון, שמופקד על הביטחון של כל אזרחי המדינה, גם הם לא מעזים להגיד מסר לציבור הרחב נגד המסיתים האלה. תודה, תודה רבה. עכשיו, רק רגע. השר, עוד יהיה לך זמן. חבר הכנסת מסעוד גנאים, בבקשה, שאלה נוספת. אין צורך בשאלה נוספת?

כי אני מודיע לך שאחריך, אני אסביר לחבר הכנסת טלב אלסאנע מדוע הוא לא יוכל לשאול, לצערי, אלא אם כן ישכנע את חבר הכנסת חנין שיחזור בו, אתה יכול להסביר לו. לא, לא. אני אפילו לא מתכוון לשכנע. יפה מאוד. האמת, שתי הערות מתייחסות, כבוד השר. הערות שבסוף תשים סימן שאלה.

יש שאלה בסוף. אני חושב שלא צריך להיות מושפעים, לדעתי, מהאווירה הכללית של ה"עליהום", כאילו כל אימאם, כל מטיף, כל בן-אדם שמשתתף באיזה אירועי דתי הוא טרוריסט. לא צריכים להיות מושפעים מכל האווירה של איומי "אל-קאעידה" או אוסמה בן-לאדן. אסור להכליל, וגם אסור להשתמש בכלי הזה של עבירות ביטחוניות כדי לאסור על אנשים להביע את דעותיהם או לסתום את הפיות. אני רק מזהיר. אני רק מזהיר מה"עליהום" הכללי, משום, לא, לא. השר דיבר על דבר ספציפי מאוד.

אני רק הערה. אולי ההערה שלי לא מתייחסת רק לביטחון פנים, אלא באופן כללי. כי יש אימאם מסגד, למשל בטייבה, סאמי ג'בארה, שהשתתף בפסטיבל דתי. בגלל השתתפותו, משרד הפנים, משרד הדתות עומד להשעות אותו, מפני שהוא רק השתתף. אז את הגבול בין חופש הדיבור לבין עבירה ביטחונית, צריך להבהיר גם את זה. ובאמת רציתי גם לשאול, חבר הכנסת מג'אדלה, האם באמת המשטרה מתייחסת באותה חומרה לרבנים שמצהירים ועושים דברים שהם באמת מאיימים על כל הציבור, השאלה נשאלה.

חבר הכנסת טלב אלסאנע, האם אתה מבין שחבר הכנסת חנין ידבר? אין לי ברירה, גם לפי התקנון. בבקשה. לא אכפת לי לוותר, אם אתה מוותר, טלב אלסאנע יהיה. אבל הוא אמר: לפי התקנון, איש מסיעה אחרת יכול לשאול.

תודה רבה, אדוני היושב-ראש. כיוון שהרבה שאלות נשאלו, ואני במקור רציתי לשאול את אחת השאלות שנשאלו על-ידי חבר הכנסת מג'אדלה, אודה לך על עמדה חדה, ברורה וברורה גם לציבור, כי משהו כאן לא ברור. האיפה ואיפה בין עבריינים ששייכים לדת אחת לבין עבריינים לכאורה ששייכים לדת אחרת לא מובנת, לא אפשרית ולא מותרת. בהמשך לדבריו של יושב-ראש הכנסת, אני רוצה דווקא לציין לחיוב עבודה שנעשתה בעקבות הרבה לחץ ומאבקים שניהלנו בכנסת על קביעת מסגרת זמן לחקירות משטרה ולטיפול הפרקליטות בתיקים. בעקבות לחץ רב וגם יוזמות חקיקה שהיו בכנסת, היועץ המשפטי לממשלה הוציא לאחרונה הנחיה כוללת ומפורטת, שקובעת מסגרות זמנים ברורות גם לחקירת המשטרה וגם למשך הטיפול של הפרקליטות בעניין. אני אודה לך,

אם גם אתה, כשר המופקד על המשטרה, תעביר מכאן מסר ברור שגם חקירות משטרה, עם כל המורכבות שלהן, צריכים להיות להן התחלה, אמצע וגם סוף. האומנם?

ורק שהדברים יהיו ברורים לגבי ההערה שנאמרה כאן קודם לכן, בעניין אנשים שלכאורה לא נחקרים על-ידי המשטרה, וכדי שהתשובה תהיה ברורה: אני מתכוון לרב של צפת, שלפי ציטוטים שלו בעיתונות, שחזרו ונשנו, קרא בעצם לבצע עבירה פלילית, וביצע בעצמו עבירה פלילית של הסתה לגזענות. האם הדבר הזה נחקר על-ידי המשטרה? האם בכוונתך להנחות את המשטרה לחקור בעניין? תודה רבה.

אני אנסה לחלק את התשובה לכמה חלקים.

לגבי הנושא של פתיחה בחקירה לגבי הרב הראשי של צפת או יתר הרבנים אין לי כאן כרגע חומר כדי לראות. אני מציע, או אומר: תבקשו, תקבלו את החומרים, תעלו שאילתא. החומר לגבי נושא כזה או אחר, או רב כזה או אחר,

ואני לא יכול להתייחס, לא לגבי חקירת רבנים ולא לגבי הרב הראשי של צפת. לגבי הנושא של זירוז חקירות, אני אומר לך, חבר הכנסת חנין, אתה גם הדגשת את ההנחיה של היועץ המשפטי לממשלה: מבחינת המשטרה בדרך כלל,

חקירות מסתיימות בזמן, אלא אם כן יש השלמות שדורשים הפרקליטות או פרקליט המדינה. אנחנו מודעים לזה. אנחנו מודעים גם לזה שצריך כמה שיותר, או שיש תשתית ראייתית להגשת כתב אישום או שאין.

זמן השיהוי של החקירה הוא לצורכי חקירה, ולא כדי להשאיר את התיק הזה לא סגור ולא מועבר לידיעת הפרקליטות, אם יש צורך. לגבי השאילתא של חבר הכנסת מג'אדלה, אני שוב חוזר: זה ששחררו אותם לא אומר שהחקירה הסתיימה. יכול להיות שלא היה צורך במעצר כדי לחקור, ופשוט שחררו אותם,

או להמשך החקירה בתוך המשרד, בתוך המשטרה, או להעביר את ההמלצות לכיוון הפרקליטות, להחליט אם יש מקום לכתב אישום או שאין מקום לכתב אישום. לגבי הנושא של מה נעשה בתיקים עצמם, אני מתייחס,

לגבי השאילתא, מה היקף המעצרים והחקירות. אין לי מידע מה מצב התיקים. אני יכול להעביר לך בהמשך מה מצב התיקים. אני אעביר לך את זה בנפרד, לא צריך את זה פה. אתן לך את ההשלמות לגבי אותם תיקים שציינתי בתשובה.

תודה רבה לשר.

לא נשאל אותו מתי ייקבע המפכ"ל הבא עלינו לטובה, כדי שכל משא, כמובן, לא צריך לאפשר לעובדות לכאורה כאלה או אחרות להשפיע על עמדתו של השר, אבל עם זה נדמה לי שהציבור כולו רוצה לדעת אם בסופו של דבר אנחנו עומדים בפני הקביעה מיהו המפכ"ל הבא. מאחר שאתה שואל, היושב-ראש, ואני מכבד אותך מאוד, ואתה יודע את דעתי, אני אמרתי אתמול גם באילת, ואני חוזר ואומר,

אמרת באילת, ורצוי שתאמר את זה מעל במת הכנסת. אני אומר את זה, שאני הולך באמת לפי תוכנית סדורה, אף שנפרסה בפנינו כרגע פרשייה לא נעימה, ואני מקווה שהפרשייה הזאת תבוא על סיומה. אני פניתי ליועץ המשפטי לממשלה לזרז את החקירה, והוא הבטיח שאכן יעשה כך. אני לא חושב שצריך למנות כרגע, עד שהפרשייה הזאת לא תגיע לסיומה, בוודאי,

כדי באמת לתת שקיפות לכל המועמדים.

אני אעשה את זה, באמת, בזהירות המרבית, אביא את המועמד הטוב ביותר לעם ישראל, בזמן הרצוי ובמהרה, וניתן לחקירה שתושלם ויהיה לנו מפכ"ל באמת טוב לעם ישראל ולחברה בישראל. תודה רבה לאדוני.

בשאלתי לא היתה רמיזה כזאת או אחרת על מגמה כזאת או אחרת. ודאי שצריך למצות חקירה, ואם אנשים הם נקיים, ינוקו, ובכך יבוא באמת הסוף לפרשה שמעסיקה את הציבור מעבר לדרוש. במצב שבו החובה שלנו בסדר העדיפויות היא לבוא ולדון בנושאים באמת הרי-גורל, אנחנו נאלצים להתעסק בנושאים שמחייבים אותנו, עקב הצורך לבוא ולקבוע בין השאר מי יהיה המפכ"ל הבא, אבל נדמה לי שאנחנו כחברה כבר הגדשנו את הסאה כאשר רוב התקשורת עוסקת יום ולילה בנושא הזה. אני חושב שהמשטרה צריכה למצות את חקירתה, מח"ש במקרה זה, ולהודיע לשר מה תוצאות החקירה על מנת שהשר יתפנה למלא את תפקידו ולקבוע את המפכ"ל הבא בהתאם ללוח הזמנים. תודה רבה לשר אהרונוביץ. רבותי חברי הכנסת, יעלה ויבוא כבוד השר יצחק כהן, סגן שר האוצר, להשיב על שאילתא דחופה של חבר הכנסת אורי אורבך בנושא: הסדרת מפת הטבות המס. השר כהן, סגן שר האוצר, בבקשה יעלה ויבוא. חבר הכנסת אורבך, נא לקרוא את השאלה כפי שהיא בשלב זה, כאשר יעלה השר כמובן על הדוכן. ימתין אדוני שנייה. בבקשה, חבר הכנסת אורבך. אדוני היושב-ראש, אדוני סגן השר, פורסם כי המדינה תותיר לבג"ץ את ההכרעה במפת הטבות המס, וכי בג"ץ צפוי בתחילת דצמבר לפסול את המפה הנוכחית, ואולי אף לקבוע קריטריונים חדשים ושונים. רצוני לשאול: 1. האם הפרסום נכון? 2. אם לא, מה תשיב המדינה לבג"ץ? 3. מה ייעשה למניעת פגיעה בתושבים וביישובים הזכאים?

אחר כך תוכל להרחיב, כמו גם חבר הכנסת נפאע וחבר הכנסת טלב אלסאנע.

אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת אורי אורבך, התשובה הרבה יותר מורכבת מ"כן" ו"לא".

במשרד האוצר הוכנה בחודשים האחרונים טיוטת הצעה ממשלתית, אשר בבסיסה קריטריונים ומפה מעודכנים, בהתאם למסקנות שגובשו בוועדה מקצועית

המסים. בימים אלה אנו בוחנים את האפשרויות העומדות לפנינו, בהתאם לרצף הדיונים המתקיימים בבג"ץ, ותיפול החלטה בנושא,

בקרוב. בבקשה, חבר הכנסת אורבך.

אבל לא הבנתי אם ההחלטה שתיפול בקרוב היא זו שתוגש לבג"ץ, או שמשאירים את זה לבג"ץ. אני הסברתי בתחילת דברי שהתשובה הרבה יותר מורכבת מ"כן" ו"לא". אני מוכן לקבל גם תשובות מורכבות. אני מסוגל. אם זה יהיה לאט,

באוצר בוחנים את כל האפשרויות הנדונות כרגע, עם כל הפרמטרים שהוועדות השונות הגישו לוועדה, ובקרוב מאוד תתקבל החלטה לגבי המפה והקריטריונים.

טוב, אז אני אשאל שאלה אחרת. לא שהבנתי, אבל אני מבין את התשובה. שר האוצר אמר שהיתה לו לפני כמה חודשים ביקורת על בית-המשפט העליון שהוא מתערב וקובע בהחלטות בעלות משמעות תקציבית גדולה מאוד. למה?

נכון הוא אמר, שר האוצר, כזה דבר?

השאלה, אם הסוגיה הזאת, שהיא בעלת משמעות תקציבית גדולה מאוד,

אם לא ייענו לבית-המשפט העליון,

האם זה לא סותר את המדיניות והרצון של שר האוצר לקבוע בעצמו או באמצעות משרדו?

אתה יוצא מתוך נקודת הנחה שאנחנו משאירים באמת. לפי השאלה שלך, לפי הנאום המלומד שלך, אתה כבר יוצא מתוך נקודת הנחה שאנחנו מניחים את ההחלטה לבג"ץ.

לא קיבלתי תשובה.

אנחנו מכינים את ההצעה, וקבלת ההחלטה תהיה בקרוב, לגבי המפה שתוגש, עם הקריטריונים.

לפני הבג"ץ, בוודאי. בסדר.

הם צריכים להביא לבג"ץ מפה. הבג"ץ יקבע במקומם כאשר הוא יחשוב שיש הצדקה להיכנס לשיקול הרשות המבצעת, שלא כפי שאמר שר האוצר בדברים שאתה ציטטת.

אני מעלה איזה חשש שפתאום יהיה הבג"ץ, אדוני לא יכול רק לשאול את הבג"ץ, הוא יכול לשאול את השר. השר אומר שהם יגישו לבג"ץ מפה שלהם. אין מזרזין אלא למזורזין. אני מעלה את החשש שהם לא יספיקו, שבגלל ויכוחים שיש בסוגיה הזאת,

לא בבג"ץ, לא יבואו מוכנים אלא ישאירו את ההחלטה הקודמת על כנה, וייתנו לבג"ץ לעשות את העבודה השחורה. זה החשש. שוב, קודם זה היה בוודאות, היום זה חשש. אז אענה פעם שלישית ואגיד לך שבימים הקרובים אנחנו בוחנים את האפשרויות העומדות לפנינו, בהתאם לרצף הדיונים המתקיימים בבג"ץ, ותיפול החלטה אצלנו באוצר בקרוב לגבי המפה. כשתיפול ההחלטה תגיש שאילתא נוספת.

אני פשוט רוצה להיות בטוח.

חבר הכנסת סעיד נפאע.

ואחריו, חבר הכנסת טלב אלסאנע.

תודה, כבודו. כבוד סגן השר, קודם, הלוואי שבאמת הממשלה תגיע לאיזו החלטה ותשאירו את העניין לבג"ץ. והרי כל הדיון שהתקיים, חברי חבר הכנסת אורבך, בבג"ץ, אנחנו במקרה,

מעורבים בדיון הזה, הוא תוצאה של פגיעה רבת שנים בהרבה יישובים, היו עותרים. הכפר הזה היה בין העותרים, לא? כן, כן, בין העותרים. הרי נוצר בכנסות הקודמות מצב שכל מי שבמותניו כוח הביא איזו הצעה לגבי יישוב מסוים, והיישוב הזה זכה בהנחות לפי אחוזים, כפי שנראה. ואז נוצר מצב, חס וחלילה. רגע, רגע.

שכל יישוב למעשה יש לו התייחסות אחרת, לפי קריטריונים שונים ומשונים. אני לא רוצה להיכנס לדברים האלה,

הרי בכלל השאלה הזאת התעוררה לאור החלטה שהיתה בבג"ץ לאחרונה, שאם הממשלה, לאור הסחבת שנים על גבי שנים, לא תגיע כבר לאיזה נוסח שאכן יסדיר את העניין ויעשה שוויון בין היישובים השונים, במיוחד אותם יישובים הקרובים לגבול, אז הממשלה, אני חושב, כבוד השר, סגן השר, מפה כזאת, אם אתם תשאירו את העניין לבג"ץ, נדמה לי שייטב לכולם.

חבר הכנסת טלב אלסאנע. אז לא הבנתי את השאלה. האומנם? אדוני היושב ראש, חברי הכנסת, כבוד סגן השר, העליתי את הנושא הזה במסגרת הצעה מהירה בוועדת הכספים, וגם אז נאמר לנו שהעניין הזה, או-טו-טו הולכים במשרד ראש הממשלה לפרסם את מפת הטבות המס. כפי שידוע לי, ואתה יכול לאשר את הדברים, מבחינת משרד ראש הממשלה המפה הזאת, כולל הקריטריונים,

אלא שמחלוקת פנימית,

בין מנכ"ל משרד ראש הממשלה למשרד האוצר, מעכבת את הפרסום, כאשר אנחנו יודעים שהמפה הקיימת מקפחת מאוד את המגזרים שסובלים ממצב סוציו-אקונומי קשה והדבר חייב התערבות הבג"ץ.

מפת ההטבות אמורה להביא בחשבון את הפרמטר הסוציו-אקונומי. אמרת "בקרוב" לחבר הכנסת אורבך. אנחנו רוצים לדעת מה זה בקרוב: מתי הולכים לפרסם את מפת הטבות המס? האם כל הנתונים כבר מגובשים או לא מגובשים? מה מעכב את הפרסום הזה?

כבוד השר, בבקשה. כדי להוציא תוצאה מתוקנת ומושלמת ומוצר גמור חייבים לדון בכל השאלות, בין היתר בשאלות שעכשיו שאלת. ודאי שבתוך הנוסחה יש גם המרכיב של החתך הסוציו-אקונומי, אז כפי שאמרתי קודם, נשקול אותן. המפה פחות או יותר כבר מגובשת. נשארו עוד כמה שאלות לליבון. נסיים אותן ונביא את זה לפניכם, נציג לכם את זה. זה ברור, השר לא ייתן תשובות מפורטות. חבר הכנסת סעיד נפאע, אני רק רוצה לומר לך שהסטטיסטיקה של תולדות מדינתנו הצעירה, בת 62 השנים, קובעת שהסיכוי שלך להיות חבר כנסת הוא הרבה יותר גדול מלהיות חבר בבית-המשפט העליון, בדמוקרטיה הפרלמנטרית שלנו.

מבחינה אידיאולוגית כרגע בא ואומר, אבל נגיד שאני הייתי יושב בבית-המשפט העליון, לא היית מזדרז לומר שאתה משווע לכך שמשרד האוצר לא יעבוד ובית-המשפט העליון, שאני יושב בו, יקבע? אתה מבין? לכן אני מציע שכולנו, ברמה הדמוקרטית, ניזהר, שכן הסיכוי שלך, כפי שהוכח, להיבחר לכנסת הרבה יותר גדול מאשר להיבחר לבית-המשפט העליון. של בית-המשפט העליון בהחלטה. ברור, יש תפקיד נכבד מאוד לבית-המשפט בשאלות של העדפות וסדרי העדפה. השאלה, אם הם יכולים להחליף את הרשות המבצעת או את הרשות המחוקקת. אדוני השר, אני מאוד מודה לך. יעלה ויבוא כבוד השר גלעד ארדן, השר המקשר, על מנת להשיב על שאילתא דחופה של חבר הכנסת יואל חסון בנושא: מינוי ראש המוסד. השאילתא שלך חייבה היום כבר להוציא שמועות, חבר הכנסת חסון. אז אתה רואה שאתה מקדים אותם. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, אדוני השר, בעוד כחודש אמור לסיים את תפקידו ראש המוסד וטרם מונה לו מחליף. רצוני לשאול: 1. האם נכון הדבר? 2. אם כן, מתי ימונה ראש מוסד חדש ומי הוא? 3. האם יש כוונה להאריך את כהונת ראש המוסד? 4. האם תקין הדבר שטרם מונה מחליף?

תודה רבה. אחרי זה תוכל להוסיף על שאלותיך. אדוני השר הנכבד גלעד ארדן, בבקשה, אדוני. תודה, אדוני היושב-ראש. אין לי מידע כדי לאמת שאכן ההודעה שיצאה אמש מלשכת ראש הממשלה קשורה באיזו דרך לשאילתא שהגיש חבר הכנסת חסון, אם כי יש לציין שיש כאן צירוף מקרים מעניין. מה שכן אפשר לומר, זה מה שנכתב, הוא לא שאל את השאלה אחרי שהשמועות באו, אלא הוא שאל אותה ביום שני בטרם השעה 12:00. זאת אומרת, הוא באמת שאל שאלה כדי לזרז את העניין. אז אני יכול רק למסור את מה שכבר פורסם בעיתון, וזה שראש הממשלה קיים בזמן האחרון היוועצויות רבות בנושא והוא מתכוון להודיע בימים הקרובים מאוד על החלטתו בעניין זהות ראש המוסד הבא.

חבר הכנסת חסון. אדוני היושב-ראש, אדוני השר,

צריך לומר שלעולם לא נדע אם מדובר בצירוף מקרים או לא, אבל בהחלט זו דוגמה לפיקוח פרלמנטרי ראוי. אני גם הייתי מצפה, אין המפקח מעיד על פיקוחו. לא, אמרתי פיקוח פרלמנטרי, לא אישי. זה לא עניין אישי. זה פיקוח פרלמנטרי, שבדיוק זו היתה מטרתו וזו הכוונה, שהכנסת תוכל לפקח על עבודת הממשלה ואולי לפעמים לזרז את פעולותיה. השאלה החשובה, אדוני השר, כמעט קראתי לך אדוני ראש הממשלה, אל תקדים את המאוחר. אני מקדים את המאוחר, למה לא? יש סיכוי טוב. חברים, אתה תעסוק בחוק לנהיגת חופים, צריך לברך את חבר הכנסת חנין, שאושר היום בוועדה. זה שיתוף פעולה, גם על תגובתו שבאמת ראויה לשבח לגבי האסון שפקד את האנשים בחיפה,

מה שאני רוצה לומר, ברשותך, אדוני השר, זה, נכון, יש כאן שמועות, שאולי כן ואולי לא באו בעקבות השאילתא, אבל יש שמועות על מינוי ראש המוסד. זה לא אומר שימונה ראש המוסד כל כך מהר. שאלתי אליך, האם אתה יודע להגיד לכנסת מתי, להערכתך, ראש הממשלה יקבל את ההחלטה. אני שואל את זה גם לאור ניסיוננו והיכרותנו עם ראש הממשלה הנוכחי, שמתקשה בקבלת החלטות בכל הקשור למינויים. אני רוצה לוודא שהקושי הזה לא יבוא לידי ביטוי גם במינוי ראש המוסד, כשלכולנו ברור שנחוץ שיהיה ראש מוסד חדש, שיעבור גם חפיפה עם ראש המוסד הישן, ושתהליך המינוי יהיה תהליך נכון, מהיר וראוי. אני קודם כול חייב להגיב ולומר שעדיף להתקשות ולהתלבט ובסוף לקבל החלטה נכונה, מלמהר ולקבל החלטות מוטעות. למשל, אני חושב שהשרים, רוב השרים או כל השרים, שהחליט למנות ראש הממשלה, לא כולל את עצמי כמובן, היו מינויים טובים וראויים ועושים עבודה טובה למען אזרחי מדינת ישראל, מה שאני מתקשה להגיד הרבה פעמים על שרים בממשלה קודמת. אז אולי טוב להתלבט במינויים ולא למהר. אבל כפי שאמרתי, רק אחזור ואומר את מה שמשרד ראש הממשלה עצמו ביקש שאודיע בכנסת, שהודעה על זהות ראש המוסד החדש תימסר בימים הקרובים. מן הסתם, ימים קרובים זה לא שבועות קרובים, אז אני חושב שיש ציפייה שזה יקרה בשבוע הקרוב. זאת הפרשנות שלי למה שראוי שיקרה,

יש רומן נפלא של הסופר מאיר שלו, שהשם שלו מושאל מסיפורם של יעקב ורחל, כפי שקראנו בפרשת השבוע הקודם, וזה שנראו הדברים בעיניו כימים אחדים. זאת אומרת, כל שבע השנים כימים אחדים. אני לא מדבר על המקרה של המוסד, אני מדבר על המקרה של יעקב אבינו ועל התקופה, אפשר להרחיק מעבר לזה. הלוא "אלף שנים בעיניך כיום אתמול". למה להרחיב את זה רק לשבוע? נשמור את זה בימים הקרובים.

אני מאוד מודה לשר, וגם חבר הכנסת יואל חסון מבין שהשאלה נשאלה,

אבל היא נשאלה כדי שתישאל, וכבוד השר ענה בדיוק כפי שיכול היה לענות. אני לא מאמין שהיית מקבל תשובה אחרת גם אם ראש הממשלה עצמו היה מתייצב כאן. אני מזמין את סגן ראש הממשלה ושר הפנים אלי ישי לעלות ולהשיב על שאילתא של חבר הכנסת השיח' אברהים צרצור בנושא: חוק ביטול איחוד באקה ג'ת. גם חבר הכנסת ברכה יוכל לשאול שאלה נוספת אחריו.

כבוד היושב-ראש, כבוד השר, החוק לביטול איחוד באקה ג'ת קבע כי תחילת החוק ב-11 בנובמבר 2010. תאריך זה כבר מאחורינו. ברצוני לשאול: 1. מה ייעשה ליישום החוק? 2. מה היא התוכנית המעשית בכיוון זה, כולל לוח זמנים?

כבוד השר ישיב, ולאחר מכן יוכל חבר הכנסת צרצור להוסיף, וגם חבר הכנסת ברכה וחבר הכנסת מג'אדלה.

ביום 1 בנובמבר 2010 נכנס לתוקפו החוק לביטול איחוד הרשויות באקה ג'ת. בהתאם לחוק, מיניתי ועדה ממונה ליישום הפירוק.

בזמן הקרוב ימונו שני אנשי מקצוע שיקדמו נושאים מיוחדים הנדרשים ליישום פירוק הרשויות, ובכללם מינוי רואה-חשבון שמייפה את כלל ההתחייבויות, הנכסים, אני לא שומע, והשר מדבר מהר. זכויות וחובות העובדים בעירייה, נא להגביר את הרמקול. וכן ימליץ על מנגנון לחלוקת התחייבויות ונכסים אלו בין שתי הרשויות החדשות שיוקמו. כמו כן, ימונה פרויקטור לקידום הפירוק. תוכנית הפעולה לפירוק, שתיקבע בוועדה המיוחדת בשיתוף עם משרד הפנים, תעסוק גם בהעמסת נטל הפנסיות של העובדים שפרשו זה מכבר על שתי הרשויות. יתר על כן, הוועדה תעסוק גם בבניית המבנה הארגוני לשתי הרשויות וכן בשיבוץ העובדים לשתי הרשויות. אנו נפעל לכך שהוועדה המיוחדת תעמוד במשימתה ותכין את הקרקע לפירוק של שתי הרשויות עד מועד הבחירות, בעוד כתשעה חודשים.

ועד מועד הבחירות שנקבע אנחנו עושים את הפעולות שאמרתי ושאני אוסיף. הוועדה מונתה כנדרש על-פי הוראות חוק הפירוק, וזאת תחת הוועדה הממונה שכיהנה עד כה. כדי להבטיח המשך ולמניעת פגיעה ביכולתה של הרשות המקומית, ובהמלצת גורמי המקצוע, מונו יושב-ראש הוועדה הממונה וחברי הוועדה,

כיושב-ראש הוועדה וחברי הוועדה החדשה שמונתה על-פי הוראת חוק הפירוק. תוכנית הפירוק תיקבע ותבוצע בהתאם להוראות ולכללים שנקבעו בחוק.

נדמה לי שהתשובה היתה תשעה חודשים, מבחינת המועד. חבר הכנסת השיח' אברהים צרצור יוסיף וישאל.

חבר הכנסת ברכה, ולאחריו, חבר הכנסת מג'אדלה. כבוד השר, רציתי לחדד את השאלות: מתי יתקיימו הבחירות בשתי הרשויות באקה וג'ת באופן סופי, ולמה לא התקיימו בתום 180 יום מיום תחילת החוק? ושאלה שנייה, למה לא תמונה ועדה ליישום הפירוק שאינה תחת הוועדה הממונה בראשותו של מר יצחק ולד, שאמור לסיים את כהונתו ביום תחילת החוק, וזאת לפי סעיף 6(א) לחוק הפירוק? ושאלה שלישית ואחרונה, למה לא תיושם תוכנית הפירוק בתיאום עם הוועד הציבורי המייצג את שני היישובים, באקה וג'ת?

חבר הכנסת ברכה, בבקשה. אדוני היושב-ראש, כבוד השר, אני גם הגשתי שאילתא בעל-פה באותו נושא, ולכן קיבלתי את הזכות, אני מודה לכבוד היושב-ראש. אני מתרשם, אדוני השר, שמשרד הפנים אינו ממלא אחר הוראות החוק, אינו מיישם את החוק. כשהחוק נכנס לתוקף, מה עושה ראש הוועד הממונה עד היום שם? צריך למנות מפרק, ואתה תעשה, והמשרד שלך יקיים, אבל מתי? מאז עברו שלושה חודשים וחצי. שום דבר לא קרה. בעצם הרעיון המרכזי בוועדת הפנים, כשהיה דיון על פירוק שתי הרשויות, דובר על בחירות בחודש ינואר, ואחר כך אמרו: ניתן עוד קצת. אני מתרשם, ותקן אותי אם אני טועה, שמשרד הפנים, אף שהחוק התקבל בכנסת, אינו רוצה ליישם את החוק, ולכן נוקטים סחבת. לפני תחילת שנת הלימודים היו בעיות איומות במערכת החינוך. כשהלכנו לשם, הלכנו כמה חברי כנסת כדי לעקוב אחריהם, לא היתה לנו כתובת, עם מי לדבר שם. זה לא רק מערכת חינוך, העניין של פירוק והדברים שמתחייבים מהפירוק, זו שאלה? כן. והעניין של הפנסיות והעניין של המיקום והעניין של הגירעון, אלה לא דברים שבאו בהפתעה, ופתאום ב-27 ביולי, היום שבו התקבל החוק או שפורסם ברשומות, פתאום גילינו שצריך לעשות את הדברים האלה. הרי אנחנו יודעים שצריך לעשות, ועברו מאז,

לא שלושה חודשים, ארבעה חודשים ויותר, ושום דבר לא קורה.

חבר הכנסת מג'אדלה, בבקשה. אדוני השר, אני מתרשם, כמו חברי, שאו שמטעים אותך במשרד, או שבמשרד יש אנשים שפועלים בניגוד לחוק, וחלילה אתה יודע מזה. נחקק חוק, צריך לכבד אותו ואת הכנסת. אני לא מבין, במי טובתו של הדבר? סוכם, גם על דעת המשרד שלך, שתקום ועדת פירוק מקצועית בתוך שלושה חודשים מיום כניסת החוק לתוקף, ובמקביל ימונו שתי ועדות ממונות להכין את היישובים לבחירות. מה שקורה כרגע, דבר חמור ביותר, שחברי לא עמדו עליו, זה שבעוד שנתיים אתה תפרק את המועצות הנבחרות, כי לא הכינו אותם נכון לבחירות, ועוד פעם נחזור על אותו סרט. אם הוועדה הממונה היום הצליחה בתפקידה, ואני אומר לך את זה כחבר, תושב היישוב, אם היא היתה מצליחה בתפקידה ומביאה את היישובים להצלחה גדולה, לא היינו מפרקים את זה. לכן, מה עושה ועדה שנכשלה? תודה. כבוד סגן ראש הממשלה. דווקא משום שיש כאן חששות רבים, מעבר להאשמות, שאתייחס אליהן, החששות הם נכונים, ההאשמות לא נכונות: אנשי המשרד פועלים על-פי חוק. אני לא יודע על פקיד שעובד בניגוד לחוק. עם זאת, הדילמה היתה אמיתית, לא מדברים על הפקידים אלא עליך. אני מתייחס למה שהוא אמר, חבר הכנסת מג'אדלה. ואני מתחיל דווקא מהסוף, ממך. הבדיקה שלנו, היסודית, והרצון האמיתי שבסופו של דבר, במסגרת החוק שנקבע בו על פירוק,

עם כל הכבוד לניסיונות להכפיש פקיד כזה או אחר או אפילו אותי, זה בסדר גמור, מי שתמך בחוק זה אני, עם כל הכבוד גם לכם. אני מאשר. יפה מאוד. האחריות היא עלי, כיצד לבצע את הפירוק, ומה יהיה יום לאחר הפירוק. על מנת שלא יהיה מה שאומרים פה, שתוקם שוב ועדה קרואה, אנחנו רוצים לוודא היטב, אחרי שמחברים את שני היישובים הללו, מהנדס אחד ומנהל מחלקת חינוך ופקידים ועובדים ואנשים שפרשו לפנסיה, לך עכשיו תנסה להפריד, מי יממן את הפנסיה של פלוני ומי יממן את הפנסיה של אלמוני ואיך יהיו התחומים ואיך יהיה התקציב ואיך יחולקו הגירעונות. אתם חושבים שהדבר הוא דבר של מה בכך? אני יכול ביום אחד לומר: בחירות מחר. יום אחרי הבחירות, מה תאמרו? איזה בלגן, שומו שמים, מה קרה פה. מי יתמודד עם הבלגן הזה? מי יעשה סדר בבעיות שיש פה? אפשר גם להביא מישהו אחר במקום אותו ממונה שהיה. אותו ממונה, מבחינת המשרד, עושה עבודה מצוינת. גם אם מישהו חושב שהוא לא עשה עבודה טובה,

יצחק ולד, הוא עושה עבודה מצוינת, אבל גם אם מישהו חושב שהוא לא עושה עבודה טובה, ולדעתי הוא עושה עבודה טובה, אין פה ויכוח שאם נחליף אותו כאדם שליווה את זה, את החיבור הזה ואת היישובים הללו במהלך השנים האחרונות, שמכיר היטב את כל הבעיות התקציביות והארגוניות במקום, אם יהיה מישהו אחר, הוא יצטרך עוד שנתיים ללמוד איך לפרק את זה ולעשות סדר בחזרה. אז אני אוציא אותו, ואז יבואו בצדק יום אחרי הבחירות אותם אנשים שמגישים הצעות לסדר-היום ושאילתות, ויתקפו: תראה איזה בלגן.

לא חשבתם על זה שאתה מביא מישהו חדש והוא לא מבין איך לנהל את הפירוק? אתה לא מבין שיש פה גירעונות ויש פה חלוקת פנסיות ותפקידים וזו מלאכה מאוד מורכבת וחשובה, לא חשבת על זה מראש? אז אני חשבתי ואני חושב על כל זה מראש.

קבע לוח זמנים. לא הזמנים האלה. עם כל הכבוד לשאלות שנשאלו פה, ותאמינו לי, אם אני אדע שזה לא מספיק מוכן, הרי אני תמכתי בחוק, יכולתי לומר שהפירוק יהיה בעוד שנה. באתי לקראתכם בפירוק, אבל אתם צריכים לבוא לקראת עצמכם, שלא יקרה מצב שהפירוק לא יצליח, וזה שייבחר, אתם גוזרים על אלה שייבחרו כישלון מראש. אני לא בעד לפזר מועצות, את זה כולם יודעים. אל תאלצו אותנו מחר,

להביא שני ראשי ערים שייבחרו כדין, כשהפירוק לא נעשה כראוי, והם יצטרכו להתפרק שוב, כי הם לא יוכלו להתמודד עם הבעיות כי זה לא נבנה בחוכמה ובשום שכל. לכן התהליך הוא תהליך נכון, גם אם ייקח יותר זמן. אני מקווה שלא, אני רוצה מאוד לעמוד ביעד של עוד תשעה חודשים, אבל גם אם לא, תבינו שזה לטובת העניין.

משום שאני הייתי בעד הפירוק, ואני הוא זה שעכשיו צריך להיות ממונה על הוועדה שאמורה לטפל בבעיה, והוועדה הכי טובה שיכולה לטפל בזה היא דווקא הממונה עצמו. תאמינו לי, כל המגמה וכל המטרה היא לטובת היישובים הללו. אני מכיר את האנשים האלה, הם באו אלי עשרות פעמים כדי להגיע לפירוק, הלכנו לחקיקה של פירוק, אנחנו רוצים שהפירוק ייעשה בהצלחה, אנו רוצים שהבחירות יתקיימו בזמן הקרוב גם בהצלחה רבה, ואני מאוד מקווה שייבחרו אנשים טובים וראויים. אני מקווה ומאמין שכך, והם יתחילו לבנות את היישובים, יקבלו את כל הסיוע שאפשר לסייע להם. הסיוע הראשון שמתבקש הוא לתת להם את זה ולהעביר להם את זה נקי ככל שרק אפשר, כי ראש עיר חדש, אם אני אתן לו להתעסק יום ולילה בוויכוח על פנסיה בין רשות זאת לרשות אחרת, או בין חלוקה כזאת או אחרת בין רשות זאת לרשות אחרת, הוא לא יצליח לבנות את היישוב שלו, הוא יתעסק רק בבוקה, במבולקה ובמאבקים הפנימיים,

כי הוא לא יוכל להעביר תקציב. יהיו לו מחלוקת וחילוקי דעות עם חברי המועצה השונים, ואז אתם תביאו, ותגרמו לו לכך שבסופו של דבר היישוב יפורק שוב. אני אעשה כל מאמץ על מנת שבאמת יתקיים בו החוק כלשונו וככתבו, שהבחירות יתקיימו בזמנן ושאותה ועדה שאמורה לבצע את העבודה, תעשה את העבודה על הצד הטוב ביותר, לטובת האזרחים, לטובת הדמוקרטיה ביישוב.

אני מאוד מודה לשר הפנים, סגן ראש הממשלה. חבר הכנסת צרצור, אני מציע שהכנסת תעקוב אחרי ההתקדמות וההתפתחות באמצעות ועדת הפנים והגנת הסביבה. תודה רבה, תמו השאלות, אשר חלקן נבע מאי-יכולתם של השרים בשבועות הקודמים להשיב. אנחנו הקדשנו הפעם כחצי שעה נוספת לשש שאילתות בעל-פה, וכולן נענו על-ידי כל השרים, ואני מודה על כך לכל השרים.

הודעה למזכירת הכנסת.

ברשות יושב-ראש הכנסת, הנני מתכבדת להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, לקריאה שנייה ולקריאה שלישית: הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 121), התשע"א 2010, שהחזירה ועדת הפנים והגנת הסביבה. לקריאה ראשונה, מטעם הממשלה: הצעת חוק החוזים האחידים (תיקון מס' 4), התשע"א 2010. הסכם בין ממשלת מדינת ישראל לבין הרפובליקה של סלובקיה בדבר ביטחון סוציאלי.

החבר אקוניס, חבר הכנסת אופיר אקוניס, ינמק מהמקום את הצעת חוק המתווכים במקרקעין, שעליה ישיב ויביע את עמדת הממשלה כבוד שר המשפטים יעקב נאמן. בבקשה, חבר הכנסת אקוניס, נא להציג את החוק שלך. תודה. אני מתכבד להציג את הצעת חוק המתווכים במקרקעין (תיקון, חובת גילוי על עסקת תיווך), התש"ע 2010. כידוע לך, אדוני היושב-ראש, בשנים האחרונות הפרסום, בעיקר באינטרנט, צובר תאוצה ומשנה את פני, הייתי אומר, מדיניות הפרסום בחיינו. נוצר מצב שבו לקוחות שמעוניינים ברכישת דירה או בהשכרת דירה נכנסים לאותו אתר אינטרנט, מבקשים להגיע לנכס ומוצאים את עצמם לאחר מכן כבולים בידיו של משרד תיווך. זה עוד 2% על העסקה, ובלאו הכי מחירי הנדל"ן באזורנו, כידוע לכם, בהאמרה מתמדת. אני מקווה שזה ייבלם. אני מציע בעניין הזה את החוק הבא: אני מציע שתהיה חובת גילוי בעניין הזה. לכל מי שרוצה לבוא ולומר: אני רוצה נכס לקנייה או להשכרה, המפרסם חייב לומר אם הוא מתווך או ממשרד תיווך, ולא להציג את עצמו, כפי שמציגים רבים היום את עצמם כאילו הם אנשים פרטיים. זו הצעתי. אני מודיע, על דעתה של הממשלה, שכיוון שמשרד המשפטים, אדוני שר המשפטים, כבר מציע בימים אלה את הצעת החוק הממשלתית שדנה בהסדרת כל תחום תיווך הנדל"ן בארץ, נצמיד את ההצעה הזאת של הגילוי לעניין הזה, גילוי על עסקאות תיווך, לרפורמה הגדולה שעושה עכשיו משרד המשפטים, רפורמה מבורכת בכל תחום תיווך הנדל"ן.

תודה רבה לחבר הכנסת אקוניס. כמובן, אם הממשלה מסכימה, לא תהיה לך זכות תשובה, אבל אם חלילה לא תסכים, בבקשה, אדוני. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, הצעת חוק המתווכים במקרקעין (תיקון, חובת גילוי על עסקת תיווך), התש"ע 2010, של חבר הכנסת אופיר אקוניס, מבקשת לתקן את חוק המתווכים במקרקעין, התשנ"ו 1996, ולאסור על מתווך במקרקעין לפרסם מודעה שמטרתה עשיית עסקה בזכות במקרקעין, אלא אם ציין במודעה כי מדובר בעסקה באמצעות מתווך במקרקעין. יש הצדקה בקביעת האיסור המוצע, ואכן אצל רשמת המתווכים מתקבלות לעתים תלונות מצרכנים על כך שרק לאחר יצירת הקשר בעקבות המודעה נודע להם כי מדובר בעסקה הכרוכה בתשלום דמי תיווך. רוכשים ושוכרים פוטנציאליים שאינם מעוניים לערוך עסקה באמצעות מתווך מוטרדים לשווא. נוכח האמור לעיל, הממשלה תומכת בהצעת החוק, בכפוף לכך שהנוסח יתואם עם משרד המשפטים.

חבר הכנסת אקוניס, האם אתה מתואם עם משרד המשפטים ומסכים להתניה?

מאה אחוז. יש מישהו שהתנגד לחוק? כי חבר הכנסת נסים זאב קם, חשבתי שהוא,

רבותי, הואיל ואין מתנגדים לחוק והממשלה מסכימה, בתנאים שלהם הסכים חבר הכנסת אקוניס, נא לשבת. נא לשבת, רבותי, אנחנו עוברים להצבעה. לא יאמר אחר כך אדם שלא אפשרנו לו להצביע. הצעת חוק המתווכים במקרקעין (תיקון, חובת גילוי על עסקת תיווך), התשע"א 2010, נא להצביע. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? נא להצביע. הצעת חוק חשובה מאוד, חבר הכנסת אקוניס. חשובה מאוד, שכן פעמים רבות הציבור מוטעה. ההצעה להעביר את הצעת חוק המתווכים במקרקעין (תיקון, חובת גילוי על עסקת תיווך), התש"ע 2010, לדיון מוקדם בוועדה שתקבע ועדת הכנסת נתקבלה.

אני קובע שהצעת חוק המתווכים במקרקעין (תיקון, חובת גילוי על עסקת תיווך), התש"ע 2010,

ועדת חוקה. סליחה, ועדת חוקה. חבל על הזמן, יש שתי הצעות: ועדת כלכלה, ועדת

יצא החוצה. נא לא לקיים דיונים כאן. כבוד שר המשפטים, אדוני יושב-ראש ועדת הבית, אני מקיים את התקנון שאתה מצווה עלי. בתקנון כתוב: צריך לתת לחברי הכנסת אפשרות לדבר. אני חושב שהגיע הזמן שהכנסת תעשה צעד משמעותי לפתרון יסודי יותר. לא לדון מדי שנה ומדי פעם, מדי תקציב, על הקצבאות ומידת הקצבאות, אלא לנסות להציע לאותם אנשים מוגבלים תעסוקה, שהם יפרנסו את עצמם. ואני חושב שכל אחד בתחומו ולפי יכולותיו יכול לתרום תרומה משמעותית, גם לעצמו ולמחייתו ולפרנסת משפחתו וגם לכלכלה ולחברה, כחבר בונה ועושה בחברה הזאת. הצעת חוק שאני מביא בפני הכנסת היום מציעה לתת פטור לתאגיד לתעסוקת נכים ומוגבלים שיש לו הכנסה שלא הושגה מעסק שהוא עוסק בו, או מדיבידנד או מריבית או מהפרשי הצמדה ששולמו על-ידי חבר בני אדם שבשליטתם העוסק בעסק. היום במדינת ישראל כרבע מהאוכלוסייה הם נכים. רבע מהאוכלוסייה של מדינת ישראל הם נכים. בסקר שנערך לפני כמה שנים הסתבר ש-85%,

85% מהמעסיקים בישראל אינם מעסיקים אנשים עם מוגבלות, 36% מהם חושבים שעובדים עם מוגבלות פוגעים בעסק, ו-23% הצהירו שהם אינם מוכנים להעסיקם כלל. מטרת הצעת החוק היא לתת תמריצים למעסיקים כדי לקלוט אנשים נכים על-פי יכולתם במקומות העבודה. תבוא הממשלה ותגיד שזה כרוך בהוצאה כספית ניכרת. אני אומר, להיפך,

כבוד שר התקשורת הנכבד, הנמצא היום בעין הסערה.

נא לא לקיים דיונים כאשר חבר עומד על הדוכן ומציג את הצעותיו.

יבואו ויגידו באוצר שיש עלות תקציבית להצעת החוק.

שהעלות לעומת התועלת היא בלתי ניתנת להשוואה. זאת אומרת, להוציא אנשים עם מוגבלות לעבודה ולהיות בונים ויוצרים זה יחסוך פעמיים, על איזו עלות מדובר פה? אני באמת לא יודע. הרבה יותר מ-5 מיליון, כך שנצטרך, אם הממשלה לא מסכימה,

אני לא אומר. בשלב של קריאה טרומית, אנחנו עוד לא הגענו, לאחר מכן.

ברור שגם אם זה מאות מיליונים, קודם כול,

זה ראוי חברתית וגם ראוי כלכלית, כי זה יוריד מהנטל של הקצבאות, זה יוסיף לצמיחה.

גם מהכיוון הכלכלי הכללי של המקרו וגם מהמיקרו של אותו אדם, אני חושב שזה מועיל והתועלת היא מעל ומעבר. אבל בעיקר בעיקר, אני חושב שהמדינה חייבת לאנשים האלה, גם מהיבט חברתי. לכן אני רוצה לראות מצב שמדינת ישראל, ביחסה למוגבלים ולנכים, לפחות תימצא במקום יותר טוב בהשוואה למדינות אחרות. מתוך סקר שנעשה ב-17 מדינות,

לרבות ארצות-הברית, יפן ומדינות מערב-אירופה, ישראל היתה במקום הלפני-אחרון בהשוואת הכנסתם של נכים. קוריאה, דרום-קוריאה, במקום האחרון, וישראל לפניה. זה דבר שאני חושב שהוא בלתי נסבל. יתירה מזו, הכנסתם של ישראלים עם מוגבלות נמוכה ב-34% מהכנסתם הממוצעת של ישראלים בלא מוגבלות, ואילו במדינות אחרות המשכורת או ההכנסה של המוגבלים נמוכה ב-15% מהממוצע הכללי. אצלנו, 34%, פי שניים ומשהו. זה דבר שהוא לא מתקבל על הדעת. לכן אני חושב שההצעה הזו היא הצעה שמתחייבת. זו גם אמירה חברתית אבל זו גם אמירה כלכלית, זו גם אמירה שיכולה לתרום לצמיחה הכוללת של המשק. על כן אני מבקש שהכנסת וחברי הכנסת יתמכו בהצעת החוק, שהיא הצעה שלא אמורה להיות עליה מחלוקת. כל שנה אנחנו מתחרים האחד בשני מי יעמוד לצד הנכים ומי ידבר בשמם, כאן מתבקשת לחיצה על הכפתור כדי לעשות משהו צודק. תודה רבה, אדוני. תודה רבה לחבר הכנסת ברכה. ישיב השר יצחק כהן, סגן שר האוצר. בבקשה, אדוני. או שר האוצר ירצה? חבר הכנסת ברכה, האם כתוצאה מכך שזה בדרגת ההכנסה במקום האחרון, דרגת התמיכה של הציבור, של הקופה הציבורית יותר גבוהה? פה ובדרום-קוריאה? פחות. הגמלאות, אני מדבר. אם נותנים לגמלת נכים, יבוא בטח השר ויאמר שהואיל והגמלאות שלנו יותר גבוהות אנחנו לא יכולים לסבסד על-ידי כך שאנחנו נתמוך במעסיקים על מנת שיקבלו חסרי ישע או מוגבלים. למה חסרי ישע? מוגבלים הם לא חסרי ישע. נהפוך הוא. חבר הכנסת מוץ מטלון יוכיח שהטובים ביותר הם אנשים עם מוגבלויות כאלה ואחרות, אבל לא מחויב שהם חסרי ישע. אם רק ייתנו להם את ההזדמנות. טוב, נשמע את השר. לא מדובר על מימון התעסוקה, אלא מדובר על, ברור, ברור. עידוד יצירת מקומות עבודה. כבוד היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, חבר הכנסת מוחמד ברכה, בדברי ההסבר אתה כותב: "מטרת התיקון המוצע היא לאפשר לשר האוצר לקבוע בצו פטור לתאגיד לתעסוקת נכים ומוגבלים שיש לו הכנסה שלא הושגה מעסק שהוא עוסק בו, או מדיבידנד, או מריבית, או מהפרשי הצמדה ששולמו על-ידי חבר בני-אדם שבשליטתם העוסק בעסק". אני אפתח ואומר שוועדת השרים לענייני חקיקה המליצה לממשלה להתנגד להצעת החוק, מהנימוקים הבאים: תאגידים לתעסוקת נכים ומוגבלים נכללים במרבית המקרים בהגדרת "מוסד ציבורי" כמשמעותו בסעיף 29(ב) לפקודת מס הכנסה. תאגיד כאמור זכאי להטבות הקבועות בסעיף. הצעת החוק מחריגה, נגיד שזה לא יינתן לתאגיד, אדוני השר? אני לא שמתי לב לדבר הזה. צודק משרד האוצר, צודקת ועדת השרים. אבל נגיד שחבר הכנסת ברכה אומר: לא לתאגיד. חוק שיבוא וייתן עידוד למעסיקים להעסיק נכים. בלי תאגיד. בוא נקבל את העיקרון ואחר כך ננסח. אני חוזר ואומר, אדוני היושב-ראש: ההצעה מחריגה את התאגיד האמור מ"מוסד ציבורי", כך שלא יחולו עליו התנאים החלים על מוסד ציבורי. תנאים אלה נועדו להבטיח שהטבות המס שלהן זכאי המוסד הציבורי ישמשו, אדוני היושב-ראש, למטרת הקמתו של המוסד הציבורי. אתה ודאי תומך בזה.

בזה אני מסכים אתך. ההצעה, ידידי חבר הכנסת מוחמד ברכה, יוצרת אפליה בין תאגיד לתעסוקת נכים למוסד ציבורי למטרות חשובות אחרות. מוסד ציבורי חייב להעסיק נכים, עושה את זה, חבר הכנסת גילאון, בהצעת החוק, ואקרא אותה שוב, לטובתך, הוא אומר, ידידי חבר הכנסת ברכה, שההרחבה הזו נועדה להקל על "כלל התאגידים לתעסוקת נכים ומוגבלים" ככה שזה סותר את מה שאתה אומר, "שעונים על הגדרת החוק, לגייס תרומות ומענקים שאינם מעבודתם, ולאפשר פיתוח מקורות תעסוקה לנכים ומוגבלים. מצבה של החברה הישראלית" וכו', בדברי ההסבר הוא מרחיב שם. והממשלה ומשרד האוצר אומרים לך שהצעת החוק מחריגה את התאגיד כך שלא יחולו עליו התנאים החלים על מוסד ציבורי. זו כבר החרגה מפלה. איך שלא יהיה הממשלה משוכנעת, אתה תשמע אותי עד הסוף ותשתכנע גם כן. אני בטוח אשכנע אותך. ברמה האישית או הפוליטית יכול להיות שהוא תומך בך. דרך אגב, הוא יוכל לעשות את זה הרבה יותר טוב ממך. לנצל את החוק לטובת העניין. אני אסביר, ואתה גם תבין אותי. ההצעה יוצרת אפליה בין תאגיד לתעסוקת נכים ומוסד ציבורי למטרות חשובות אחרות. בהצעת החוק צוין כי היא נועדה בין היתר להקל על תאגידים לתעסוקת נכים לגייס תרומות ומענקים. אולם תאגיד לתעסוקת נכים ומוגבלים העונה להגדרת "מוסד ציבורי" וקיבל אישור לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה, התורמים לו זכאים לזיכוי מס, כאמור בסעיף 46 לפקודה, ואין בתיקון המוצע כדי להגשים את המטרה שהוזכרה. ולכן אין צורך בתיקון המוצע כדי לקיים גיוס תרומות ומענקים כאמור. זה ניתן להם בתוך תיקון סעיף 46. הצעת החוק מעניקה פטור בין היתר גם על הכנסותיו של תאגיד, תאגיד עסקי למטרות רווח, אשר 85% מעובדיו הם נכים ומוגבלים, דבר המהווה פתח לתכנוני מס לא רצויים וניצול לרעה,

ראוי לציין שסוגיית העסקת נכים ומוגבלים ונושא עידוד הנתינה וקידום הפילנתרופיה נמצאת על סדר-יומו של צוות השולחן העגול, הכולל נציגי ממשלה, משרד ראש הממשלה, משרד האוצר, משרד המשפטים ונציגי המגזר השלישי. על כן אבקש מחברי חברי הכנסת להסיר את הצעת החוק מסדר-היום. אני, אדוני היושב-ראש, אמשיך לדון בעניין עם חבר הכנסת ברכה, אבל כרגע, להסיר ולהצביע נגד. תודה רבה. בבקשה, חבר הכנסת ברכה. לרשותך חמש דקות להשיב לשר. חמש דקות, הוא לא חייב לנצל את הכול. ברגע שהוא יורד יש הצבעה, אדוני סגן ראש הממשלה. אדוני היושב-ראש, רבותי חברי הכנסת, רואים שהתשובה של סגן השר היתה משהו כדי לצאת ידי חובה ולספר כל מיני סיפורים על מוסד ציבורי ועל פטור ממס הכנסה. עסק שמעסיק 85% נכים, הרי זה דבר מצוין, שיכול דווקא לעודד קליטת נכים אחרים למעגל העבודה.

זו התזה של ראש הממשלה, שרוצה להכניס, וזו אפילו הדרישה של ה-OECD, שרוצים להכניס כל מיני מגזרים למעגל העבודה, אם ערבים ואם חרדים. אבל פה מדובר בנכים, שהם נכים של כל האזרחים, שיכולים להימנות עם כל מגזרי האוכלוסייה. אדוני סגן השר, העמדה של הממשלה היא עמדה קטנונית.

דבר יותר פשוט: שהרעיון הוא רעיון נכון, צריך לעודד העסקת נכים, ואני מציע לקבל אותו, אבל המשך קידום החוק יהיה בהסכמה. ואני אגיד לך: אני מסכים.

אתה לא עשית את זה, אלא התחלת לחפש, או שכתבו לך, כל מיני דרכים עקיפות כדי להתחמק מהעיקרון הבסיסי שטמון בעצם הצעת החוק והוא לקדם תעסוקת נכים, שלא יהיו סמוכים על תשלומי ההעברה, על קצבאות למיניהן, אלא שיחיו בכבוד מתוך עבודתם ומתוך פרנסתם. אני יכול לעשות, בעצם, שני דברים. הדבר הראשון הוא לפנות לכל חברי הכנסת להצביע בעד הצעת החוק הזאת, שאין צודקת ממנה. הדבר השני, אני רוצה לקחת את פלט ההצבעה, ואני לא יכול לבקש הצבעה שמית עכשיו, כי גם אין לי החתימות, שיישלח לכל ארגוני הנכים, כדי שכל אחד ידע איך מתנהגים בכנסת הזו בשעת מבחן.

כמה הם דואגים וכמה לבם נכמר על מצוקתם, אבל כשבאים כדי לקדם משהו ממשי, באים ולוחצים על הכפתור הלא-נכון. אני מבקש מכל חברי הכנסת להצביע בעד הצעת החוק. הצעת החוק הזאת היא צודקת, ואין צודקת ממנה. אדוני, תודה רבה. אני בעד. תודה רבה לחבר הכנסת ברכה. רבותי, נא לשבת. ברגע שחבר הכנסת ברכה יגיע למקומו, אנחנו עוברים להצבעה. ההצבעה היא על הצעת החוק לתיקון פקודת מס ההכנסה (פטור לתאגיד לתעסוקת נכים ומוגבלים), התשס"ט 2009. רבותי חברי הכנסת, נא להצביע. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? ההצעה להסיר מסדר-היום את הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (פטור לתאגיד לתעסוקת נכים ומוגבלים), התשס"ט 2009, נתקבלה. בעד, 16, נגד, 51, ואין נמנעים. אני קובע שהצעת החוק לתיקון פקודת מס הכנסה, שיצאה מתחת ידי חבר הכנסת ברכה וקבוצת חברי כנסת, לא קיבלה את הרוב ולכן הוסרה מסדר-היום. הצעת החוק לתיקון פקודת המשטרה (השכלה גבוהה כתנאי בגיוס חוקרים למשטרה), התשס"ט 2009, של חברת הכנסת מרינה סולודקין. אחרי ההצבעה סגן השר אומר, היא הצעה טובה. אין ויכוח שמה שהערת לכולנו בסוף ההצבעה, אני בלב שלם הצבעתי נגד כי מדובר פה בתאגידים. אם היית מדבר על סבסוד כל מעסיק אשר יעסיק, הייתי מתלבט. יכול להיות שהייתי מקבל את משמעת הקואליציה. הצעת החוק כוללת את שני הדברים, נכון, אבל היא כוללת דבר נוסף, דבר שהאוצר לעולם לא יסכים לו, ובצדק. האוצר לעולם לא יסכים לדרך זו. רבותי חברי הכנסת, הצעת החוק של חברת הכנסת סולודקין מדברת בתיקון פקודת המשטרה. גברתי, עומדות לרשותך עשר דקות.

אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, בכנסת הנוכחית אני מובילה מאבק למען הפחתת מעמד ההודאה בתהליך הפלילי. הקמתי שדולה פרלמנטרית בנושא זה, והיא קיימה כבר כמה ישיבות. כמו כן, הגשתי הצעות חוק, ביניהן הצעת חוק שעל-פיה בית-משפט לא יקבל את הודאת הנאשם בביצוע פשע חמור אם אין לפחות ראיה פיזית אחת התומכת בהודאתו. על-פי הצעת חוק אחרת שלי, הודאת הנאשם ותוצאות השחזור יתקבלו על-ידי בית-המשפט אך ורק במקרה שההודאה נמסרה בנוכחות עורך-דינו ועורך-הדין נוכח בעת השחזור. אני עוקבת אחרי המתרחש במערכת בתי-המשפט כולה: בבתי-משפט השלום, בבתי-המשפט המחוזיים וגם בבית-המשפט העליון. הגעתי למסקנה שהתפקיד הגדול למדי של ההודאה בהליכי המשפט בישראל הוא תוצאה של הרמה המקצועית הלא-מספקת של חוקרי המשטרה. במשך ארבע הקדנציות האחרונות אני מגישה את הצעת החוק לתיקון פקודת המשטרה, השכלה גבוהה רלוונטית כתנאי בגיוס חוקרים למשטרה. כבוד חברי הכנסת, יושבי-ראש הוועדות, תצאו החוצה. חברת הכנסת סולודקין מחפשת את יומה בבית-המחוקקים, תנו לה אפשרות. אני משוכנעת שרק חוקרים בעלי תארים אקדמיים במשפטים או בקרימינולוגיה מסוגלים לאסוף ראיות פיזיות, לנתח אותן תוך כדי שימוש בטכנולוגיות חדישות ולאתר את הפושעים האמיתיים. אז לא יהיה צורך בהפעלת לחץ פסיכולוגי על החשוד כדי לקבל את הודאתו בביצוע הפשע. בשנים האחרונות ראינו לא מעט מקרים שבהם הרשעה המבוססת על הודאת החשוד בלבד מובילה לפסק-דין שגוי של בית-משפט, ואחר כך בית-המשפט העליון מבטל אותו או משנה אותו באופן משמעותי. הצורך באישור חוק המחייב הצבת רף של השכלה רלוונטית כתנאי בגיוס חוקרים למשטרה קיים כבר זמן רב. אך למרות זאת העומדים בראש המערכת התנגדו ומתנגדים בתוקף להצעת חוק כזאת במשך שנים רבות. לפני כמעט עשר שנים טען השר לביטחון הפנים דאז מר עוזי לנדאו, מכובד מאוד, מעל בימת הכנסת, שלחוקר המשטרה אין צורך בהשכלה אקדמית, מספיקים ניסיון חיים ושכל ישר. אני רוצה להזכיר לכם, עמיתי חברי הכנסת, לאן הובילו אותנו ניסיון חיים ושכל ישר: משטרת ישראל לא הצליחה במשך שנים רבות, למרות כל מאמציה, להושיב מאחורי סורג ובריח את העבריין הידוע זאב רוזנשטיין. לעומת זאת, מערכת אכיפת החוק של ארה"ב, ששמה דגש לא על הודאת החשוד אלא על ניתוח ראיות פיזיות וגם על שימוש לצורך כך בטכנולוגיות של המאה ה-21, כן הצליחה להרשיעו. חברי חברי הכנסת, אני מתביישת להגיד לכם שבברית-המועצות לא התקבלו לעבודה במשטרה חוקרים ללא תואר שני בקרימינולוגיה או במשפטים. אין בברית-המועצות. גם שופטים היו בעלי תואר שני במשפטים. בארצות המפותחות רמת הידע של החוקרים משתכללת משנה לשנה, ואצלנו לא מסכימים להציב את התואר הראשון במקצועות הרלוונטיים כרף מינימלי לחוקרי המשטרה. מן הצד השני, בתקופה האחרונה מתפרסמות כמעט מדי יום ידיעות על כך שחוקרים או שוטרים ניסו להעלות את רמת השכר שלהם או לקבל הטבות שונות לאחר שסיימו לימודי ארץ-ישראל, דת או מקצוע אחר שלא שייך לתחום עבודתם. אם המערכת כבר הכירה בצורך לעודד שוטרים וחוקרים ללמוד ולרכוש השכלה כדי לשפר את תנאי השכר שלהם, למה לא לעודד אותם לרכוש השכלה דווקא בתחום עבודתם? אך ועדת השרים לענייני חקיקה בחרה פעם נוספת לדחות את הצעת החוק שלי בנושא. סבורה אני שהחברה שלנו טרם קלטה שללא רמת השכלה נאותה אין קדמה, אין צדק ואין חברה מודרנית. לכן אני קוראת לכם, עמיתי חברי הכנסת, לתמוך בהצעת החוק לתיקון פקודת המשטרה, השכלה גבוהה רלוונטית כתנאי לגיוס חוקרים למשטרה, ולהצביע בעד בקריאה טרומית, למרות התנגדות הממשלה. תודה רבה לכם. תודה רבה לך. רבותי, כבוד השר לביטחון פנים ישיב על ההצעה בוודאי.

אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, ההצעה מבקשת לקבוע בחוק כי תנאי מקדים לגיוס חוקר למשטרה יהיה עמידתו בדרישות השכלה אשר ייקבעו על-ידי השר לביטחון הפנים בהתייעצות עם המפכ"ל. מבדיקה מול המשטרה עולה כי בעת האיתור ובבחינה של התאמת מועמד לתפקיד חוקר מושם דגש על מבחני המיון לתפקידים מוגדרים על-פי ניתוח העיסוק. במבחנים אלו נבדקות אמות מידה רבות החשובות לביצוע תפקיד החוקר, ובהן יכולותיו האישיות של המועמד, יכולת שליטה עצמית,

יכולת חשיבה ועוד. במסגרת זו הובאה בחשבון גם השכלה אקדמית של המועמד. עם זאת, לא כל תפקיד חוקר מחייב השכלה אקדמית דווקא. אומנם קיימים לא מעט תפקידים במערך החקירות שאליהם מגויסים, או מוצבים בהם, בעלי השכלה אקדמית בלבד, אך מדובר בתפקידים אשר יש להשכלה זיקה ישירה אליהם, כגון השכלה משפטית לתובע או השכלה של רואה-חשבון לחוקר כלכלי. ככלל, חוקרי משטרת ישראל עוברים הליך קפדני טרם שיבוצם לתפקיד. נוסף על מבחני המיון הראשונים מושם דגש על הכשרה שניתנת למי שמיועד להיות חוקר, וכן על השתתפותו בהתמחויות ובהשתלמויות שוטפות. לאור זאת, הדגש הראוי הינו ראיית כלל יכולותיו האישיות של החוקר, כמו גם הכשרה מקצועית רלוונטית בהתאם לניתוח העיסוק, ולא קביעת תנאי מקדמי של השכלה אקדמית דווקא, כמוצע. אבקשכם להתנגד להצעת החוק.

חברת הכנסת סולודקין, את יכולה להשיב אם את רוצה. יש לפעמים אוניברסיטה של החיים, והחוקרים הם יותר טובים מאשר אלה שלמדו באוניברסיטה, אבל כמובן, יש חברה ויש חברה. האם תנאי סף הם טובים או לא טובים? אין, להשכלה. יש דברים שבהם תנאי סף הם מחויבים. פעם, למשל, עורך-דין היה צריך להיות אקדמאי. עכשיו מספיק שהוא למד, אדוני היושב-ראש, לא, נכון,

יכולים לבוא ולומר, חברת הכנסת סולודקין בלי כל ספק תסכים שההשכלה יכולה להיות השכלה אוניברסיטאית או השכלה רבנית. על כל הדברים, לא רק, יאמרו שרב, מי שהוסמך לרבנות יכול להיות חוקר.

אני יודע, זה כבר מאבק של דורות.

הצעתה של חברת הכנסת סולודקין בנושא חוק לתיקון פקודת המשטרה (השכלה גבוהה כתנאי בגיוס חוקרים למשטרה) הממשלה מתנגדת, אנחנו מתבקשים להצביע. מי בעד, מי נגד, מי נמנע. בבקשה. ההצעה להסיר מסדר-היום את הצעת חוק לתיקון פקודת המשטרה (השכלה גבוהה כתנאי בגיוס חוקרים למשטרה), התשס"ט 2009, נתקבלה. בעד, 12, 45 נגד ונמנע אחד. אני קובע שהצעתה של חברת הכנסת סולודקין בנושא: תיקון לפקודת המשטרה (השכלה גבוהה כתנאי בגיוס חוקרים למשטרה)

חבר הכנסת טיבייב,

אני לא אהיה פה בבקשה שלך להקמת ועדת חקירה פרלמנטרית. אני רוצה רק לומר לך ולחברים שוועדה לעובדים זרים בכנסת הוקמה לאחר שהיתה ועדת חקירה

שמתקדמת, ודי,

חבר הכנסת מיכאלי: בוא נפסיק למרוח ונתחיל לנגב,

היה דיון אחד בראשות חבר הכנסת אלקין, ואני אומר

לממשלה, אני מצטט: "בכדי לקבור אותו". לא כדי לפתור את הבעיה, כדי לקבור. אתה אמרת את זה, לא אני. שם כתוב שאני אמרתי או, אני לא מבין,

"אני לא מגיש ערר בוועדת שרים לחקיקה" ציטוט, "כי בכך לא ארוויח כלום. זה יעלה לדיון מחודש שבוע לאחר מכן ולא הרווחתי זמן. לכן אני מגיש ערר לממשלה." אדוני השר, אני רוצה להגיד לך דבר אחד: אם אני מצרף את העמדה שלכם בעניין הזה לשרשרת של העמדות שלכם בכמה נושאים, כולל המימון של האברכים, כולל הסיפור בעמנואל, אבא שלי, שהיה ש"סניק לא פחות ממך, היה מתבייש בך. אבא שלי, שהיה ש"סניק לא פחות מכל ש"סניק, אתה פופוליסט. אני פופוליסט. בבקשה, תגיד לי איפה אני פופוליסט. יש הצעת חוק ממשלתית, תפסיקו להפריע לנו לפרנס אתכם.

הוקמה ועדה, הוועדה דנה,

כבוד השר משולם נהרי, הואיל והוא קרא, כבוד השר נהרי, השר נהרי, משרד הפנים תוקע את החקלאות. כל ערך, אתן לך אפשרות לדבר. הוא קרא בשמך ואתן לך אפשרות לעלות ולדבר, אם תרצה. ומה עם ההצעה הממשלתית שהקפאתם?

אדוני השר נהרי, איזה עוד ערך אתה רוצה לתקוע? את ערך החקלאות עם העובדים אתם תוקעים, את הערך של העבודה אתם תוקעים, את הערך של הגיוס ושוויון בנטל אתם תוקעים. וכל הקואליציה הלאומית הזאת מחרה מחזיקה אחריכם. מלה אחת פשוטה: תתביישו לכם. תתביישו לכם. אין לכם שום זכות מוסרית לעמוד בפני האנשים שתורמים,

גם האנשים של חבר הכנסת אורלב. שום זכות אין לכם. לאן אתם גוררים את העם הזה ואת הבית הזה?

אני מבקש ממך שתגייס את הבנות שלך? תשאיר אותן, איש לא נוגע. מה אתה מתערב בענייני? בכל חלקה טובה אתה רוצה להתערב? בכל חלקה טובה ש"ס מחליטה לקחת אותנו אל עברי פי-פחת? מה הולך פה? מה זה הדבר הזה? ישראל, אתה יכול להגיד לי למה אתה פוגע בש"ס? למה אני קורא רק לש"ס? אתה אדם הגון, אם אתה כבר קורא, יש עוד, עם האשכנזים אתה פוחד לדבר,

חבר הכנסת וקנין, אני אגיד לך למה, משום שסגן השר ליצמן או כל סגן שר אחר לא הגיש ערר, לא יכול,

אתה גם לא ביקשת.

יופי, נהדר, הלוואי שיכולת. תודה רבה. אז בואו נמשיך. סגן השר, בוא נמשיך, אדוני, מי שהגיש ערר ואמר: אני הגשתי את הערר כדי לתקוע את זה, קוראים לו השר משולם נהרי והוא שייך לש"ס. גם אני, תתחרו ביניכם. תתחרו ביניכם.

אני הייתי, לא לקרוא קריאות ביניים בעמידה. השר ליצמן, שמכונה סגן שר, אבל הוא שר, אבל אין לי זכות להגיש ערר. שר הבריאות, אני מבקש ממך. זה שאתה קורא לי לא נותן לי זכות להגיש ערעור. את זה אני יודע, אתה לא חבר בוועדת השרים. דרך אגב, סגן השר, דרך אגב, אני מכיר את ראש הממשלה. אם תבקש זכות ערעור, אנחנו יכולים לסדר לך. אז אני מבקש מאדוני שילך לראש הממשלה, שאתה תוכל להשתתף בוועדת השרים? אני אומר לך שראש הממשלה מסכים שתהיה שר. אדוני סגן השר, יש לך זכות שלמה להיות שר, ואתה מוותר עליה.

יש לך זכות שלמה לשאת בנטל ואתה מוותר עליה. אני יודע, זו הזכות, יש לך זכות מלאה לבקש להיות שר, השר ליצמן, זה שקוראים לך סגן שר לא נותן לך רשות לקרוא קריאות ביניים. יש לך הזכות השלמה להיקרא שר, לבוא, להשתתף אתנו בנטל. אדוני סגן השר, אני מנסה לענות לך, אני חושב שאם הייתי נדרש לקבוע ערכים שנוגעים לאורח חייך, הייתי יושב ביראת קודש ומקשיב ושואל את עצמי למה. כאן, בדיני נפשות אתם עוסקים. האם אדוני לא חושב שיש דברים שאתה מדבר כאן שמקוממים אותי,

לקומם, סיפור אחר. אז אני אומר לך, לא, לקומם זה סיפור אחר. יש דברים, יש לנו פה בעיה. אדוני הדובר, חבר הכנסת ישראל חסון, אתה פונה לכל אחד, אז הוא עונה לך. זה קשה לי. אל תפנה ישירות לאנשים.

לא אפנה לאף איש

תפנה לאולם. אני פונה לאולם ואני פונה לחברי,

ניתן לך. וגם ביקשתי שההצבעה הזאת תהיה הצבעה שמית. ביקשתי את זה, משום שאני רוצה שכל אחד כאן ידע שבסוף היום הוא יצטרך להסתכל, להישיר מבט כלפי אלה שנושאים בנטל ולהגיד להם: כן, אני הולך לתמוך בחוק האברכים, ואני אדאג לזה ששר הפנים לא ייתן פועלים לחקלאים, נדבר על זה, ואני גם אדאג לזה שאתם תתגייסו ואחרים לא יתגייסו. כן, אני שותף לכל אלה. אני רוצה שהם יגידו את זה מכאן, מעל הבמה, באופן אישי, ולא יסתתרו בהצבעה קואליציונית. תודה לך. תודה רבה לחבר הכנסת ישראל חסון. ישיב השר המתאם, השר גלעד ארדן. בבקשה, אדוני. לאחר מכן אתן אפשרות לחבר הכנסת והשר נהרי לומר דברים על הדברים הישירים, ולשר ליצמן על הדברים הישירים. בבקשה. אדוני היושב-ראש, אומנם אני מכבד את השר ארדן, אבל למה שר הביטחון לא עונה? חבר הכנסת, תשאל את השר הממונה שאילתא ישירה והוא יענה לך בוודאי. זכותו, על-פי התקנון, של שר בישראל לבוא ולומר שהוא מייצג את הממשלה. אפילו אם הוא רק השר המקשר. בוודאי אם הוא השר המקשר, שלשם כך הוא נקבע כשר מקשר. לא אמרתי שהוא לא ראוי או לא מייצג, שר הביטחון היה מוזמן. לא רק חשבתי שהוא ראוי, אפילו הצבעתי בעדו. אתה רק אומר שהוא ראוי, אני אפילו הצבעתי בעדו.

גם אנחנו תמכנו,

הצבעתי כדי שהוא יוכל להגיע למעמד של שר. אנחנו הצבענו בשבילו במעמדים הקודמים כדי שיגיע לפה.

הוא גם הצביע בעדכם.

אדוני היושב-ראש, אני רוצה להשיב על הצעת החוק של חבר הכנסת חסון ולומר שהרעיון שמגולם בה הוא בהחלט רעיון חשוב, ראוי.

אני מאמין, מחברי הבית הזה לא מעוניין לסייע, לא במישרין ולא בעקיפין, לשום אשה או נערה לנצל לרעה את מנגנון הפטור האפשרי ולהתחמק משירות צבאי.

כשחבר הכנסת חסון, שיש לו זכויות עתירות בביטחון ישראל, הגיש את הצעת החוק הזאת, עשיתי הכול כדי שהממשלה לא תתנגד וכדי שבזכות העובדה שהוא העלה את הצעת החוק, תבוא הצעת חוק ממשלתית, וכולנו מבינים ויודעים שתמיד עדיף,

עם כל הכבוד, וגם אני חוקקתי הרבה מאוד חוקים פרטיים. חוקים פרטיים חשובים כשהממשלה לא עושה שום דבר בנושא. אז צריך לבוא חוק פרטי ולכפות על הממשלה לעשות אותו. אבל כאשר הממשלה מתעוררת, וזה קרה בזכותו של חבר הכנסת חסון, ומשרד הביטחון, שהוא הגורם המקצועי בעניין הזה, בלי שום מגבלות, הולך ומגיש הצעת חוק ממשלתית, והיא נדונה בוועדה משותפת של ועדת החוקה וועדת החוץ והביטחון, בראשותו של לא פחות מיושב-ראש הקואליציה, וכבר התקיים דיון אחד, ויושב-ראש הקואליציה, וביררתי אתו את זה עוד לפני הדיון, אומר שהוא מעריך שבתוך כחודש הוא גומר להכין את הצעת החוק לקריאה השנייה והשלישית, במקרה הזה אני מתנצל שאני אומר זאת, כי אני רוחש כבוד רב לחבר הכנסת חסון: לדעתי מה שנעשה כרגע זה שימוש פוליטי. ולמה זה שימוש פוליטי, חבר הכנסת חסון? כי הסיעה, אתה באופן אישי אולי לא היית אז בקדימה, אבל הסיעה האחרונה בכל הבית הזה שיכולה להטיף מוסר בעניין של שיתוף פעולה, כניעה לביטויים כאלה ואחרים כלפי הסיעות החרדיות, זו סיעת קדימה. אז אני לא רוצה להתחיל בנאום ארוך ולהזכיר לציבור מי הקים לתחייה,

את משרד הדתות, מי תמך בשני החוקים של חבר הכנסת לשעבר נהרי, שמאפשרים לתקצב במוניציפלי גם מוסדות חינוך שלא מלמדים בהם את לימודי הליבה, מי האריך בחמש שנים את חוק טל,

ומי הצביעה, עם ה"א בסוף,

באופן אישי, על כל אחד ואחד מהחוקים האלה וההחלטות שאני מניתי כאן. אבל ודאי שזה לא נותן שום לגיטימיות מוסרית או פוליטית, אם יש עדיין קשר בין הדברים, להטיף לנו מוסר בעניינים האלה, כולל לא בחוק האברכים, שאף אחד לא מנע 30 שנה אחורה. אם מישהו כאן חשב שיש בזה עוול נוראי, היה יכול להגיש הצעת חוק ולנסות לשנות זאת. אז עם כל הכבוד, דברים ביחסים בין הדתיים והחילונים משתנים לטובה דווקא בזמן הממשלה הזאת, לפעמים בזכות הצעות חוק כמו הצעת החוק החשובה שיזם חבר הכנסת חסון,

הוא זה שהעלה את הרעיון הזה ומגיע לו באמת יישר כוח. אבל כעת, כשיש כבר הצעת חוק, שעדיין היא לא מושלמת,

כשאני ביררתי מה העקרונות בה, אני גם חושב שהם עדיין לא מספקים, והעובדה שמשרד הביטחון מוכן סוף-סוף להעמיד פוקדים שילכו וגם יחפשו, אקטיבית, מיהן הבנות שמרמות בהצהרה ויעבירו אליהן את נטל הראיה, להוכיח שהן באמת מקיימות אורח חיים דתי, זו התקדמות משמעותית אך עדיין לא מספיקה. התפקיד של הוועדה בראשותו של חבר הכנסת אלקין זה באמת לוודא שלא רק נוציא חוק לצורכי פרסום אלא שזה יהיה חוק שיהיו לו גם כלים אפקטיביים מרתיעים, שכל מי שיכולה לשרת תשרת וכל מי שיכולה לעשות את כל מה שכולנו רוצים שהיא תעשה, ותהיה חלוקה בנטל, זה יתבצע. אבל אנחנו לא רוצים שהדברים יהיו באופן קיצוני ובכפייה, כי לא בטוח שזה מה שישיג את התוצאות הטובות ביותר.

אני חושב שהצעתו המקורית, או היוזמה של חבר הכנסת חסון, בהחלט היא זו שהביאה את משרד הביטחון סוף-סוף לזוז ולעשות מעשה,

כשיש הצעת חוק ממשלתית שנדונה בפורום הנאות, בפורום שראוי שהוא זה שיעסוק בכך, והדברים מקודמים בתיאום צמוד עם צה"ל ועם משרד הביטחון, ולא תהיה דרישה שמשרד הביטחון יביא, שמשיקולים פוליטיים כאלה ואחרים לא תוצבע בוועדה, אז אני חושב שאתה, חבר הכנסת חסון, ראוי אפילו שתהיה מאוד מרוצה, שתשבח את הממשלה שנענתה ליוזמה הכל-כך נכונה והראויה שלך. ולכן, אני מבקש מהכנסת להצביע נגד. הממשלה מתנגדת להצעת החוק הפרטית, והממשלה תשלים את הטיפול בכך בדרך המקצועית והראויה כבר בחודש הקרוב.

גם אם החוק נופל, במידה שהממשלה מגישה הצעה דומה נוצרות נסיבות מיוחדות שיאפשרו לך את קיצור חצי השנה שאתה לא יכול להעלות, אבל זה רק עניין, הוא יכול אז להגיש. אתה יכול להחליט שאתה, אדוני כבר מודיע מראש שנוצרו הנסיבות?

אז למה אתה לא נותן להצעה הזאת, רבותי,

הגישו לי שני שרים בקשה להגיב באופן ישיר, חבר הכנסת נהרי וחבר הכנסת ליצמן. רגע, רגע, רגע.

גם סיעת ש"ס הגישה לי, באמצעות אחד מחבריה, לא באמצעות יושב-ראש הסיעה, בקשה להודעת סיעה, שכן הנושא כוון לסיעה עצמה. כל הדברים האלה יוכרעו על-ידי חבר הכנסת וקנין, שיחליף אותי לאחר ההצבעה שנקיים על החוק, כי כך כתוב בחוק. קודם כול נקיים, כי אני לא יכול פה לתזז את החברים ולטרטרם, שכן הם באו לאחר הצלצול כדי להצביע. אנחנו עוברים להצבעה. הואיל וחבר הכנסת חסון העביר אלי 20 חתימות המבקשות שההצבעה על חוק זה תהיה הצבעה אישית, זו הצעה לסדר-היום או הצעת החוק? אדוני היושב-ראש, אבל יש לו זכות תגובה. אדוני היושב-ראש, אני מדבר על הצעת החוק של חבר הכנסת חסון. אבל יש לו זכות תגובה לפני ההצבעה. ודאי,

מייד אחרי חבר הכנסת חסון אנחנו נקיים את ההצבעה, ואחריה יבואו כל החברים, ויאמרו כל אחד את דבריו. אם חבר הכנסת וקנין יאשר לחבר הכנסת זאב נסים גם להגיב בשם סיעת ש"ס, לאחר שיאשר ליושב-ראש הסיעה מיכאלי, אז אדוני ייתן לו. אני לא מסרב. אדוני יחליט אם כן או לא.

השרים נהרי וליצמן כמובן יגיבו אחרי ההצבעה. אדוני חבר הכנסת חסון, תשובתך לממשלה. אני מודה לך, אדוני היושב-ראש. תודה רבה. חברי השר ארדן, לא שומעים. קודם כול, אם תהיו יותר שקטים, עוד פעם הרמקול שם. רבותי, להגביר את הרמקול. מישהו הוריד את, רבותי, מה עם הרמקול בבמה? חברי השר ארדן, עכשיו שומעים, תודה לך.

מאחר שאנחנו כבר עובדים ביחד כמה שנים, אני מצטער להגיד לך: גם הפעם זה לא פוליטי. גם הפעם זה לא פוליטי, וזה אמיתי, ואני חושב שאתה יודע שמעולם לא נתתי את ידי למשהו שהוא נקרא להונות, למרוח או לא לתת,

אני אומר לך שהנתונים שנותנים לך בנוגע לטיפול בהצעת החוק הממשלתית הם לא מדויקים, בלשון המעטה. היתה לי שאלה אחת.

הדיון נקבע ליום ראשון הזה, זה שתדע, זאת אומרת, לא נעשה שום דבר שנה. שנה לא נעשה שום דבר, ומאחר שאני קבעתי שאני רוצה להעלות את זה, נקבע דיון. הצעת החוק הממשלתית, שאני לא יודע אם הצביעו עליה כאן, אני לא זוכר אם הצביעו, יכול להיות, הצעת החוק הממשלתית מדברת על כך שתהיה אכיפה תחת ההגדרה מהו דתי, מיהו דתי. זאת אומרת שאם אני קונסרבטיבי ואני מחליט שאני נוסע בשבת ואני לא רוצה להתגייס, אני לא מספיק דתי בשביל לקבל פטור לפי ההגדרה הזו. ואני הצעתי שלא ניכנס לזה, ואני הצעתי למשרד הביטחון שיפסיקו לברוח, ואני הצעתי למשרד הביטחון, הם מבינים שהם לא יוכלו להגיש הצעה שהיא אופרטיבית נכונה. ואתה יודע מה, אני אומר לך בעברית הכי פשוטה: אם היו מקיימים את הדיונים וכעבור שנה מגיעים לפה להצבעה לקריאה שנייה ושלישית, מה מטריד אותי? מטריד אותי מה שמסתתר מאחורי הדברים. ומה שמסתתר, וזה לאדוני ראש הממשלה, שלא יהיה פה ספק שהכעס שלי, ובאמת כעס, הוא לא על אנשים שחיים על-פי אמונתם, הכעס שלי הוא על הסיפא של מה שאמר השר נהרי. אמר השר נהרי באותו ריאיון, שימו לב: אני מעביר את זה לממשלה משום ששם מי שיקבע, ואדוני ראש הממשלה לא מקשיב לי וחשוב לי שתקשיב לי, אדוני ראש הממשלה מי שיקבע בהצעת החוק הזאת, אם היא תעלה או לא, ואם ייעשה צדק עם בנינו ואם אנחנו נעשה שוויון בנטל ואם נהיה מוסריים וערכיים, זה ראש הממשלה ולא שרי ש"ס. אז אם הממשלה הזו רוצה לתת יד לכל התהליך הזה, ואם עוד ערך אחד נשחט, לא נורא, ואם חברי יריב לוין שעמד פה ואמר שהוא עשה היסטוריה בחוק משאל העם, היום הוא יעשה היסטוריה שלילית, לכיוון השני, לפי תפיסת עולמו, יחד עם חבריו, אני קורא לחברי מהקואליציה, אני אומר לכם: לכל הפחות, לכל הפחות תיעדרו מההצבעה. אני קורא לכם לתמוך בה, אבל לכל הפחות תיעדרו. בואו נקדם את ההצעה הזו.

שאומר לי השר ארדן שהממשלה הכינה חוק. אז אני אומר לך, אדוני היושב-ראש, שהממשלה לא קידמה את הדיון בזה עד יום ראשון, אנחנו כבר שנה וחודשיים. אני מציע לכנסת להצביע בעד הצעת החוק הזאת ולקדם את זה בתנאי שהצעת החוק הממשלתית לא תתקדם. אז לפחות נעשה משהו שהוא אופרטיבי. בואו נקדם את הצעת החוק הזאת, נעביר אותה היום, לא נתקדם. זה הרי ממילא באותן ועדות, זה בוועדת חוץ וביטחון. היא תידון בוועדת משנה שהיושבת-ראש שלה היא חברת הכנסת מירי רגב, ואנחנו נוכל להתקדם בהתאם להתקדמות החוק הממשלתי. אם החוק הממשלתי ייגמר, אנחנו מייתרים את זה. אני מבקש מחברי מהקואליציה לא ללכת כעדר אלא ללכת עם הערך.

תודה רבה לחבר הכנסת ישראל חסון. אנחנו עוברים להצבעה. יש דרישה להצבעה שמית, כן, חבר הכנסת חסון? כן. יעקובזון, אתה קובע בכול, אבל לא בעניין זה. תתקיים הצבעה שמית על-פי דרישת 20 חברי כנסת. אני מבקש ממזכירת הכנסת להעמיד להצבעה את הצעת חוק שירות ביטחון (תיקון, תנאים לקבלת פטור מטעמי הכרה דתית), התש"ע 2010, של חבר הכנסת ישראל חסון וקבוצת חברי כנסת. נא לבצע הצבעה שמית, בבקשה. חבר הכנסת גפני, אני לא מקיים אתך עכשיו דיון מה אומר החוק, הוא כבר התקיים פה במשך שעה ארוכה. נא לקיים את ההצבעה, בבקשה. (קוראת בשמות חברי הכנסת) נינו אבסדזה, אינה נוכחת רוחמה אברהם-בלילא,

עפו אגבאריה, אינו נוכח רחל אדטו, בעד יולי יואל אדלשטיין, נגד יעקב אדרי,

יצחק אהרונוביץ, נגד אורי אורבך, נגד חיים אורון,

זבולון אורלב, נגד דוד אזולאי,

אריאל אטיאס, אינו נוכח דניאל אילון, אינו נוכח רוברט אילטוב,

דליה איציק, בעד מיכאל איתן, נגד אריה אלדד, בעד טלב אלסאנע, אינו נוכח זאב אלקין, נגד חיים אמסלם, אינו נוכח אלי אפללו, אינו נוכח אופיר אקוניס, אינו נוכח גלעד ארדן, נגד אורי אריאל, אינו נוכח זאב בנימין בגין,

זאב בוים, בעד אריה ביבי, בעד זאב בילסקי, בעד בנימין בן-אליעזר, אינו נוכח מיכאל בן-ארי,

דניאל בן-סימון, אינו נוכח רוני בר-און, אינו נוכח אבישי ברוורמן, אינו נוכח מוחמד ברכה, אינו נוכח אהוד ברק, אינו נוכח אילן גילאון,

מסעוד גנאים, אינו נוכח משה גפני, נגד אברהם דיכטר, בעד דני דנון, אינו נוכח ניצן הורוביץ,

יצחק הרצוג, אינו נוכח דני דנון נוכח פה אבל הוא לא ענה. (קוראת בשמות חברי הכנסת) דניאל הרשקוביץ,

מגלי והבה, בעד מתן וילנאי,

עינת וילף, נגד יצחק וקנין, נגד נסים זאב, נגד אורית זוארץ,

חנין זועבי, אינה נוכחת ג'מאל זחאלקה, אינו נוכח ציפי חוטובלי,

דב חנין, אינו נוכח יואל חסון, בעד ישראל חסון,

שי חרמש, אינו נוכח אחמד טיבי, אינו נוכח רוברט טיבייב, בעד שלי יחימוביץ, אינה נוכחת משה יעלון, נגד אליהו ישי, נגד איתן כבל, בעד אמנון כהן,

יצחק כהן, נגד משה כחלון, אינו נוכח חיים כץ, נגד יעקב כץ, אינו נוכח ישראל כץ,

ציפי לבני,

לימור לבנת, נגד אורלי לוי אבקסיס,

יריב לוין,

אביגדור ליברמן, אינו נוכח יעקב ליצמן, נגד עוזי לנדאו, נגד סופה לנדבר, אינה נוכחת גאלב מג'אדלה, אינו נוכח מנחם אליעזר מוזס,

שלמה מולה,

שאול מופז, אינו נוכח משה מטלון, אינו נוכח אברהם מיכאלי, נגד אנסטסיה מיכאלי, נגד אלכס מילר, אינו נוכח סטס מיסז'ניקוב, אינו נוכח אורי מקלב, נגד יעקב מרגי, אינו נוכח דן מרידור, אינו נוכח משולם נהרי, נגד אורית נוקד, נגד לאה נס, נגד סעיד נפאע, אינו נוכח בנימין נתניהו, נגד חנא סוייד, אינו נוכח מרינה סולודקין, בעד גדעון סער, אינו נוכח גדעון עזרא,

חמד עמאר,

ציון פיניאן, נגד יוסי פלד, נגד יוחנן פלסנר, בעד מאיר פרוש, נגד עמיר פרץ, אינו נוכח אברהים צרצור, אינו נוכח פניה קירשנבאום,

איוב קרא, נגד מירי רגב, אינה נוכחת דוד רותם, אינו נוכח ראובן ריבלין, נגד כרמל שאמה, נגד יובל שטייניץ,

מאיר שטרית, בעד נחמן שי, בעד סילבן שלום, אינו נוכח יוליה שמאלוב-ברקוביץ, אינה נוכחת שלום שמחון,

ליה שמטוב, נגד עתניאל שנלר, בעד רונית תירוש, בעד נא לקרוא בקריאה שנייה לאלה שלא השיבו או שנדמה לך היה שלא השיבו ולא נרשמו. (קוראת בשמות חברי הכנסת) נינו אבסדזה, אינה נוכחת עפו אגבאריה, אינו נוכח אריאל אטיאס,

דניאל אילון, אינו נוכח טלב אלסאנע, אינו נוכח חיים אמסלם, אינו נוכח אלי אפללו, אינו נוכח אופיר אקוניס, נגד אורי אריאל, אינו נוכח בנימין בן-אליעזר, אינו נוכח דניאל בן-סימון, אינו נוכח רוני בר-און, אינו נוכח אבישי ברוורמן, אינו נוכח

ברכה, אינו משתתף בהצבעה אהוד ברק, אינו נוכח מסעוד גנאים, אינו נוכח דני דנון, נגד יצחק הרצוג, אינו נוכח חנין זועבי, אינה נוכחת ג'מאל זחאלקה, אינו נוכח דב חנין, אינו נוכח שי חרמש, אינו נוכח אחמד טיבי, אינו נוכח שלי יחימוביץ, אינה נוכחת משה כחלון,

יעקב כץ, אינו נוכח אביגדור ליברמן, אינו נוכח סופה לנדבר, אינה נוכחת גאלב מג'אדלה, אינו נוכח שאול מופז, אינו נוכח משה מטלון, אינו נוכח אלכס מילר, אינו נוכח סטס מיסז'ניקוב, אינו נוכח יעקב מרגי,

דן מרידור, אינו נוכח סעיד נפאע, אינו נוכח חנא סוייד, אינו נוכח גדעון סער, אינו נוכח עמיר פרץ, אינו נוכח אברהים צרצור, אינו נוכח מירי רגב, אינה נוכחת דוד רותם, אינו נוכח סילבן שלום, אינו נוכח יוליה שמאלוב-ברקוביץ, אינה נוכחת תודה רבה. האם יש מישהו מחברי הכנסת או מחברות הכנסת שלא הצביע ונוכח באולם?

נא להביא לי את תוצאות ההצבעה. חבר הכנסת, אדוני ממלא-מקום יושב-ראש הכנסת יצחק וקנין יחליט, אחרי שייתן את אפשרות הדיבור לשר נהרי ולשר ליצמן, יחליט אם הוא נותן לחבר הכנסת נסים זאב. ובכן, רבותי חברי הכנסת, הכיתוב לא נכון, אבל אני מודיע: הצעת חוק שירות ביטחון (תיקון, חובת שירות לאומי למי שלא משרת שירות סדיר):

נמנע. אני קובע שהצעת החוק לא נתקבלה.

לא שם החוק, אני אומר מה שם החוק: הצעת חוק שירות ביטחון (תיקון, תנאים לקבלת פטור מטעמי הכרה דתית). התוצאות שהודעתי הן התוצאות לגבי חוק זה: 28 בעד, 51 נגד, נמנע אחד. תם ולא נשלם הדיון. אני מזמין את השר נהרי לבוא ולהגיב על דבריו של חבר הכנסת ישראל חסון, ולאחריו, השר ליצמן. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אני רוצה קודם כול להתייחס לא רק למציע, חבר הכנסת ישראל חסון, אני רוצה קודם כול להתייחס לידידי השר גלעד ארדן, לדברים שהוא אמר, ומבחינתי הוא כרך מצה ומרור יחד. מצד אחד הוא שיבח את המציע על זה שהעלה את הנושא לסדר-היום הציבורי, ובלעדיו זה לא היה בכלל על סדר-היום הציבורי, והדבר השני, הוא האשים את ממשלת קדימה שהיא העבירה את מה שנקרא "חוק נהרי". אסון גדול, חטא גדול של ממשלת קדימה שהעבירה הצעת חוק שאומרת: שוויון לכלל ילדי ישראל. זה חטאה הגדול של ממשלת קדימה. בפרשיות האחרונות שקראנו, פרשיות השבוע, בפרשה אחת מסופר על שתי דמויות שעמדו, התווכחו, לחלק ביניהן את הרכוש, לא פרשיות.

פרשיות זה משהו אחר. פרשות. אני מקבל את התיקון. אמר אחד מהם: הבנות בנותי, והבנים בני, והצאן צאני. וכל אשר אתה רואה לי הוא. הכול שלו. הבנות, הבנים, הצאן, כל מה שאתה רואה "לי הוא". אתם יודעים מי אמר את זה? לבן הארמי. יעקב היה מוכן להתחלק, יעקב היה בעד שוויון, לכולם. אבל לבן הבין שהכול שלו. אין לאף אחד שום זכויות. ופה אני רואה את הבושה הגדולה ואני רואה ההיפך: אני משבח את ממשלת קדימה על זה שהעבירה חוק כזה שוויוני והוכיחה לכולם ששוויון זה לא ססמה נבובה אלא שוויון, הלכה למעשה, כשהיא מדברת על שוויון היא מתכוונת לשוויון אמיתי. ואם יש לממשלת ישראל משהו להתגאות בו, זה על החוק הזה, על החוק הזה שעושה שוויון בין כלל ילדי ישראל, ולא מפלה בין ילד לילד, בין דם לדם. ואני אומר את זה מפני ששמעתי את זה לא רק מהשר גלעד ארדן אלא מעוד חברים שלו, בקואליציה, מהסיעה שלו, שסונטים בממשלת קדימה. אז אני אומר לכם: ממשלת קדימה, זה יירשם לזכותכם, ועשיתם דבר טוב. עכשיו, בהצעה של ישראל חסון, איזה חוק? על דברי הבלע שנאמרו פה, ושהואשמתי בהם. הצעת החוק, בשונה מהצעת החוק הממשלתית, מדברת על כך שבת צריכה, כדי לקבל פטור, ללמוד במשך שנתיים לפחות במוסד חינוכי בעל צביון דתי שאישר שר הביטחון. אתם יודעים שבתיכונים, יש גם תיכון מקיף, יש בתי-ספר מקצועיים, תיכונים, ששם לומדים, עירוניים, והשר שטרית גם כן יכול לאשר את זה, שלומדות גם בנות דתיות. מה אני אומר להן עכשיו, לא? ההצעה של ישראל חסון, אתן לא יכולות ללמוד בבית-ספר ממלכתי? כי כך הוא אומר. ממש לא. לא ממלכתי-דתי. ואם היא לומדת בממלכתי? ואם היא לומדת, ואין לה מגמה במקום הזה והיא רוצה ללמוד, אז היא לא רשאית?

היא לא תקבל פטור מסיבות דתיות כשהיא דתייה? ההצעה שלך שונה. אתה עומד, טועה ומטעה את הציבור ואת היושבים בבית הזה. אתה בא עם הצעה שונה, זה לא המשתמטות, החוק של המשתמטות. קודם כול, תדע לך כלל: שקר, באשר הוא, לא טוב. הוא גרוע. אסור לשקר. אדם, אסור לו שיהיו לו מידות כאלה. השקר צריך להיות מחוץ. באה הממשלה, ולא ממשלת קדימה, אלא ממשלת הליכוד. קיימה דיון, דיון מעמיק, ממצה, הקימה ועדה בראשותו של השר נאמן, והגיעה לנוסח,

אבל זה מה שהממשלה הסכימה ורצתה וקידמה, ועבר בקריאה ראשונה. אתה לא בא ואומר: אותה הצעת חוק, אותה אני מביא, אתה מביא משהו אחר לגמרי. אני לא אמרתי, נכון. אז את זה לא יודעים פה. מפני שאתה עומד פה ומטעה את כולם. חושבים שהצעת החוק ההיא, משום שהיא לא מתקדמת, אתה רוצה לקדם אותה, וככה גם מבין גלעד ארדן. הם מנסים לתקוף את אותה מטרה ולהשיג את אותה תוצאה דרך דבר שאתה יודע כמה הוא יותר בעייתי מאשר,

שלך, היא לא צודקת והיא לא נכונה. אתה פוגע בבת שהיא דתייה, שהולכת ללמוד בבית-ספר תיכון ממלכתי, נניח מכיוון שיש מגמה ייחודית מקצועית שהיא רוצה ללמוד בה,

והיא הולכת ללמוד שם. מבחינת החוק שלך היא לא תהיה זכאית לפטור מטעמי הכרה דתית, כי היא לא למדה בבית-ספר בעל צביון דתי. אדוני השר, אני יכול להגיד לך את זה במשפט? אני פניתי לאנשיכם, לפני הצעת החוק, אמרתי להם: תגידו לי, מאחר שיש בעיה כזו, תגידו לי איזה מנגנון. אתם רוצים רב שכונתי שייתן אישור? תצאו עם זה. אני לא בא לכפות על הבנות שלכם, הדתיות. אני בא למנוע שקר,

תגיד לי איזה מנגנון. לכן אנחנו, ברגע שמדובר בהצעה שהיא שונה, הדבר היחיד, ואני לא רואה בזה פסול, הוא להגיש ערר למליאת הממשלה. איזה פסול יש בזה? בשביל לקבור את זה? בתכלית שאתה, מפני שאני חושב שבנושאים כאלה, נושאים רגישים כאלה, נושאים שיכולים לגרום למחלוקות, הממשלה צריכה לדון בזה לא בהצעת חוק פרטית. מותר לי לחשוב כך. בשביל זה אני,

לא אמרת את זה, אבל כמעט היית אומר: עוכר ישראל. לא, יסלח לי.

לא היה חסר שתאמר את זה.

אני רק ציטטתי אותך. הוא לא אמר. אני אמרתי שהוא לא אמר.

אמרתי: לא היה חסר שיגיד שאני עוכר ישראל. אדוני השר, אני לא פרשנתי.

אני לא פרשנתי.

אבל אילו באמת היית מתמקד רק בהצעת החוק ומאשים אותנו רק בנושא הזה,

אולי הייתי מוותר על זכות התגובה. אבל זה שאתה ירית בצרורות, והוספת עוד חטא ועוד חטא, כביכול ש"ס מלאה חטאים, ש"ס פוגעת, ש"ס מונעת, ש"ס עושה הצרות של המדינה,

לא, בעיני, איך אפשר? אתה פוגע באינטליגנציה של האנשים. מי? אתה פוגע בהם.

ואתה חושב שיאמינו לך. אדוני היושב-ראש, אני אוכל לענות לו? לא, אני, מה זה לא? הוא פונה אלי אישית. אם הייתי יכול לפרוט, ואני לא רוצה להפוך את זה לוויכוח, הוא עונה לך על מה שאתה אמרת. אני לא רוצה להפוך את זה לוויכוח פוליטי, אבל אם הייתי יכול לפרוט פה מה היתה ממשלת קדימה מוכנה לתת, אני חושב שהיית נבוך. שהיית נבוך. ואז היינו טובים, ואז הכול היה מושלם. עובדה שאנחנו באופוזיציה כי, גבול. לפעמים כדאי להתמקד בנושא, לא להיסחף, לא להגביר שנאה,

ממילא הרחוב מלא,

הרחוב מלא שנאה, מפני שהנבחרים משדרים את השנאה הזאת. איך אני יכול להאשים את הרחוב אם אנחנו שומעים את זה פה? אם אדם מעל הדוכן משתלח חופשי בכל מה שרק נראה לו שש"ס יכולה להידבק אליו?

לא נכון שש"ס, לאברכים. לא נכון שש"ס, הנהגת ש"ס, משרד הפנים, מונעים כניסה של עובדים זרים.

כל מה שנעשה זה לגיטימי. כל מה שנעשה, נעשה במסגרת החוקית, במסגרת השיקולים המקצועיים.

אני רק מתאר לך.

אבל אני, לא, אני מתאר לך.

מישהו עבר על החוק?

אדוני השר, אני צריך להמשיך בסדר-היום. לכן אני לא רוצה להשתמש באותן מלים שהשתמשת,

אני מבקש לפחות, לפחות, לדייק בדברים ולא, לכן אמרתי גם שזה פופוליסטי. כל ההצעה הזאת היא פופוליסטית. זה לא נכון, ואני הייתי אומר לך: תבקש סליחה מכל האנשים שפגעת בהם. תודה לשר משולם נהרי. סגן השר, הרב יעקב ליצמן, ביקש להשיב. אדוני היושב-ראש, אם פגעתי במישהו אני מבקש סליחה. אם אני מצטט ומתאר עובדות ופוגע במישהו, זו לא אשמתי.

מאחר שאני מנהל את הישיבה, אני חייב להיות מנוע מלהגיב על הדברים. כיוון שזה, אתה יודע, יש לי איזו נגיעה בדבר. ואני לא רוצה להיות, אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, כמה דברים.

אמרת שלא הגשתי ערעור. התקנון לא מאפשר לי להגיש ערעור, ולכן זה שטויות והבלים. בטח אני נגד, אני, אם אני לא טועה, אפילו, לא זוכר בדיוק, אבל שמעתי, אם היתה לי זכות הצבעה הייתי מצביע נגד,

וחבל. אבל עובדה, עובדה שלא יכולתי למחות, ב. שאלת אותי למה אני מסתובב כאן בחוסר נוחות. אני אזכיר לך. אני אסביר לך, פשוט: עד כמה שידוע לי, בדיון שבא לקריאה ראשונה, של הממשלה, נדמה לי שאפילו לא היית כאן. לא השתתפת. איזה דיון? בדיון שהממשלה, כשעברה קריאה ראשונה אפילו לא השתתפת. החוק, החוק של הממשלה, הוא התכוון.

אז מה אתה רוצה? אם דבר כזה, כל כך חשוב בעיניך, אתה מדבר אתי למה אני לא יושב כאן, כאשר אתה אפילו לא השתתפת בדבר שהוא מפעל חייך,

אז איך אתה מסביר את זה? אני, דרך אגב, אתה רוצה לשמוע למה לא השתתפתי?

תסביר לכנסת, לציבור,

למה דבר שהולך לך כל כך בחיים, שאתה לא מוכן לחכות חודש ימים, וגם אז אני נגד, שלא תהיה לך טעות, אצלנו גיוס בנות זה ייהרג ובל יעבור, לא יעזור לאף אחד, אתה בא, ואתה אפילו לא משתתף בדיון שהממשלה מביאה? אני אסביר לך למה. תסביר, תסביר לציבור. תן תשובה לציבור כאן. אני אסביר לך. אני יכול לגשת להסביר מהמקרופון? לא, אדוני, זה לא דו-שיח.

זה בקשר,

אדוני סגן השר,

אתה ביקשת להגיב על דבריו. יש לך אפשרות להגיב על דבריו, ובזה יסתיים הדיון, כיוון שאני צריך עוד, אדוני, עכשיו אני רוצה להגיב לשר נהרי, שאמר על לבן הארמי. כתוב שלבן הארמי רדף אחרי יעקב. כתוב שהוא אמר, נתגלה לו ה' בחלום, והוא אמר לו: אל תדבר עם יעקב מטוב עד רע. שואלים בספרים: למה לשון "מטוב עד רע"? אפשר להגיד: אל תדבר רע. מה זה לשון "מטוב עד רע"? כתוב, שמעתי את זה בשם אחד המורים, שזאת פוליטיקה: אל תגיד טוב ותצביע רע. וזה יכול להיות קדימה, וזה יכול להיות ליכוד. שלא תטעה בזה. גם זה שמביאים את זה, לא מכפר על זה. קדימה היתה חותמת על ההסכם הזה בעיניים סגורות, אם זה היה תלוי בקואליציה. שלא יספרו לנו סיפורים.

תודה לסגן השר, סגן שר הבריאות, הרב יעקב ליצמן. רבותי, אני לא מאפשר.

אני לא מאפשר, אדוני, אני לא מאפשר. בזה תם העניין. אנחנו נמשיך פה עד הבוקר אם ניתן לכל אחד להשיב. אני חושב שהם ביטאו את מה שהיה צריך לבטא וזה מספיק לעניין זה. רבותי, הצעת חוק בתי-המשפט, ירד? אצלי בסדר-היום זה מופיע. אם כן, רבותי, אנחנו בהצעה לסדר-היום מס' 4284: הצורך בהקמת ועדת חקירה פרלמנטרית בנושא העובדים הזרים בענף החקלאות, הצעה של חבר הכנסת ישראל חסון.

סגן שר האוצר, אני מבין. תהיה לכבודו ההזדמנות גם להגיד דברים, אם ירצה. אדוני היושב-ראש, חברי השרים, חברי חברי הכנסת, ראשית, כבוד השר משולם נהרי, אני רוצה לומר לך שאם אני פגעתי באופן אישי במישהו מעל הבימה הזו, אני מתנצל. אני הקפדתי לצטט דברים בשם אומרם. אם ציטוט ואם ציון עובדות הם בחזקת השמצה בבית הזה, אז אני מתנצל. קודם כול זה לא בשם אומרם. כתוב שם ציטוט, אז תתבע אותם.

אני צריך ללמד אותך מה זה עיתונות? סליחה,

עיתונות ואינטרנט, כשהם כותבים ציטוט, הם בדרך כלל מדייקים.

לא תמיד. עם כל הכבוד, אני אמרתי לך, לא שזה מפריע לי.

אדוני, בגלל זה הקדמתי ואמרתי לך את הדבר הבא: אם פגעתי אני מתנצל. אם ציטטתי והציטוט לא נכון, אני אשמח מאוד לברר עם "בחדרי חרדים" אם השמיצו אותך בדברים לא נכונים. זו השמצה.

לעצם העניין, אדוני היושב-ראש: על מנת שלא אואשם, כמו בהצעה הקודמת, בהצעה פופוליסטית, אני רוצה לציין את הדבר הבא: אני עוסק בסיפור של החקלאות מאז היותי ילד בכיתה ט'. אדוני היושב-ראש יודע, חבר אתי בוועדת הכלכלה, יודע כמה אנחנו נלחמים ביחד על הנגב והגליל ועל סוגיית החקלאות. ואדוני היושב-ראש שומע כמוני את זעקתם של האנשים שמנסים לתת מענה על הדברים הללו. ואתה יודע מה? העיניים כלות כשאנחנו רואים את האנשים הטובים האלה, שמנסים להגיע בזיעת אפיהם, לשמור על ערכים כמו קרקע, לשמור על ערכים כמו התיישבות, לשמור על ערכים כמו עבודה, כמו יצירה, מתרסקים, פשוט מתרסקים. כל פעם שאנחנו באים לנסות לברר מדוע אנחנו מגיעים למצב שאנחנו מתרסקים, שולחים אותנו מאחד לשני. אומרים לנו: זה בעצם לא פה, זה בעצם שם, זה בעצם במשרד הזה, זה בעצם במשרד הזה, ובשורה התחתונה האנשים רואים את מפעל חייהם הולך ונמוג אל מול עיניהם. אנחנו חייבים, כשליחי ציבור, תשובות

אנחנו חייבים לבוא ולהגיד להם אחת מכמה אפשרויות: רבותי, אתם לא הייתם בסדר, רבותי, הם לא היו בסדר, המשרדים הנוגעים בדבר, רבותי, הקביעה שלנו, ברשות היושב-ראש, רק מלה אחת. בכנסת החמש-עשרה אנחנו הקמנו ועדת חקירה פרלמנטרית לנושא העובדים הזרים, שהם גם קשורים לחקלאים היום ונותנים פתרונות. אפילו ברגע זה מתקיימת ישיבה עם שר הפנים וסגן ראש הממשלה אצלי במשרד. הבקשה שלך, כפי שהובאה לכנסת, בהמלצת החברים שהמריצו אותך, היא נוגעת לוועדה שקיימת בכנסת ושהוקמה כוועדת חקירה פרלמנטרית, והואיל וראינו שמדובר בוועדת חקירה פרלמנטרית תמידית, שאין לנו יכולת לתת לה זמן, קבענו אותה כוועדה קבועה בכנסת, ועדה לעובדים זרים, שהיום כל כולה קשורה בקשר בל יינתק עם הנושא של החקלאים. באו החקלאים אליך, והציע אחד החברים: בואו נקים ועדת חקירה פרלמנטרית לבדוק למה אין עובדים. יש ועדה כזאת. חבר הכנסת יעקב כץ, כצל'ה, כרגע נמצא. אתה אחד מהאנשים הפעילים ביותר בלובי של החקלאים בישראל, אתה מבקש דבר שקיים היום. אם אנחנו נצביע נגד, ואכן, כנראה בצדק נצביע נגד, מבחינה פורמלית, יחשבו, חלילה, החקלאים, שהכנסת נגדם. רן כהן, השר לשעבר וחבר הכנסת לשעבר, ביקש להקים יחד עם כל סיעת מרצ בזמנם ועדת חקירה פרלמנטרית, ואנחנו הנצחנו אותה כוועדה קבועה בכנסת. אתה מבקש היום שנחזור על דבר שכבר עשינו והוא קיים.

אני מבקש מחברי להשאיר את זה כהצעה לסדר-היום שנדון בה בוועדה או בכל ועדה אחרת מדוע אנחנו לא עוזרים לחקלאים או לא פותרים את הבעיה, כיצד התגלגלנו לאן שהתגלגלנו, אבל אל תבקש ועדת חקירה פרלמנטרית נוספת ואל תאלץ אותי, יחד עם חברים רבים אחרים, להצביע נגד כאשר אנחנו רוצים לעזור לרעיון שאתה נושא. העצה שקיבלת לבקש הקמת ועדת חקירה פרלמנטרית נוגדת את ההיגיון: יש כבר ועדה שהוקמה כתוצאה מוועדת חקירה פרלמנטרית. תודה ליושב-ראש הכנסת. מורי ורבי ראובן, אני כמובן מקבל את הצעתך. ראובן איש ירושלים, בן איש ירושלים. ראובן איש ירושלים, אני מקבל את הצעתך, אבל בקשה אחת ממך: אני הייתי רוצה שההצעה לסדר-היום תקרא לוועדה הזו להגיש בתוך פרק זמן מסוים דוח למליאת הכנסת על הנושא הזה של, מה המסקנות של הבדיקה, מה הביא אותנו למצב הזה, מה ההצעות לפתרון שהם מאמצים, שמשרדי הממשלה מאמצים, משום שהמציאות הזו, כמובן, על זה צריך להסכים עם יושב-ראש הקואליציה, אדוני יושב-ראש הכנסת, אני קיימתי אתמול דיון בנושא הזה. אני חייב להגיד פה את הדברים. כבר לפני כן התקבלה הסכמה של שר האוצר, שר הפנים ושר החקלאות לישיבה. היום התקיימה הישיבה הזאת, ואני אישית נכנסתי לאותה ישיבה וביקשתי בקשה לגבי הנושא הזה של שביתת החקלאים, ואני הבנתי שהגיעו להסכמה. הטילו על גורמים באוצר, במשרד הפנים וגם במשרד החקלאות, ועומד בראש הוועדה הזאת מנכ"ל משרד החקלאות, בתוך שלושה שבועות להגיש מסקנות, למה יש חוסר בעובדים זרים בחקלאות. ואני מקווה שהדבר הזה ייפתר בתוך שלושה שבועות. אדוני היושב-ראש, אני חוזר ואומר לך, אני מקבל את ההערה וההארה וההבהרה של יושב-ראש הכנסת. אני מבקש לשנות את ההצעה שלי לוועדת חקירה להצעה לסדר-היום. אני מבקש שבמסגרת ההצעה לסדר-היום אנחנו נאשר שהוועדה שאמורה לבדוק ולהציג את המסקנות, תציג את זה בפני מליאת הכנסת, ונתחם את זה בזמן, משום שאני חושב שמגיעה להם תשובה בתוך פרק זמן קצר ככל האפשר. אם אדוני אמר שלושה שבועות, שלושה שבועות מקובלים עלי. באמת, בצורה מכובדת, ונדע שאנחנו מתחילים לייצר. ואת זה אני אומר מסיבה פשוטה, גם אתה, גם אני, גם נסים זאב, שעכשיו הולך, היינו חברים בוועדת הכלכלה. אני פשוט זוכר את חבר הכנסת נסים זאב יושב בדיון על המכסות של העובדים, ורבנו במסגרת ועדת הכלכלה על ההקצאות, אם אתה זוכר. בעובדה, אנחנו שומעים את זעקתם. אנחנו לא מגיעים למספרים האלה. אני לא יודע למה, אני לא יודע מה ההסבר האמיתי לדבר הזה. היו הסברים אתמול בוועדה, בוועדת הכלכלה, אבל ההסברים לא ענו על כל הניואנסים הקטנים.

היום הטילו על מנכ"ל משרד החקלאות, שאני חושב שיש לו אינטרס לפתור את הבעיה הזאת, שהוא יעמוד בראש הוועדה ובתוך שלושה שבועות יגישו את המסקנות,

שיחליטו יהיה מקובל על השרים. אוקיי, אז אני אומר לך חבר הכנסת אלקין, אם מקובל עליך שאותה ועדה שאמורה לבדוק תדע להציג את זה בפני מליאת הכנסת בהודעה לכנסת בעוד כחודש, מה מסקנות הבדיקה, אני מבחינתי משנה את הבקשה לוועדת חקירה להצעה לסדר-היום. בעקבות הצעה לסדר-היום אין זמן פורמלי. אני תומך בעמדתך ותראה את זה בהצבעה שלי. תודה רבה. תודה רבה לך. תודה לחבר הכנסת ישראל חסון. רבותי, אנחנו מצביעים על הצעה לסדר-היום בנושא: העובדים הזרים בענף החקלאות. אה, תשובת השר, סגן השר. ודאי, ודאי, ודאי. מה, אתה כבר לוקח מש"ס את רשות הדיבור? אתה יודע, חבר הכנסת דוד רותם, יושב-ראש ועדת החוקה, מאחר שמה שהיה מונח לפני זה ועדת חקירה ולאט לאט השתבשו הדברים וזה הפך להיות הצעה לסדר-היום, אז אני כנראה חשבתי שסגן השר אפילו לא צריך לענות. אדוני, סגן שר האוצר, ידידי חבר הכנסת

אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, חבר הכנסת יואל חסון, ישראל, אני מת להיות יואל. אדוני סגן השר, אני מת להיות יואל, לא הולך לי. ישראל היקר, כמה פרטים. בחודש מאי 2009, אדוני היושב-ראש, חתמו התאחדות חקלאי ישראל ומשרדי החקלאות והאוצר על הסכם, אשר עוגן לאחר מכן בהחלטת ממשלה, ולפיו לצד מתווה פוחת במספר העובדים הזרים בענף החקלאות, שיגיע ל-18,900,

אני אתך. בשנת 2015, יושקעו 280 מיליון שקלים בפיתוח ורכישה של טכנולוגיות מיכון ותהליכי ייצור מחליפי ידיים עובדות. כן יועמדו 45 מיליון שקלים לתמרוץ העסקת עובדים ישראלים. אני לא שומע את עצמי. שומעים אותך היטב. אם אפשר להגביר את המיקרופון של סגן השר. יש לזכור, ידידי ישראל, כי בסופו של דבר נדרש איזון,

מדי עובדים זרים, אנחנו רואים עובדים זרים בבתי-אריזה,

ולא ייתכן שהענף כולו יישען על עובדים זרים. גם חברי היושב-ראש מסכים אתי. לא, אני לא מסכים.

המדינה שואפת לסייע בידי החקלאים לקיים את הפעילות החקלאית בענף. לעניין איזון זה יש לציין שהחקלאים חתמו על ההסכם עם המכסה הפוחתת וההטבות לצדה. בנוסף, ועדה מקצועית, שדיבר עליה חברי חבר הכנסת איציק וקנין, בראשות המשנה לנגיד בנק ישראל, המליצה על מספרים נמוכים בהרבה של עובדים זרים, 5,000 עובדים קבועים עד סוף 2014. משרד האוצר עומד מאחורי הטענה כי ממשלת ישראל עומדת בהסכם, אולם לאחר הדיונים שהיו אתמול והיום, שהשתתף בהם היושב-ראש, חבר הכנסת וקנין,

שר הפנים ושר החקלאות, מסתבר שחלק גדול מהפער בין מספר העובדים בפועל והמכסה שעליה הוסכם נובע מאישורי הבאה שמסיבות כאלה ואחרות לא מומשו על-ידי החקלאים עצמם. יש לציין כי לפני שבועיים התקיימה ישיבה עם החקלאים בראשות ראש רשות ההגירה, מנכ"ל משרד החקלאות ואגף התקציבים. הישיבה היתה בונה וטובה וסוכם בה כי צוות משותף, הצוות הזה שדיבר עליו איציק קודם, יבחן את הפערים בין המדינה לחקלאים וכן ייבחנו צעדים נוספים שעיקרם סיוע לחקלאים. לאור הישיבה שהיתה והישיבה שהיתה היום בבוקר לא נותר לנו אלא להצר על כך שהחקלאים החליטו בכל זאת לצאת לשביתה. אני מקווה שיפסיקו אותה. אני מבין שההסכמה היא שהשביתה תופסק. אני מודה לך,

חבר הכנסת ישראל חסון, על שהעברת את ההצעה להצעה לסדר-היום, ומה שתחליטו, תחליטו: ועדה, להוריד את זה מסדר-היום. מה שתחליטו, אני פתוח להצעות. אל תוריד את זה מסדר-היום, כי זו בעיה שצריך לטפל בה. אוקיי, אז דיון במליאה?

ועדה ביקשת. ועדה לעובדים זרים.

אוקיי.

למסקנות,

להצטרף לבקשה להעביר את זה לוועדה לנושא העובדים הזרים.

אנחנו מצביעים, הצעה לסדר-היום בנושא: העובדים הזרים בענף החקלאות. בהתאם להסכמת סגן השר וגם המציע, מי בעד להעביר את זה לוועדה לעובדים זרים? מי בעד, מי נגד? ההצעה להעביר את

19 בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים.

רבותי, ההצעה לסדר-היום תועבר לוועדה לעובדים זרים ושם תידון. הנושא הבא: בדיקה שתאפשר כניסת ישראלים לשטחי A, הצעה לסדר-היום מס' 4177, של חבר הכנסת גדעון עזרא. ישיב סגן שר הביטחון מתן וילנאי. אדוני היושב-ראש, כבוד השרים, סגן שר הביטחון, אני מעלה עכשיו הצעה שלפי דעתי כדאי לנו להקדים ולדון בה, והיא כולה נטו לטובת היושבים פה באזור, גם אצלנו וגם ברשות הפלסטינית. אנחנו מדי יום כמעט קוראים על שיפור מצב הביטחון ביהודה ושומרון. לפני יומיים קראתי על כך שבשכם, למשל, החיים חזרו למסלולם והמשטרה הפלסטינית אפילו לא נמצאת שם, וגם אנחנו בקושי נמצאים שם. בכל אופן יש שיפור, ללא כל ספק. היום ביהודה ושומרון עשרות אלפי מתיישבים מסתובבים, מהצפון ועד הדרום,

בשטחי C בעיקר,

היחסים ביניהם לבין תושבי הערים הם לא כפי שהיו מאז ומעולם. ועדיין, ההתנהלות היא די ברוכה ודי שקטה. כמובן, צריך לזכור שאנחנו באזור שלנו יכולים לצפות שלא מן הנמנע שמחר יהיו פיגועי טרור, אבל לא רק שם, גם בישראל. אלפי אזרחים ערבים ישראלים נכנסים בסופי השבוע לתוך ערי יהודה ושומרון ומנהלים שם נוהל חיים תקין, ולפי דעתי זה מוסיף לשני הצדדים. יש רק אוכלוסייה אחת שלא מתערבת בנעשה ביהודה ושומרון, ואלו היהודים במדינת ישראל שהם לא מתיישבים. נדמה לי שלטובת שני הצדדים, לטובת ההבנות בין שני העמים ובהסכמת כל המפלגות שנמצאות פה בבית, שממשלת ישראל תפנה לרשות הפלסטינית ותציע לה, בהתחלה לאזור מוגבל, נאמר לפתוח את אזור יריחו לכניסת יהודים, או לחלופין אמר לי ראש עיריית מעלה-אדומים: תושבי מעלה-אדומים ישמחו מאוד אם עזרייה תיפתח לתנועה ממעלה-אדומים לירושלים, זה יביא ברכה לשני האזורים.

כאשר חסרים לנו עובדים זרים כל כך רבים, בבניין, בחקלאות ובמקצועות אחרים, אתה זוכר ואני זוכר, היינו יושבים אצל רבין מדי יום שישי בישיבות סוף השבוע, בימי חמישי. בימי חמישי, נכון. וראש הממשלה ושר הביטחון מדי שבוע היה קובע: השבוע אני מאשר עוד 2,000 עובדים, פחות 2,000 עובדים וכיוצא בזה. נדמה לי שבעת הזאת, כשיש שביתה של החקלאים וחוסר ידיים עובדות בבניין, דבר שגם מייקר את מחירי הבנייה, לאפשר גם ליותר פלסטינים להיכנס לארץ. ומה שאני מבקש בהצעה שלי, אם יהיה תלוי בי, שיהיה דיון בוועדת החוץ והביטחון, אם יופיעו נציגי הצבא, ולסכם את הדבר, ואם אפשר גם בלי דיון, שתיערך פנייה לרשות הפלסטינית ולראות אם היא מוכנה, אני חושב שזה יהיה לטובת כל הצדדים.

תודה לחבר הכנסת גדעון עזרא. ישיב סגן שר הביטחון חבר הכנסת מתן וילנאי. ישראל שמונעת מהם, לא הפלסטינים. לא לא, אני לא בטוח. כן, תלך למחסום ותראה. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, הנושא שמעלה חבר הכנסת עזרא הוא ראוי, הוא נכון, והוא אכן נמצא במקום שונה לחלוטין ממה שהיינו בשנים האחרונות. עקב השקט היחסי והפעילות היעילה, קודם כול של מערכת הביטחון הישראלית,

וגם השיפור הניכר בפעולה של מערכת הביטחון הפלסטינית, השטח ביהודה ושומרון רגוע כפי שלא היה שנים ארוכות. זה יכול להתהפך בבת-אחת, לא צריך לטעות בזה, אבל יחסית הוא רגוע כפי שלא היה שנים ארוכות. ולכן הסוגיה של כניסת אזרחים שלנו לשטחי A, מי שלא יודע, אלה שטחים פלסטיניים צפופי אוכלוסין בסמכות פלסטינית מלאה, הסוגיה של כניסת אזרחים יהודים נראית היום שונה לחלוטין מכפי שהיה בעבר. ההחלטה היא בידיו של המפקד הצבאי, במקרה הזה אלוף פיקוד המרכז, שהזכויות נמצאות בידו, והאלוף אכן מאשר את זה בצורה הולכת וגוברת כל הזמן. עד לזמן האחרון היתה סוגיה כבדה שמדריכי תיירים שלנו לא היו יכולים לקבל קבוצות כי הם לא היו יכולים להיכנס לבית-לחם. העניין הזה כבר נפתר, לשמחתי, הם יכולים להיכנס היום לבית-לחם, שזה מקום צליינות לנצרות העולמית, וכמובן גם ליריחו. המהלכים, ככל שהשטח יהיה רגוע יותר הדבר הזה ילך ויתרחב. מבחינת עובדים פלסטינים, צריך קודם כול לדעת, היום יש הקצאה,

של יצחק רבין זכרו לברכה, יש היום הקצאה של 30,000 לעבודה בעיקר בבניין. מה שמתבצע בפועל זה משהו כמו 24,000, זה בסדר, הרוב לבניין ופחות מזה לחקלאות, בצורה דרסטית פחות לחקלאות, וזה בשטחי מדינת ישראל. במקביל, בשטחי ההתנחלויות, באזורי התעשייה ודומיהם, יש קרוב ל-20,000 פלסטינים נוספים שעובדים שם על בסיס יומי. אנחנו, כרגע, משרד הביטחון נמצא בעבודת מטה להרחיב עוד 9,000 מקומות לבניין בישראל, וצריך להבין היטב: כל מי שעושה תוכניות בניין כאלה ואחרות, ללא עובדים פלסטינים זה לא יקרה. צריך להבין את זה. כל מי שיוצא עם תוכניות גרנדיוזיות כאלה ואחרות לגבי הבנייה בישראל, באותה נשימה צריך להבין שצריך לאפשר לפועלים פלסטינים להיכנס לעבוד. זה אינטרס של כל הצדדים, העניין הזה, גם של הפלסטינים וגם שלנו, ואני מקווה שבחודש הקרוב נסיים את עבודת המטה לעוד 9,000 פועלים, רובם לבניין, ועוד 1,250 לתחום החקלאות. אני חושב שבראייה שלמה נכון לחזק את הקשרים על בסיס השטח, על בסיס השוטף היומיומי, בין הפלסטינים לבינינו רק מתוך ראייה צופת עתיד כיצד זה ייראה כאן. זה עומד למול טרור, שלשמחתי כרגע ידו על התחתונה, וצריך לדאוג שכך זה יימשך, וכל זמן שהשטח יהיה רגוע גם למפקדים הצבאיים תהיה יותר נוחות לתת את האישורים האלה.

שנינו מכירים את זה היטב, עד לאירוע הראשון, ואז יתחילו לשאול את כל השאלות. אז אני לא נבהל מהאירוע הראשון, אבל הרבה אנשים ייבהלו מהאירוע הראשון. התהליך ההיסטורי הנכון הוא מה שתיארתי כרגע, בתשומת הלב הראויה, כדי שלא נעשה דברים שלא התכוונו לעשות. כן, מה אדוני סגן השר מציע? אתה יכול לשאול, אני מאפשר לך. לא דיברת הרבה על פתיחת ערים פלסטיניות לביקורי ישראלים. אז אני חוזר ואני אומר: היום, ככלל, כל מי שרוצה ומגיש בקשה מקבל אישורים יחסית בקלות, קבוצה כזאת או אחרת. עוד לא הגענו למצב, לדעתי נגיע אליו, אני מקווה שנגיע אליו, שיהיו אישורי תנועה חופשית. אנחנו עדיין לא שם, בגלל החשש של הנושא הביטחוני, בגלל החשש של הנושא הביטחוני, ותחזור לכובע הקודם שלך ותיזכר בשיקולים אז, שם אנחנו נמצאים בדיוק. אני מניח שאם זה יימשך כפי שזה עכשיו,

אדוני, מה אדוני סגן השר מציע? דיון בוועדת החוץ והביטחון, אני חושב. ועדת איו"ש. אין לי שום בעיה. סגן השר לא מתנגד לכך שההצעה תועבר לוועדת החוץ והביטחון. אם כן, רבותי, אנחנו עוברים להצבעה. מי בעד? מי נגד? ההצעה להעביר את הנושא לוועדת החוץ והביטחון נתקבלה. עשרה בעד, אין מתנגדים ואין נמנעים.

ההצעה לסדר-היום תועבר לוועדת החוץ והביטחון להמשך דיון. הנושא הבא: חשיפת פרטים של חיילים שלחמו במבצע "עופרת יצוקה",

של חברי הכנסת יואל חסון ואורי אריאל. ראשון הדוברים, חבר הכנסת יואל חסון. ישיב סגן שר הביטחון חבר הכנסת מתן וילנאי. אדוני היושב-ראש, סגן השר, חברי הכנסת, בשנים האחרונות אנחנו מכירים ועדים לתופעה, שהולכת וגוברת, של התקפה ישירה וממוקדת של גורמים בחוץ-לארץ,

אירופיים, בין-לאומיים, שפועלים נגד חיילי צה"ל בכל דרך אפשרית, אם מפקדי צה"ל, אם חיילי צה"ל, מקבלי ההחלטות במדינת ישראל, אנשים שקיבלו החלטות בדין, בצדק, במדינת חוק, פעלו על-פי החוקים ועל-פי הכללים, אבל עדיין נרדפים על-ידי גורמים בין-לאומיים, לפעמים גם על-ידי מדינות. מעבר למה שהיה, כמשהו שאולי כבר התרגלנו אליו, עלינו מדרגה נוספת, בצורה שבה אנחנו צריכים להתמודד עם אותם אנשים. למעשה, גילינו שבשבועות האחרונים קיים אתר שחושף את כתובותיהם, שמותיהם ונתוניהם הפרטיים של כל מפקדי וחיילי צה"ל שהיו חלק ממבצע "עופרת יצוקה". מי שנכנס לאתר הזה רואה שברשימה הזאת נכללים קצינים בכל הדרגות, מהרמטכ"ל, אלופי המטה, קצינים זוטרים, וגם חיילים מן השורה. אני ראיתי את האתר הזה, חברי הכנסת, מדובר בפרטים האישיים ביותר, שאפילו יכולים לאפשר לכל אדם למצוא את אותם חיילים, את אותם מפקדים,

מספרי תעודת זהות, תאריכי לידה, כתובות, הכול, אגב, נכתב באנגלית, בצורה מסודרת, מפורטת. צריך לומר, האתר הוא גם איכותי מאוד, מקצועי מאוד, ברור שעומד מאחוריו גוף שיש לו תקציבים ויש לו יכולות. הדבר המעניין שמצאתי באתר הזה היה שנאמר שם במפורש שהחומר הגיע, או הנתונים האלה הגיעו כנראה מחייל בצבא הישראלי. הנתונים שם כל כך מדויקים שאפשר באמת לחשוב כיצד הגיעו הנתונים האלה, אלא אם כן, אני מקווה שלא היה כדבר הזה,

מישהו שיתף פעולה עם הגופים האלה והעביר את הנתונים האלה בפרטי פרטים. מובן שהאתר הזה מודיע בצורה ברורה ונחרצת מה צריך לעשות עם החיילים האלה, כיצד צריך לפעול נגדם. באמת דברים נוראיים. מצה"ל נמסר: מובן שצה"ל מצטער על העובדה שנחשפו הדברים. אבל כשביקשנו לקבל תשובה מצה"ל, האם, לדוגמה, צה"ל החליט

לאתר מדליפים ולבדוק אם יש מישהו מתוך צה"ל או ממערכת הביטחון ששיתף פעולה עם הגורמים האלה והעביר את הנתונים האלה, צה"ל לא נתן את תשובתו. חברי חברי הכנסת, אי-אפשר להשאיר את חיילינו חשופים בצריח. וכאשר מדובר באלופים, ברמטכ"ל, אני סומך עליהם שאפשר לשמור עליהם ולהגן עליהם ולעשות כל מה שאפשר. אבל האם צה"ל מסוגל היום לספק הגנה לכל סמל או רב-סמל או מישהו כזה, ששמו מופיע בצורה פרוסה וברורה, כולל הכתובת והפרטים, שיכול להימצא בכל רגע ולהגיע לאותו אדם? האם מישהו מסוגל בכלל לשמור על אותו חייל? להגן עליו? לכן, אדוני היושב-ראש, מה שחשוב שיצא מהדיון הזה, אדוני סגן השר, מה שחשוב שיצא מהדיון הזה זה לוודא, ואני אשמח מאוד לשמוע את זה, שצה"ל,

ומערכת הביטחון משתמשים בכל היכולות המשפטיות שלהם כדי קודם כול להוריד את האתר הזה מהאינטרנט ולהילחם על זכותם של החיילים האלה לפרטיות ולהגנה. דבר שני, צריך לבדוק אם מישהו מתוך מערכת הביטחון, אם מישהו מצה"ל, נתן והעביר את הנתונים האלה לגורמים העוינים האלה במטרה לפגוע בחיילים. אדוני, אני אשמח מאוד לקבל את התשובות האלה. מדובר בחיילים שלנו. תודה לחבר הכנסת יואל חסון. יעלה חבר הכנסת אורי אריאל, שלו הצעה רגילה. לרשותך עשר דקות. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, הנושא של ההגנה על חיילינו, והפעם לא מפני גורמים עוינים טרוריסטיים, אלא הייתי אומר מתוכנו, כפי שאומר הפסוק: "מהרסיך ומחריביך ממך יצאו". זו דוגמה לאמיתות הפסוק עד הסוף. אומנם יש שני פירושים לפסוק הזה. אחד אומר: מהרסייך ומחריבייך ממך יצאו, שמתוך העם היהודי יצאו אנשים שיחריבו את העם הזה, הפירוש השני אומר שהמהרסים, אלה שעושים ומחריבים, יצאו מהעם היהודי. במקרה הזה שני הפירושים מתאימים, לא רק אחד מהם. וראוי, כפי שאמר קודמי, ידידי חבר הכנסת יואל חסון, צריכה להיות פה עבודה של כל הגורמים, בוודאי צה"ל. מכובדי סגן שר הביטחון, שר הביטחון ואחרים צריכים לפעול פה בנחישות, ואני מחכה לשמוע את תשובתך כדי לדעת איך מתכוונים לפעול נגד התופעה הזאת. אני חושב שכל בר-דעת מבין שזו רק התחלתה של התופעה, זה לא פעם יחידה, ואם פעם אחת זה קרה זה יכול לחזור פעם ולהישנות פעם אחר פעם על-ידי גורמים קיצוניים ביותר, שהם יהודים אולי, אזרחי ישראל אולי, אבל עם אג'נדה מאוד קיצונית, שאין להם גבולות. אולי יש תנועה בשם "אין גבול", אולי יש תנועה בשם "יש גבול", וכן הלאה וכן הלאה. אני לא יודע מי עשה את זה ואינני רוצה להטיל דופי בתנועות כאלה או אחרות, אבל ודאי שהדברים מצריכים התערבות מיידית של משרד הביטחון, כמו גם גורמים נוספים, יכול להיות שמשרד המשפטים ומשרדים נוספים, צריך פה לתכלל, אבל לעשות את זה במהירות רבה, כפי שיודעים שצריך וכפי שיודעים לעשות, כפי שאתם יודעים לעשות כאשר מדובר בגורמי ביטחון שיש צורך להגן עליהם. אני רוצה להוסיף על זה עוד נקודה, שעלתה גם כן בזמן האחרון, וזה ההעמדה לדין של לוחמים מ"גבעתי" על כך שהכריחו ילד פלסטיני לפתוח תיקים שהיו חשודים כתיקים ממולכדים בזמן "עופרת יצוקה". המוסר היהודי התורני, וזה שהתגבש במשך 100 השנים האחרונות והתחדד בשנים הללו, הוא מהגבוהים בעולם, אולי הוא הגבוה ביותר בכל העולם כולו, ויש כללים שמופיעים בתורה ומופיעים ברמב"ם ומופיעים אצל הרבה פוסקים אחרים, שאומרים מה מותר ומה אסור בזמן מלחמה. לא הכול מותר בזמן מלחמה. אין על זה מחלוקת. בעניין הזה יש הסכמה, לפי דעתי כוללת בבית הזה, והשאלה היא, כמובן, איפה הגבול. אני חושב שבעת מלחמה, ואין ספק ש"עופרת יצוקה" היתה מלחמה, אני לא מדבר על ההגדרה המשפטית לפי החוק הישראלי, היא בפועל היתה מלחמה, אחרי שהמחבלים פעם אחרי פעם אחרי פעם יורים על ילדים, מבוגרים,

זקנים וטף, בשדרות ובכל ארץ-ישראל, מתוך אוכלוסייה אזרחית, ובכוונה הם עושים זאת, זו לא טעות, זו לא תקלה, זה לא פעם אחת, זו שיטה, וישראל מזהירה, כפי שצה"ל עושה בהנחיית הדרג המדיני, מזהירה ואומרת לאנשים: תצאו מהבתים, לאוכלוסייה האזרחית, ושולחת כרוזים מהאוויר וכן הלאה וכן הלאה, והם לא עושים את זה, מותר לחיילי צה"ל להגן על עצמם ולא לעמוד למשפט אחרי זה. אנחנו מצווים לשמור על חייהם של חיילי צה"ל, ובעניין הזה אני לא מתחרה עם אף אחד. אני לא שומר יותר, לא מפואד בן-אליעזר, שהוא קצין ותיק, ולא ממתן וילנאי, שהוא קצין ותיק, וכן הלאה, אפשר להמשיך פה עם כולם. אבל מי שחושב שאפשר לקחת את החיילים הללו ולהעמיד אותם למשפט ולמצוא אותם אשמים ולתת להם רישום פלילי בתיק,

אין לי טענה לפרקליט הצבאי הראשי, גם את זה צריך להבהיר מראש. אני מאמין שהפרקליט הצבאי הראשי עובד לפי החוק הקיים, לפי התקנות ופקודות מטכ"ל הקיימות. הבקשה שלי, הפנייה שלי, היא אל הדרג המדיני במשרד הביטחון, כמו גם לרמטכ"ל, כמו לשאר הגורמים, להנחות אחרת, וכשצריך להפציץ מקום שיש בו גם אזרחים, כדי שחיילי צה"ל לא יסתכנו, צריך להפציץ אותו, גם אם המשמעות היא שייהרגו, יכול להיות, עשרות ילדים ואזרחים מהצד השני. השיטה שבה הם מנצלים את החסות האזרחית לעשות ככל העולה על רוחם, לא תתיר להם לירות על ילדינו. הניסיון לירות מתוך גני-ילדים ובתי-ספר כדי שצה"ל לא יתקוף, לא יכול לתת להם חסינות. אני פונה אליכם, לממשלה, לפעול בעניין הזה, כי בידכם הדבר לעשותו ולשנותו. זאת לא גזירה משמים, זה לא דבר בלתי אפשרי, אתם צריכים לשבת ולהנחות אחרת את מפקדי צה"ל ואת הפצ"ר ואת המערכת המשפטית, ואם זה מצריך חקיקה בכנסת, אז נעשה חקיקה בכנסת. בשביל זה אנחנו נמצאים פה. אני, מתוך הערכה שייתכן שלא תצליחו להעביר את זה בדרך הרגילה, אכן, בעזרת חברים, מכין הצעת חוק, והצעת החוק הזו לא תאפשר להעמיד אותם לדין. היא תאפשר לעשות את הבירורים, היא תאפשר כל דבר, היא לא תאפשר להעמיד, חיילים שפעלו בתום לב בעת מלחמה לא יועמדו לדין. הדבר מצריך התערבות מיידית, ולכן אם לא תדעו אתם להגיש את השינויים הנדרשים הללו, אז נצטרך לעשות את זה בחקיקה. אני מקווה שהחקיקה תהיה מיותרת, אבל אם לא, אני מעריך שבבית הזה יימצא לה רוב, כי כולנו עם החיילים, שהם ילדינו, הם נכדינו, הם קרובינו, הם חיילי צה"ל שאנחנו מתפללים, בכל שבת, בכל חג יש תפילה מיוחדת לשלומם, שאני בטוח שכל עם ישראל אומר אותה, מזדהה אתה, וראוי שהיא גם תבוצע, לא רק תישאר בגדר תפילה. מה שבידנו לעשות, אנחנו מאלה שאמונים על הכלל "אין סומכים על הנס", אלא עושים מה שאנחנו יכולים לעשות. אני מקווה שבכוחות משותפים, אחרי שעוררנו את הנושא גם פה והוא בטח עלה בעוד מקומות,

בתיאום עם מערכת הביטחון והמערכת המשפטית, לשנות את הדברים ולתת את ההגנה המתאימה לחיילים שאנחנו שולחים בשם כל עם ישראל לחזית, למלחמה, נוכל לתת להם את ההגנה המספקת. אם לא, נצטרך לשקול את הצעת החוק, ואני מקווה מאוד שלא יהיה צורך, ונוכל לעשות את זה בכוחות משותפים לטובת כל כוחות הביטחון.

תודה לחבר הכנסת אורי אריאל.

למציעים סגן שר הביטחון, חבר הכנסת מתן וילנאי. כבוד היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אני מבקש באופן קבוע לבוא לקתדרה אחרי חבר הכנסת אריאל, כי הגובה מסתדר לי, לא צריך להרים וכל זה. הועלו פה שני נושאים. חבר הכנסת אריאל תפס טרמפ לנושא נוסף, ואני כמובן אתייחס אליו. הנושא הראשון זה חשיפת פרטים של חיילים שלחמו ב"עופרת יצוקה". הבית הזה יודע היטב, כך אני מקווה, כך אני רוצה להאמין, שאין ספק בצורת הפעולה של חיילי צה"ל ואין ספק ברמת המוסר שלנו, גם בתנאים קשים תחת אש, בביצוע משימות מאוד מורכבות, ואויבינו בכוונה עושים הכול שזה יהיה בקרב אוכלוסייה אזרחית צפופה, על מנת להגביל את הפעולה שלנו. זה עניין מאוד מתוחכם מבחינתם. ואני מקווה שכולנו מבינים שיש פה מהלך רחב על מנת ליצור דה-לגיטימציה למדינת ישראל, על מנת למנוע מאתנו את היכולת הצבאית להגן על עצמנו. וכל הבית הזה צריך להיות שותף לעמדה חד-משמעית בעניין הזה, של תמיכה מלאה בחיילי צה"ל. לצערי, גם אויבינו וגם מקרבנו, וצדק חבר הכנסת אריאל, מהרסייך ומחריבייך ממך יצאו, אכן זה כך בהרבה מאוד מקרים, פורסמו נתונים על אנשים שלנו, כפי שחבר הכנסת חסון הציג, בנויים כהלכה. ויש באמת חשש לדלף מתוך הצבא, והדבר הזה ייבדק. אני לא אופטימי לגבי התוצאה, אבל נעשה הכול כדי להבין איך זה קרה. אבל אנחנו כולנו צריכים לדעת היטב שזאת לא בעיה של צה"ל או של מערכת הביטחון, זו בעיה של כולנו, של כל החברה הישראלית, לתת את ההגנה הראויה לאנשים האלה. וזה משרד הביטחון וזה המערכת המשפטית וזה כל גוף אחר שיכול לעזור בעניין, ואנחנו פועלים על מנת למנוע את האפשרות לתביעות נגד לוחמים ומפקדים וקברניטים שלנו בכל מקום בעולם, ואנחנו עושים את מה שנדרש לעשות. זה אף פעם לא יספיק, אבל אני יכול להגיד חד-משמעית: אנחנו לא נפקיר אף חייל שלנו על עצם זה שהוא היה חייל וביצע את משימתו, ונעשה את הכול כדי להגן עליהם. כשאני אומר "נעשה את הכול" אני מרשה לעצמי לדבר בשם מדינת ישראל, לא בשם אף אחד אחר. סגן השר, אני ממליץ להביא את זה לדיון בוועדת החוץ והביטחון, שסוף כל סוף יהיה לה יושב-ראש. ראוי לעסוק בסוגיה הזאת, ודרכה שהכנסת תגיד את אמירתה, לא דרך הצעה לסדר אלא בצורה חדה וברורה מבחינת התמיכה בצה"ל ומה נדרש לעשות. האם נבחנו מהלכים משפטיים מול האתר הזה? א. כן, נבחנו. אי-אפשר לפעול, בגלל עצם היותו אתר. זה נכון בהרבה תחומים, וזה נכון במקרה הזה. אין לנו יכולת לפעול. אני אגיד לך גם שלפי הבנתנו עצם הפרסום זה לא עילה לתביעה, אבל זה חושף את החייל,

בלי ספק, אבל עצם הפרסום זה לא עילה לתביעה. את זה כבר למדנו. אין לנו כרגע עילה לתביעה נגד מי שהוציא את האתר, ואתה מכיר היטב שאין שם שום טביעת אצבעות. הרי אתה מכיר את זה. זה קורה בהרבה תחומים, וגם במקרה הזה. סגן השר, אם אני יכול להציע שתבחנו גם אנחנו כמובן יכולים לבחון, לשנות את החוק, שמי שמשתמש באינטרנט כדי לפגוע, קודם כול, אין לי שום בעיה,

כל דבר כזה ראוי להיעשות, ואני חושב שראוי שוועדת החוץ והביטחון תקדיש לזה ישיבה, תיאמר שם אמירה ברורה של כנסת ישראל. מבחינת הפעולות הנדרשות כולל מהממשלה,

הדבר השני שהעלה חבר הכנסת אריאל, הסוגיה של, נקרא לה "משפט גבעתי ג'",

ואני הייתי מעורב בכמה משפטים כאלה בעבר, חבר הכנסת אריאל,

ואתה תבין אותי היטב: אני לא עוסק ברמה המוסרית של צה"ל. אין לי ספק בה. ממש אין לי ספק בה. כלוחם וכמפקד, אין צל של ספק בה. אני כן רגיש, אתה גם אמרת את זה, למשמעת הצבאית. הפרקליט הצבאי הראשי נוקט, פועל לפי הכללים הנקוטים על-ידינו. אתה מבין את זה. אני לא מציע שנתערב לצבא בדברים האלה. זה דבר רגיש מאין כמותו, ולדעתי, לא צריך להתערב בו. הוא יודע איך לפעול היטב. מפקדיו מבינים היטב את הסוגיה. אתה מכיר כמוני שהמרחק בין אירוע מבצעי לבין קטסטרופה אנושית הוא קטן מאין כמותו. קטן מאין כמותו. אחרים נשפטו על דברים שלפי המשמעת הצבאית אסור היה להם לעשות אותם, ועזוב את כל יתר הדברים הגדולים, ורק על זה הם נשפטו, והצבא, בצורה מאוד נבונה,

לעשות את זה בצורה מאוזנת. הוא לא יוצא מגדרו בעניין, ועושה את זה נכון.

שלא יהיו כללים, השמים הם הגבול. אני לא רוצה שיהיו לנו כוחות ביטחון כאלה. יש לנו כללים ברורים. כשאתה בודק את האירוע, אתה אומר: מה?

כאילו, שטויות. יש כללים, ולפיהם פועלים. על זה הם נשפטו. אני חושב שזה נעשה בצורה הראויה, ואני לא מציע שאנחנו ניקח יוזמות ונתחיל לחנך את הצבא מבחוץ, ובטח לא בראייה פוליטית. בשום פנים ואופן לא. הצבא, יש לו הנורמות שלו, יש לו העקרונות שלפיהם הוא פועל. לדעתי, הם נכונים. האנשים הם אנשים ראויים, והם יודעים לפעול בהתאם. לכן יישפטו חיילים בגלל דבר כזה. אני הייתי מעורב במשפטי גבעתי א' וב' עוד בהיותי אלוף פיקוד, כשגבעתי היתה שייכת אלי, וגם שם, לאור טרוניה ציבורית רחבה, מצאנו את הצורה הראויה כיצד לעשות את הדבר בסופו של דבר.

תודה לסגן השר. אני מבין שסגן השר מציע להעביר את זה לוועדת החוץ והביטחון. בהחלט, כן, להעביר את זה לוועדה. המציעים מסכימים. אם כן, רבותי, אנחנו נצביע. מי בעד? מי נגד?

ועדת החוץ והביטחון. הכרזתי, אמרתי את זה. ההצעה להעביר את הנושא לוועדת החוץ והביטחון

שמונה בעד, אין מתנגדים ואין נמנעים.

ההצעה תועבר לוועדת החוץ והביטחון להמשך דיון. אנחנו עוברים להצעות לסדר-היום מס' 4255,

4280 ו-4286: נתונים מדאיגים על אחוזי הגיוס לצה"ל. ראשון הדוברים, חבר הכנסת נחמן שי,

חברת הכנסת מירי רגב,

אחריה, חבר הכנסת אברהם מיכאלי, ואם הוא לא יהיה, חבר הכנסת אלדד. שלוש דקות לכל מציע. כבוד היושב-ראש, כבוד השר, סגן השר, חברי הכנסת, אני שמחה שבמשך שנים,

את שוכחת להוריד את הדוכן, ואז את נראית נורא נמוכה. מה אני אעשה?

פשוט תורידי את הדוכן טיפה. זה הרעיון. הכפתור הוא מצד ימין שלך. לא ידעת שיש כפתור, נכון? תיזהרי ממנו. איזה מזל שאני פה. תמיד אמרתי שיש לי על מי לסמוך. חשבתי שבילסקי,

הוא נטש אותי לטובת ח"כיות חדשות. ככה זה הגברים.

האמת היא שמזל שהיא לא יותר נמוכה. זאב בילסקי, מזל שהיא לא יותר נמוכה. אחרת בכלל לא היו רואים אותה. תודה לך, כבוד היושב-ראש. חברת הכנסת רגב, עכשיו אין לך שום בעיות בבית הזה. תודה רבה. אני שמחה שצה"ל, שבמשך שנים מנע פרסום של נתונים חמורים, הבין שאין לו דרך אחרת. ישראל ב-2030 כבר לא תהיה מודל מפותח חכם של צבא העם, חבר הכנסת מתן וילנאי. צבא העם יפנה מקום לצבא שמור רק ליודעי ח"ן, מתנדבים, משהו בין משמר אזרחי לבין צבא של שכירים. צריך לקרוא בעיון רב את הנתונים שפורסמו. אחד מכל שני אזרחי המדינה לא מתגייס לצה"ל, כך אמר ראש אכ"א,

כמי שמכירה את הנתונים גם מהעבר, אני יודעת שזה נתון מפחיד. בשמונה השנים האחרונות היתה עלייה של כ-8% בקרב החרדים שהצהירו כי אינם מתגייסים לצה"ל. בשלוש השנים הקרובות צפוי שמספרם יגיע לכמעט 14% מכלל האוכלוסייה היהודית. גם בגזרה הנשית נרשמה עלייה, עלייה משמעותית הרבה יותר: גידול של 16%. על אף הצפי הצה"לי, שאמור לעמוד על 40% של השתמטות, אחוזי הגיוס בכלל החברה הישראלית מדליקים נורה אדומה כיום, ובוודאי לקראת מה שמחכה לנו. פרסום הנתונים מציג את החברה שלנו במערומיה: מי מתגייס, מהיכן מתגייסים, מי המשתמטים ומהיכן הם משתמטים. זו מראה שאנחנו מעמידים, וחייבים להעמיד אותה, מול עינינו. מול עינינו ומול צה"ל. הנתונים שפורסמו מייצגים בעיה חמורה, עדיין לא משבר, סגן שר הביטחון. אני מזכירה את המשבר שהיה לנו לפני כמה שנים, אבל זאת בהחלט בעיה, שאם אנחנו לא נטפל בה, גם כחברה וגם כצה"ל, וגם משרד הביטחון, הבעיה הזאת תהפוך למשבר. ביום שקו פרשת המים יגיע לאחוז המתגייסים, מ-70% היום ל-50%, לא יהיה מי שיתגייס לצבא-הגנה לישראל. הורים לא ישלחו את הילדים שלהם להתגייס לצה"ל, משום שהם יבינו שהמיעוט הוא זה שמשרת את הרוב והם לא רוצים להיות חלק מהמיעוט הזה. תרבות הפראייר, שאתה מכיר אותה מקרוב בקרב המילואימניקים, תגיע לתוך הצבא הסדיר שלנו, וזו התופעה הכי חמורה שיכולה לנו כמדינה וכחברה. לתופעה הזאת, כידוע לך, סגן השר, יש פתרונות מגוונים, החל בשירות דיפרנציאלי ודרך שירות מקצועי. דבר אחד ברור: אסור לנו להגיד ולאחוז בססמה "צבא העם". אנחנו לא צבא העם. חרדים לא מתגייסים, ערבים לא מתגייסים,

חלקם לא מתגייסים, ונשים לא מתגייסות,

לכן זה לא צבא העם. וברגע שאנחנו נמשיך להגיד "צבא העם", לא נגיע לפתרון. אנחנו צריכים להגיד את האמת: הצבא הוא לא צבא העם. הוא צבא אחר. אנחנו חייבים לעשות, לחשוב על מודל אחר, בדיוק כמו שחשבנו על מודל הקבע, זמנך תם. אני מוסיף לך דקה, ותשתדלי לסיים בדקה. כמו שחשבנו על מודל המילואים,

החובה, בדיוק כמו שעשינו את זה במערכים האחרים, אחרת אנחנו נגיע למצב שגם,

שנמצאים פה, לא ייתנו לנו מענה אמיתי לביטחון המדינה הזאת, אלא אם כן נחליט

ומבקשים אותי להכניס אותם בסוף הדיון. אני מודיע מראש: אני לא אכניס אף אחד כדובר, אם לא נכח בזמן שאני הקראתי את שמו. אני מודיע את זה, כך שלא יהיו אי-הבנות אחרי כן. אדוני יכול לדבר. שלוש דקות לרשותך. אדוני היושב-ראש, תודה, אדוני השר, אדוני סגן השר, חברי חברי הכנסת, הנתונים שפרסם ראש אכ"א על שיעורי הגיוס אכן מדאיגים ביותר. לאחרונה גם שמעתי כי צה"ל נמנע מלהגדיל מכסה או אפילו מלאשר מכסות קיימות למכינות קדם-צבאיות ולשנות שירות בגלל מצוקת כוח-אדם שהולכת ומחמירה, אף-על-פי שברור לי שצה"ל יודע היטב שהוא מקבל אחרי שנת מכינה ושנת שירות כזאת מתגייסים באיכות ובמנהיגות ובמוטיבציה טובות הרבה יותר, אבל זה רק מעיד על כך שאנחנו מתקרבים יותר ויותר למצב משברי. ארבע קבוצות אינן משרתות, בגדול, בגס: בנות דתיות, וראוי להוסיף "להבדיל" בין כל קבוצה וקבוצה, ערבים, חרדים ומשתמטים ומשתמטות. אלה ארבע הקבוצות העיקריות שאינן מגיעות לשירות. לצערי, היום דחתה הכנסת הצעת חוק של חבר הכנסת חסון בעניין אכיפת יתר על משתמטים ומשתמטות, בעיקר משתמטות שמצהירות על כך שהן דתיות אף-על-פי שאינן לומדות בחינוך דתי, אינן נוהגות אורח חיים דתי. אני מקווה שהממשלה תעמוד בדיבורה ואכן תביא את הצעת החוק הממשלתית בעניין הזה לידי גמר, כי אחרת בת יכולה בבוקר להצהיר, זה נקבר בתת-ועדה של ועדת החוץ והביטחון. הייתי בתת-הוועדה הזאת, אבל אני חושש, כמו הרבה חוקים, כשיש כל מיני לחצים מכל מיני כיוונים, יתקעו אותה. תלוי בכם, תעבירו את זה. לא רק בנו, ואנחנו לא מהיום בכנסת, אנחנו יודעים.

בת יכולה בבוקר להצהיר שהיא דתייה ובערב לפרסם את תמונתה ב"פייסבוק", כשהתמונה מעידה על מצוקה קשה מאוד באמצעי לבוש, ועדיין היא פטורה משירות צבאי. יש צורך להילחם בדברים האלה ואפשר להילחם בדברים האלה. אבל נניח שלא רוצים להתמודד, מטעמים קואליציוניים או אחרים, עם תופעת פטור לתלמידי ישיבה או עם פטור לתלמידות דתיות, איך לא מצליחים להתמודד עם זה שתל-אביב נמצאת במקום ה-53 ברשימה?

ואני מבין באמת,

אבל איך זה תל-אביב הגיעה למקום ה-53? היכולת של אנשים להשתמט ולהמשיך להיות חברים שווי זכויות בחברה, אולי להיפך, להתגדל בזכויותיהם ולהתגאות בכך שאינם משרתים. אנחנו רואים בשנים האחרונות ערוצים דקיקים של חרדים שמתחילים לשרת בצבא, ואפשר להפוך אותם לזרמים חזקים ולנהרות. אפשר להגיע גם באופן רצוני, וולונטרי, לשירות של קבוצות הרבה יותר גדולות, אבל נדמה לי שלא יהיה מנוס מחוק שירות חובה לכול, צבאי או אזרחי, לכל קבוצות האוכלוסייה, ואז לא נעמוד בפני שוקת שבורה.

תודה לחבר הכנסת אריה אלדד. יעלה חבר הכנסת איתן כבל, ואחריו, חבר הכנסת אורי אורבך. לרשותך שלוש דקות. אדוני היושב-ראש, אדוני השר, אדוני סגן השר, חברי חברי הכנסת, הדברים של ראש אכ"א אבי זמיר, הפעם הזאת היו בעוצמה שאני לא זוכר, או לפחות האמירה היתה בעוצמה שלא היתה כדוגמתה. לצערנו, בטובתו או שלא בטובתו החדשות שהיו באותו יום שהנתונים האלה פורסמו, כל הפרשייה בתוך המשטרה האפילה לצערי על כל הנתונים האלה. אבל בימים רגילים לבוא ולומר שלא ירחק היום, והוא קרוב מאוד, ש-60% מתושבי מדינת ישראל שהם אמורים להיות בני גיוס או בנות גיוס לא יגיעו לצה"ל, זו לא אמירה של מה בכך. תבינו, כשמדברים על 40% שמתוכם כן אמורים להתגייס, זה לא אומר שכולם מתגייסים, וזה לא אומר שכולם מגיעים ליחידות הקרביות, יש כאן עוד מערכת שלמה, ובסופו של תהליך אתה פוגש את עצמך, וקבוצה מאוד מאוד מאוד קטנה נושאת על גבה את הנטל. וכמה עוד אפשר לכבס את המלים האלה של נשיאה בנטל? חברות וחברים, ואני אומר את זה כאן ומנצל את ההזדמנות לפנות לכל חלקי הציבור: המדינה הזאת איננה שייכת לקבוצה אחת בחברה הישראלית, עם כל המחלוקות המתקיימות בתוכנו. בסופו של עניין, גם אם מתקיימות מחלוקות בתוכנו, כולם רוצים שתהיה פה מדינה עם עם אחד, חזק, מדינה יהודית. בשביל זה הקריבו את חייהם רבים וטובים, בגלל זה יש כל כך הרבה פצועים שהקריבו את עצמם, כדי לשמור שתהיה לנו כאן מדינה. ואני אומר את זה כאן לכל חלקי העם, לקבוצות החרדיות. חברות וחברים, גם הקבוצה החרדית בסוף, כמה שאלוהים שומר עלינו, ואני אדם מאמין, בסופו של עניין מישהו צריך לעשות את העבודה הזאת, למען השם. מישהו צריך לעשות את זה. והגיע הזמן שהחברה החרדית תתחיל להסתכל על כל השאלות האלה באור אחר. המדינה הזאת היא שלכם לא פחות משלנו, ואתם חייבים להיות שותפים בה. ואני אומר את זה לכל חלקי החברה, וזה לא הזמן כאן לדון בשאלה של השירות האזרחי, אבל גם שירות אזרחי חייב להיות חלק בלתי נפרד מהתפיסה בחברה הישראלית. כולם חייבים לשאת בנטל: תל-אביב וקריית-שמונה וראש-העין ופתח-תקווה ואריאל וכל מקום. בשאלות האלה אין ואסור שיהיו הבדלים. כל אחד יפשוט את מדיו, יבוא ויעשה את מלחמתו הפוליטית, אבל בהגנה על מדינת ישראל, כפי שקובעת אותה ממשלה, אותה מדינה, אותה ממשלה במדינה דמוקרטית, כולם חייבים לשאת בנטל. חברים יקרים, זה לא יכול להימשך, והימים נוקפים וזה רק נהיה יותר גרוע. ואני אומר לכם, אני לא רוצה לחשוב, כמה אפשר לדבר במלים גדולות? בסופו של עניין האיומים על מדינת ישראל, אדוני השר, רק הולכים וגדלים. זה לא נהיה עם השנים יותר פשוט, יותר קל. ואני אסיים, אדוני היושב-ראש, ברשותך, משפט אחרון.

דווקא היום, הנושא של הצעת החוק שהעלה אותה והתייחס אליה חבר הכנסת אלדד, זה לא כי מישהו כיוון את העניין הזה לגבי הצעת החוק. ואני אומר לך, סגן השר מתן וילנאי: אני מבין לחלוטין את העובדה שאתה חבר בקואליציה, ואתה מאלה שתמיד מקפידים לפעול על-פי הכללים, והצבעת נגד הקואליציה במקרה הזה, כיוון שהגיעו מים עד נפש. אני רוצה להזכיר לך הצעת חוק של הממשלה, של משרד הביטחון, שאני הובלתי בשמכם,

מתוך עניין שאו-טו-טו הכול ישתנה. אי-אפשר להמשיך במשחקים האלה.

זו מדינה של כולנו.

תודה לחבר הכנסת איתן כבל. יעלה חבר הכנסת אורי אורבך, ואחריו, אחרון הדוברים, חבר הכנסת חמד עמאר. לרשותך שלוש דקות. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, אכן חצי העם. אנחנו בצבא חצי העם, ובעצם גם המשפט הזה איננו נכון, משום שפחות מחצי העם שלנו מתגייס לצבא, נושא את משא עמו על שכם. ומי שמסתכל על התלמידים,

יכול לדעת מה יהיה בעוד 12 שנים, בסיימם את כיתה י"ב, לא יהיה לנו צבא. את הצבא יישאו על גבם בעוד עשור,

רק אנשים מסוג מסוים. תסתכלו על רשימת הערים. יש פה כמה נתונים מאוד מעניינים.

הנתון המעניין על תל-אביב, מקום 53, מקום נמוך מאוד, כמעט הייתי מוציא סטיקר על תל-אביב שזו עיר בלי אף שק"ש, עיר בלי אף שק שינה, בביטוי הצבאי של זה. אבל ראיתם את המקום הראשון? המקום הראשון זה העיר שבה אני גר, מודיעין-מכבים-רעות. האם אנחנו גאונים יותר, טובים יותר, תושבי מודיעין?

יש לזה הסבר, יש משמעות. כמו שרואים שבני-ברק במקום האחרון. זה ברור למה, כי זו עיר חרדית, מתגייסים פחות, מקום אחרון. תל-אביב, אפשר לנתח את זה בכל מיני צורות. אבל למה עיר של מעמד ביניים, הייתי רוצה ניתוח של תל-אביב, באמת. מודיעין זה ברור. גם לי זה ברור. אני אגיד לך מה הטיעון.

אבל למה מודיעין, שהיא עיר רגילה, של מעמד ביניים, למה היא במקום הראשון? משתי סיבות עיקריות: קודם כול, יש מכבים-רעות, בעיקר רעות, שזה המון אנשי צבא, שההורים הם אנשי צבא, ובבית שלהם ובתיכונים שלהם מחנכים ששירות צבאי זה דבר רצוי,

צריך להתקדם בו. זאת אומרת, יש לזה דוגמה אישית, גם של הבתים וגם של בתי-הספר התיכוניים. זאת האווירה.

זה אומר שבתיכון "מור" במכבים, או בתיכון "רבין", או בתיכונים האחרים, בשביעית ובשמינית באים אנשים מהיחידות הצבאיות, באים הורים שמספרים על השירות שלהם, הילדים לפעמים רואים את ההורים רק בשבתות. זה דבר שהוא מובן מאליו, יש הסללה טבעית למקומות האלה. ובבני-ברק למה לא? כי סגנון החיים הוא חרדי. רוצה לומר, ובזה גם נגיע לתל-אביב, שלאווירה של הבית, של בית-הספר, של השכונה, של הסביבה, יש המשמעות הכי דרמטית מהכול. סגנון חיים ואווירה. ותל-אביב, עיר בלי אף שק"ש, האווירה בעשור-עשוריים האחרונים של עיר בלי הפסקה, של החיים הטובים, של ההגשמה העצמית, האינדיבידואל הוא העיקר. תל-אביב היא חמש דקות מניו-יורק ו-100 שעות מדימונה, 200 שעות מהצנחנים ו-300 שנות אור מגולני, אבל רגע אחד מברודווי ומכל מקומות הבילוי והתרבות והפנאי של העולם. אז כשאתה יותר קרוב לשם אתה יותר רחוק מגולני ויותר רחוק מהשירות הצבאי. אני עושה הכללה ועוול, כי הרי יש בתל-אביב המון אנשים שחיים באווירה אחרת. אני מדבר עכשיו על אטמוספירה תקשורתית ותרבותית וציבורית. אין הסבר אחר. משפט אחרון. תראו את מודיעין, תראו את תל-אביב, תראו את בני-ברק וירושלים ותראו את המיקום שלהן. זה כל הסיפור. סיפור של אווירה.

רעננה במקום טוב.

במקום גבוה. נכון, פרופיל דומה למודיעין. ונס-ציונה. מקומות של מעמד ביניים פלוס, של אנשים עובדים, אוהבים את המדינה, מרגישים שהם זה המדינה. הם לא ניו-יורק והם לא העולם החרדי, כל אחד ויתרונותיו שלו. ולכן, שירות בצבא הוא בעצם מצווה הבאה באווירה. אם יש אווירה שצריך לשרת, שזה חשוב, שאין מישהו אחר שיעשה את העבודה, אז הם יעשו את העבודה. ולכן מצווה עלינו גם לשנות אווירה בכמה מקומות, בתיכונים, בבתים, שזה דבר כללי, וגם לתת את הכלים לחברות מסוימות כדי שיהיה קל יותר לשרת. זה התפקיד שלנו בעשור הקרוב.

תודה לחבר הכנסת אורי אורבך. יעלה אחרון הדוברים, חבר הכנסת חמד עמאר.

סגן שר הביטחון חבר הכנסת מתן וילנאי. חבר הכנסת עמאר, לרשותך שלוש דקות. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, סגן השר, השר, אני לא אחזור על הנתונים הקשים של האלוף זמיר, שרק 50% מתגייסים. אבל יש גם נתונים על המוטיבציה של הנוער שמתגייס, שרוצים להיות ביחידות קרביות. אז מה שאנחנו צריכים לעשות זה להעלות את אחוז המתגייסים, כי לנוער יש מוטיבציה. אני רוצה לומר לכם שאני, כיושב-ראש תנועת הנוער הדרוזית, שמחנכת לגיוס לצה"ל, שעושה פעולות למען גיוס לצה"ל, בדקתי את האחוזים של המתגייסים יוצאי תנועת הנוער שלנו. ראיתי שקרוב ל-90% מיוצאי התנועה מתגייסים לצה"ל, ויותר מ-70% מתגייסים ליחידות קרביות. ואז אני מתחבר לדברים שלך, זה יותר חינוך, יותר הסברה, יותר לדבר על הנושא, ויותר לדחוף לנושא של גיוס. אני רוצה להגיד לכם שהייתי מופתע מהנתונים של המגזר הדרוזי, ומופתע לטובה. ציפיתי שהנתונים ירדו. ציפיתי שלא יהיו 83% מתגייסים דרוזים. אמרתי: בטח אחרי כל הסבל, אחרי כל מה שעובר חייל משוחרר דרוזי, אחרי שרואים שאין שום הטבה לחייל משוחרר דרוזי, בטח האחוזים ירדו.

אם בעירי, שפרעם, קרוב ל-80% מתגייסים, שהיא עיר מעורבת, שהלימודים הם בבתי-ספר מעורבים, 79.8% מתגייסים ויותר מ-50% מתגייסים ליחידות קרביות, סימן שהנוער הדרוזי, בתוכו מושרש הגיוס לצה"ל, והוא רוצה להתגייס לצה"ל. אבל אנחנו כמדינה מפספסים, מפספסים ולא נותנים לחייל המשוחרר, אם דבר פשוט שאני מנסה להוביל, שחייל משוחרר דרוזי יקבל מה שהיה מקבל לפני חמש שנים, אנחנו כמדינה לא נותנים את המינימום שמגיע לחייל הדרוזי. כל הכבוד לך, אדוני השר, אבל צריך לפעול בממשלה שהוא יקבל את המקסימום,

קרקע לחיילים משוחררים זה המינימום של המינימום של המינימום. אמרתי את זה, ואני אומר את זה בכל ישיבה, ואני חוזר ואני אומר את זה,

נותנים תרומה נכבדה לצה"ל, זו טעות להפוך את הדיון הזה לדיון של מגזרים.

את כל החובות שלהם מקבלים, ולצערי הגדול, כשבאים לעניין הזכויות, מישהו שם סותם את האוזניים ואת העיניים שלו.

את מה שכבוד השר אומר, שמעתי את זה מכולם. שמעתי את זה מכל השרים, אבל עובדתית זה לא מתקיים, וחייל משוחרר דרוזי היום לא מקבל שום הטבה. אני מוביל הצעת חוק שתהיה אפליה מתקנת ליוצאי צבא, שיהיה לו יתרון קטן. אם הוא עומד באותם תנאים של בן-אדם אחר, שתהיה עדיפות ליוצא צבא. זה עבר בוועדת שרים, אבל מי הגיש ערעור על הנושא?

והעביר את זה לממשלה,

הוא לא הגיש ערעור לוועדת שרים, כי בוועדת שרים דנים בנושא. הוא לא הגיש את הערעור לוועדת שרים, כדי לא להגיע לדיון בממשלה, כי בממשלה אין ערעורים, ויש ערימות גדולות של ערעורים על ההחלטה של ועדת השרים. לכן, מה שאני אומר אנחנו צריכים להסתכל על שני הצדדים: לתת הכול לחייל המשוחרר, לתמוך בו,

לקדם אותו, ואולי ככה נצליח להגיע לכך שבמדינת ישראל יהיו אחוזי גיוס כמו שיש בעדה הדרוזית.

תודה לחבר הכנסת חמד עמאר.

סגן שר הביטחון חבר הכנסת מתן וילנאי.

תעביר לי את הסיפור של החוק הזה, אני לא מכיר אותו. תביא לי את זה, אין דבר כזה.

תגיש את זה עוד פעם, אני אתמוך בזה. כן, פואד, אנחנו נעביר את זה. תודיע את זה פה, מעל הבמה, שנתמוך בזה. כבוד היושב בראש, חברי חברי הכנסת, הנושא של אחוזי הגיוס לצבא זה לא בעיה של צה"ל, זאת לא בעיה של מערכת הביטחון, זו בעיה של כולנו. אני עניתי על זה באריכות הבוקר במסגרת שאילתא של חברת הכנסת אורית זוארץ, ואני אומר גם כאן: זו בעיה של החברה הישראלית, זה ראי של החברה הישראלית, וצריך להתמודד עם זה ברמה הלאומית, בבתי-הספר, במשפחות, בתנועות הנוער, בשכונות, בעיירות, בכל פינה ובכל מקום. אכן המודל, ואני לא רוצה לוותר עליו, הוא מודל צבא העם. נכון, אמר בצדק חבר הכנסת אורבך, מודל צבא חצי העם. אני לא מרים ידיים, ואנחנו צריכים לעשות הכול שזה יהיה מודל צבא העם מלא, ולא שום דבר אחר. ומי שבקי יודע שהצבא יודע כיצד, במקצועות חשובים הוא גורם לכך שאנשים חותמים יותר ויותר, כדי להתעמק בצד המקצועי שלהם. אתם צריכים לדעת סתם כך, בצבאות העולם, צבא של שירות חובה לא נחשב בשום מקום. זה לא צבא, זה חובבנים. למעט צבא-הגנה לישראל, בגלל המוטיבציות ובגלל איכות האנשים שלנו, ומשום שבמקצועות הקריטיים אנשים חותמים יותר ויותר, כדי לקבל את האופי המקצועי של המקום שבו הם נמצאים. אני לא רוצה לוותר על מודל צבא העם ואני מבקש וממליץ שוועדת החוץ והביטחון תעסוק בזה, שראש אכ"א יציג לה את תוכנית העבודה השנתית, כפי שהיה מקובל בזמנו, והנושא הזה יעלה לדיון, יעלה לדיון כאן ולא בהצעה לסדר-היום, ותצא קריאה ברורה של כנסת ישראל בסוגיה הזאת, שהיא בנפשנו מכל בחינה שהיא. ואכן, היום היא עומדת גם מול השירות הלאומי אבל גם מול אין-משרתים בכלל, וצריך לדעת שקודם כול אנחנו מבצעים פעולות רבות כדי להרחיב את השירות. יש אוכלוסיות שמשרתות יותר ויותר. חבר הכנסת חמד עמאר הזכיר את הדרוזים, שמשקלם לא יסולא בפז בכל פינה ובכל מקום בצבא. אתם תבדקו את הקצונה הבכירה של צה"ל בדרגי השדה, זה מדהים כיצד הם נמצאים שם, ואני רק מחזק את ידיהם. יש לנו היום מכינה קדם-צבאית דרוזית בבית "יד לבנים" בדאלית-אל-כרמל, אתה מכיר אותה היטב, אני מניח. היא עושה פעולה ברוכה, וזו דוגמה לעדה בתוך החברה הישראלית שמגשימה את עצמה, מבינה את ההשלכות של זה ופועלת בהתאם. החרדים, וזו כבר פעם שנייה או שלישית שאני נדרש לזה היום, לא נותנים את מנת חלקם הראויה. אז נכון שמשרתים יותר מבעבר, כי פעם זה היה אפס והיום זה כמה מאות, אבל צריך להרחיב את זה. בני העדה החרדית, שחלקם יושבים עמנו כאן בכנסת, מיוצגים ייצוג פוליטי מובהק וחזק כאן, צריכים להבין את עומק המשבר בחברה הישראלית על כך שהם בחרו שלא לשרת. "תורתם אומנותם", זה כבר מזמן קיבל אופי שונה לחלוטין, זה לא כמה מאות כדי לשמר את הגחלת, כפי שבן-גוריון ראה בשנת 1948, 1949, אלא זה עשרות אלפים של משתמטים, כל מלה אחרת היא לא נכונה, של משתמטים. וצריך לפעול בכל דרך שהיא על מנת לצמצם את זה ככל שניתן. למה אתה לא בא עם הצעת חוק שתצמצם את מספר המשתמטים?

ואני אומר לכם שבמקביל יש הצעת חוק שאנחנו עומדים מאחוריה במערכת הביטחון, בוועדת החוץ והביטחון, על מנת להתמודד עם התופעה של מצהירות שקר לגבי הדתיות שלהן ומידת הדתיות שלהן, ואנחנו נתמודד גם עם העניין הזה. יש אוכלוסיות נוספות שמשרתות יותר ויותר, ואני רק יכול לברך על כך. אני רק רוצה להדגיש שמעבר לתופעה הקשה של פחות ופחות משרתים ופחות ופחות אנשים שהנטל מוטל על כתפיהם, באותה עת עצמה בתוך החבורה הזו שמשרתת, ואני נמנה עמה, ורבים מחברי כמובן נמנים עמה, המוטיבציה לשירות קרבי נמצאת בעלייה קבועה. אם בנובמבר 2008, לפני שנתיים, 65% מהכשירים לשירות קרבי רצו לשרת שירות קרבי, היום זה כבר חוצה את ה-75%, והמגמה היא מגמה של עלייה בקרב אלה שברור להם שהם משרתים, וצריך להבין שיש משקל עצום לכל אדם במקום שבו הוא נמצא.

אני מזדהה ככלל עם ההצעה לסדר-היום, ודברי חברי הכנסת שעלו כאן הם דברים נכונים. אני מציע שגם את זה נעביר לוועדת החוץ והביטחון, שתבחן את תוכנית העבודה של צה"ל, כוח-אדם, כפי שמקובל, אם אני זוכר נכון,

ובמקביל, שנדע להציג לה את הפעולות שאנחנו עושים במערכת הביטחון והמלצות לפעולות שהחברה הישראלית כולה צריכה לעשות, והכנסת צריכה להיות המוביל, הקטר בנושא הזה. אני מציע שהנושא יעלה לדיון בוועדת החוץ והביטחון.

תודה לסגן השר. רבותי, לפני שאני אתן את רשות הדיבור להצעות אחרות, אני רוצה לברך את תלמידי הפנימייה הצבאית "מבואות-ים מכמורת", שנמצאים אתנו ביציע האורחים. ברוכים הבאים. רבותי, הצעות אחרות. ראשונה, של חבר הכנסת מיכאל בן-ארי, אחריו יהיה סעיד נפאע ואחריו נסים זאב. דקה לכל אחד, רבותי. בפרקי אבות אנחנו לומדים שאחד מהדברים של קניין התורה זה העניין של "הנושא בעול עם חברו". כאן החליף את השם, או מחליפים את השם, בנשיאה בנטל. המקור, ידידי איתן כבל שהוא איש המקורות, זה "הנושא בעול עם חברו". ובזה אנחנו מסכימים.

כולם צריכים לשאת בעול, או כפי שאתה כינית את זה: לשאת בנטל. אבל אני רוצה לצאת חוצץ נגד מגמה הרואה בצבא לא עניין של "צבא העם"; "צבא העם" זה במובן שכל חלקי העם צריכים להיות שותפים בו, אבל רואה בזה סוג של כור היתוך, סוג של מקום שבו עושים אונס תרבותי. וכשאני הייתי לפני שבועיים בכנס שדרות, ושמעתי את חברת הכנסת וילף ואחרים שיוצאים נגד הגדודים

אז אני מצליח להבין את הציבור החרדי שאומר: אם אתם רוצים לעשות לנו אונס תרבותי, אנחנו לא רוצים להיות שם. אם באמת אנחנו רוצים לפתח את אותה מגמה שבכל חלקי העם, תודה. סליחה, משפט אחרון. של כל חלקי העם, אנחנו צריכים לפתח את המגמה הזאת של הגדודים הסקטוריאליים, כי כפי שאמרו פה לפני, או אמר חבר הכנסת, חבר הכנסת בן-ארי. משפט, משפט. משפט, אבל זה לא הצעה לסדר-היום. להפוך את הנימים הדקים האלה לזרמים גדולים, כדי שבאמת נקיים את אותו דבר שבקניין תורה, של "נושא בעול עם חברו".

חבר הכנסת סעיד נפאע. דקה, אני מבקש, תקפידו על כך. תודה, כבוד היושב-ראש. את האמת, אני שמעתי את דבריו של חברי חבר הכנסת עמאר, ואני לא יודע מאיפה הוא הביא את המספרים. יש לנו הנתונים של כנס הרצלייה לעניינים אסטרטגיים, והמספרים שם ממש סותרים את מה ששמענו. אבל בכל אופן יש גם מחקר שלא מזמן יצא, מאוניברסיטת חיפה, תוצאה של בדיקה שנמשכה שמונה חודשים, שבחנה את כל הצדדים של חיי הדרוזים במדינה, והמסקנות הן אחרות והמספרים שם אחרים. אבל בכל זאת, לפני יומיים היה אמור להתקיים איזה דיון כאן בכנסת, בוועדת הפנים, שמשום מה נדחה, משפט אחרון.

בעניין עשרות משפחות של מה שקרא חבר הכנסת עמאר, הוא יודע את זה טוב מאוד כי אנחנו שותפים להצעה, שנינו, אגב, בחורפיש, שמזה שבע שנים מחכות כדי שיתכננו להם שם את השכונה.

תודה לחבר הכנסת סעיד נפאע. חבר הכנסת נסים זאב. נא להקפיד על הדקה. אדוני היושב-ראש, לא מזמן סיירנו בצריפין וראינו את "שח"ר כחול". יש למעלה מ-1,200 חרדים, אותם בחורים שקיבלו דחייה, "תורתם אומנותם", במשך כמה שנים. ראיתי את המוטיבציה וראיתי כמה הצבא לא מוכן לוותר עליהם. ושאלתי אותם, איך אתם יותר ציונים מאחרים שאני רואה פה? אמרו לי, אנחנו רואים אחריות וחתמנו קבע, כי המקומות שאנחנו נמצאים בהם פה הם כל כך רגישים ואנחנו מרגישים אחריות.

כשבונים את התנאים אז אפשר גם כן ליצור מצב של קבלת יותר חרדים לצבא. אני אומר לך, אדוני היושב-ראש, גם ב"נצח יהודה" יש היום תלונות קשות על המצב שנמצאים בו והתנאים שנמצאים בהם, שהם לא מתאימים. ולכן, אם רוצים לבנות תשתית נכונה, אני אומר לך, אדוני סגן השר, אני בטוח שתמצא עוד כמה אלפים, וזה לא נכון שמדובר בכמה מאות בודדות. מדובר פה כבר בכמה אלפים שיש בצה"ל, נא לסיים. ב"נצח יהודה" וב"שח"ר כחול". תודה לחבר הכנסת נסים זאב.

סגן השר מציע להעביר את הנושא לוועדת החוץ והביטחון.

מירי רגב, איננה. כולכם מסכימים?

אורי אורבך מסכים?

וחמד עמאר?

אנחנו מצביעים להעברה לוועדת חוץ וביטחון. מי בעד,

11 בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. אם כן, רבותי, הנושא יועבר לוועדת החוץ והביטחון. אנחנו ממשיכים בסדר-היום. הצעות לסדר-היום בנושא: היעדר שדות תעופה חלופיים במדינת ישראל למקרה חירום,

ראשון הדוברים, חבר הכנסת זאב בילסקי.

חבר הכנסת אברהם מיכאלי.

אדוני היושב-ראש, רבותי השרים, ידידי חברי הכנסת וקציני צה"ל לעתיד שבאו וכיבדו אותנו בנוכחותם, לפני כעשרה ימים קמנו בבוקר והחזאי הודיע שיש ערפל כבד, כבד מאוד, עד כדי כך כבד שמטוסים לא הורשו לנחות וכמעט גם לא להמריא משדה התעופה בן-גוריון. מה לעשות ששדה התעופה בן-גוריון הוא היחיד שיש לנו לטיסות אזרחיות ולכן אלפי נוסעים נאלצו לטוס עם המטוסים שלהם, במקום לנחות בבטחה בארץ, חלק הגיעו לקפריסין, חלק הגיעו לקהיר, חלק הגיעו לעמאן. אני למשל אתאר לכם, חברי הכנסת הנכבדים, שאלה שהגיעו לעמאן זכו למשהו, ניסוי יוצא מן הכלל, כשסגרו אותם במטוס לשבע שעות. שבע שעות לא נתנו להם לזוז מהמטוס. לא היה אפשר לצאת, לא היה אפשר להיכנס, לא היה אפשר לעשות שום דבר. והנורא ביותר, חבר הכנסת בן-ארי, זה שהם אפילו לא ידעו מתי ימריאו, לאן ימריאו, מה יהיה אם הערפל הזה ימשיך. ואני הגשתי הצעה דחופה לסדר-היום, ואני מודה לשר התחבורה שהגיע לכאן במיוחד כדי להקשיב וכדי לענות. שלא יעלה על הדעת שבמדינת ישראל, לאחר 62 שנות עצמאות המדינה, לא נחשוב על פתרון קצת יותר טוב מאשר לשלוח נוסעים לעמאן לשבת שם בתוך המטוס שבע שעות. אבל מכיוון שאני מבין קטן בנושאי תחבורה, התקשרתי ודיברתי עם יהודי נחמד בשם קברניט בועז חטיבה, שהוא יושב-ראש איגוד הטייסים של כל מדינת ישראל, והוא הראה לי מכתב, אדוני שר התחבורה, שהוא שלח לך ולשר הביטחון, והציע הצעה פשוטה: בואו ניקח את שדה התעופה בנבטים ונכשיר אותו לנחיתות חירום. אי-אפשר לנחות בשדה התעופה בן-גוריון, נפנה אותם לנבטים. ושם, בנבטים, יורידו את הנוסעים, ויוכלו לטפל בהם. ישימו אותם באוטובוס ויובילו אותם לשדה התעופה בן-גוריון, ולא יצטרכו לשלוח אותם לעמאן לשבת שבע שעות במטוס. אבל לא רק זה,

אדוני השר, שנקרא ILS. זה מכשיר נפוץ מאוד, שמאפשר נחיתת מכשירים. אם ישימו ב"עובדה",

את המכשיר הזה, אם ישימו רק פקח אזרחי אחד,

אם לא בנבטים להנחית אותם ב"עובדה".

אדוני היושב-ראש, אני פונה אליך בשם כל אותם אלפי נוסעים שאני מתנצל בפניהם על הסבל שנגרם להם ומבקש גם מבחינה ביטחונית, סך הכול מדינת ישראל היא לא מדינה שיכולה לסמוך כל כך על נחיתות בשדות תעופה שכנים, וגם לאותם נוסעים שאיכות החיים שלהם נפגעה באותו יום מר ונמהר, שהיו צריכים לבלות במטוס שבע שעות, מהר מאוד להידבר עם שר הביטחון, ולהכשיר את שדה התעופה בנבטים ואת שדה התעופה "עובדה" לנחיתת חירום של מטוסי נוסעים.

תודה לחבר הכנסת זאב בילסקי. חבר הכנסת אברהם מיכאלי, איננו. אם כן, אדוני השר ישיב למציע זאב בילסקי. אדוני שר התחבורה ישראל כץ, בבקשה.

חברי הכנסת, חבר הכנסת זאב בילסקי, כנסת נכבדה, קודם כול, אדוני היושב-ראש, אני רוצה להודות לך, כשר התחבורה, על תרומתך לקידום חוק הטיס, אתה עומד בראש הוועדה לנושא הזה.

אני מבין שקידמת בצורה מאוד משמעותית את החוק שיאפשר לנו גם להסדיר וגם לשפר את דירוג הבטיחות של ישראל, דבר שהוא חשוב מאין כמוהו והוא קשור ממש לעצם הנושא הזה. לגופה של ההצעה, לגופו של עניין, אכן היה ערפל כבד בשדה התעופה בן-גוריון. תנאי התעופה אפס, בגובה כמעט אפס, 26 מטוסים נאלצו לנחות במדינות בסביבה מאחר שלא התאפשרה נחיתה בשדה התעופה בן-גוריון. בישראל יש במשך כשנה כ-100,000 טיסות שמטיסות, נכון לתקופה הזאת, כ-12 מיליון נוסעים. מדי שנה. הנחיתות הן בעיקר בשדה התעופה בן-גוריון, בנתב"ג. יש טיסות שנוחתות בשדה התעופה "עובדה", לאחר תיאום ותכנון נחיתה מראש, ואז באחריות רשות שדות התעופה להביא ולארגן את כל הצד האזרחי, מרמת הפקחים ועד שאר האמצעים שנדרשים, כדי לאפשר את הנחיתה הזאת, של המטוס או אותם מטוסים שמגיעים בתיאום מוקדם. שתי הבעיות שהיו כאן הן: 1. תנאי מזג האוויר הקשים ביותר, 2. ב"עובדה", בתקופה הזאת, לפי הוראת ראש מינהל התעופה האזרחית, הוא ביטל לפני כמה חודשים, מסיבות בטיחותיות, את ההרשאה של שדה התעופה הצבאי "עובדה" לשמש שדה אלטרנטיבי. גם כאן, לקראת התשובה, הוא בהחלט גם מסר את דבריו, שאני מביא אותם, ומה שהוא אומר זה שהוא חייב להיות משוכנע שכל נחיתה, וזה הדבר היחיד שמנחה אותו, המחויבות המוחלטת להביא נוסעים ליעדם בביטחון מוחלט, להנחית אותם בביטחון מוחלט, בהתאם לנהלים מאוד ברורים שלפיהם טסים ונוחתים בעולם כולו מדי יממה כ-100,000 מטוסים. כולם ממריאים, כולם מנווטים את דרכם וכולם נוחתים ומביאים ליעדם כ-2.25 מיליארד אנשים בשנה בכל הנקודות הכי נידחות על-פני כדור הארץ. הכללים הם מאוד קשיחים ומאוד ברורים, והוא צריך להיות משוכנע שכשהוא מאשר שדה לנחיתות אלטרנטיביות, בשעה שאין אפשרות לנחות ביעד המקורי, שהתנאים של הנחיתה הם בטיחותיים לחלוטין, ורק לאחר מכן הוא יכול לתת את האישור. יש כרגע דיונים. כדי שהנחיתה תהיה בטיחותית ברמת המטוס הבודד, זה צריך להיות בתיאום עם רשות שדות התעופה, כי אם יודעים מראש שיש נחיתות, רשות שדות התעופה נערכת בשדה הצבאי "עובדה", לפי היתר מיוחד שיש, להנחית את אותו מטוס בתיאום מוקדם. אם אין הודעה, ויש נחיתת חירום או נחיתה שהיא לא ביעד המקורי, ואין התיאום הזה, מתגלה הקושי. אבל הבעיה העיקרית היתה בשני דברים: היקף המטוסים, 26, ותנאי ראות אפס. ברגע שזה 26 מטוסים, גם אם "עובדה" היה מאושר באותו זמן כשדה אלטרנטיבי, אז אולי ארבעה או חמישה מתוכם היו יכולים לנחות שם, ואחרים בלאו הכי היו צריכים לנחות בעמאן, או בלרנקה, או במדינות שכנות שאתן יש הסכמים בנושא.

גם אם היה ILS, היום המגבלה היא אפשרות נחיתה בערפל שעד גובה 70 מטר. כרגע, במשך שנה כבר, יש התארגנות להכנסת מכשור נוסף, אותו ILS, וברגע שהוא ייכנס, והוא ייכנס לפעילות, אז גם, המגבלה תהיה של ערפל עד גובה של 35 מטר. במקרה הזה היתה ראות אפס, לא 35 ולא 70, ולכן גם זה לא היה פותר את הבעיה. כך, מבחינת האירוע עצמו, הפניית המטוסים לשדות אלטרנטיביים

בהתחשב בעובדה שאין כאן שדה משלים אזרחי, שלא מחייב התארגנות בשדה צבאי, שלא מתאפשרת בפרק זמן קצר, ההחלטה היתה נכונה, ואין בעצם בלתה. מובן שיש שני דברים שצריכים לקרות כדי שהמציאות הזאת תיפתר. הדבר הראשון, שהוא ריאלי והוא כבר בתהליכים, זה אותה החלטה שהממשלה קיבלה ביוזמתי, להקים את שדה התעופה החדש ליד אילת, באזור תמנע, שדה התעופה רמון, על שם אילן ואסף רמון, על-ידי הוצאת שדה התעופה מאילת והקמתו כ-18 קילומטר צפונית לאילת, באזור רמת-תמנע. השדה מיועד לטיסות של מטוסים שמגיעים לאילת, אבל מאחר שהוא יהיה שדה אזרחי עם מסלול של 3.5 ק"מ עם תנאי הבטיחות המשופרים ביותר, הוא גם יהווה שדה אלטרנטיבי לנתב"ג, באופן חופשי וללא מגבלה. זה דבר שההקמה שלו תארך כמה שנים, וזה יפתור את הבעיה הזו. אבל הבעיה היותר קשה קשורה גם למצב של הנחיתות האלטרנטיביות אבל היא גם קשורה,

למצב התעופה,

לרעש באזור המרכז, וזה הנושא של השדה המשלים. כמעט בכל מקום בעולם יש לשדה המרכזי שדה משלים במרחק של כשעה, עד שעה נסיעה בכלי התחבורה, רכבת, מכונית, אוטובוס. וגם בישראל, כבר מזה כמה שנים, גם שרים קודמים וממשלות קודמות קיבלו החלטות ופעלו כדי להוציא את זה לפועל. אלא שבמדינת ישראל, ואני, כמובן, מרגע כניסתי, בכל תחומי התעופה ובכל מקום, אחד הדברים המרכזיים היה לנסות למצוא פתרון לנושא. במדינת ישראל, גיורא רום, האלוף במילואים, שהוא ראש מינהל התעופה האזרחית, אוהב להראות שקף, ובשקף הזה הוא מכניס כל פעם אלמנט נוסף והוא מתאר איפה השמים תפוסים על-ידי חיל האוויר, איפה יש דברים אחרים. בסוף אתה רואה גרף אחד שלם, כל שמי המדינה הזו, עם צפיפות, עם צורך בתיאום מדהים, בגלל כל האילוצים שקיימים, ואתה מבין את המגבלות, שאין כמעט באף מדינה אחרת, בהקמת שדה תעופה שיאפשר פעילות אזרחית בלי לנגוד את הפעילות הצבאית ואת צורכי הביטחון ואת שאר הדברים. אני לא מגלה כאן שום סודות, זו מציאות שכולם מכירים. ובתוך הפעילות האזרחית זה גם מחייב תיאום גדול. לכן היתה החלטת ממשלה להקים באזור מגידו שדה תעופה משלים. כמובן, יש שם התנגדות של אנשי האזור. אני בהחלט שאפתי, אתה מדבר על שדה התעופה בנבטים, שהוא שדה תעופה צבאי משוכלל, שהוקם על-ידי האמריקנים, נדמה לי, עם פינוי סיני, במסגרת הסכמי השלום עם מצרים, הוא אגב יועד גם לשמש שדה אזרחי בפוטנציה, אבל עמדת מערכת הביטחון כרגע היא שהיא לא תתיר את הדבר.

כשאני אומר את עמדת מערכת הביטחון, זה אחרי בדיקות חוזרות ונשנות, אנחנו אף פעם לא מתייאשים, אבל זו עמדה מלפני כמה ימים, עמדה קטגורית, שהם לא מתירים את השימוש המשותף מסיבות של בטיחות. הערבוב הזה,

הוא לא בטוח והם לא מאפשרים את הדבר הזה.

אם שדה התעופה נבטים היה יכול לשמש גם שדה אזרחי בהשקעה לא גדולה, היה אפשר במהירות די גדולה לפתור את הבעיה, גם כשדה אלטרנטיבי, גם כשדה משלים, גם להשביח את הפעילות הכלכלית בנגב, גם כל רשת הרכבות שאנחנו עושים, והכבישים, ודאי, היא תואמת את הקריטריון הזה. לכן, יכול להיות שכרגע הפתרון, נחפש אותו באזור הצפון, בתיאום עם מערכת הביטחון. אני גם אמרתי שמבחינתי שימוש בתשתיות קיימות, צבאיות או אזרחיות, כמו בחיפה, נגיד, הוא בעדיפות יותר גבוהה. אתה לא תופס עוד מקום, אתה לא מרעיש בעוד מקום, ואתה משקיע פחות כי יש לך תשתית. לכן כרגע נבדקים אתרים חדשים בצפון, בצורה מתואמת. אני גם ביקשתי מחברת "נמלי ישראל", חברת חנ"י, אני הנחיתי אותה להאריך את המסלול של שדה התעופה בחיפה ב-316 מטר עד לפני חוף הים, כדי לאפשר לעוד סוג מטוסים, לא כאלה,

זה לא יכול להיות שדה אלטרנטיבי. אבל אני הוריתי להם לקדם בחינה של אפשרות תכנונית, מאחר שהולכים להקים שם נמל נוסף, בחיפה, כמו שמקובל ב-17 מקומות, לפי מיטב ידיעתי, בעולם, שיש מסלולים ואפילו שדות תעופה בתוך הים. ביקשתי מהם לבדוק אפשרות להאריך את המסלול

כדי שיהיה מסלול באורך מתאים לטיסות בין-לאומיות בלתי מוגבלות, באורך וברוחב, ולבדוק אם זה לא נוגד את התכנון לעתיד של הנמלים. אם יימצא שזה אפשרי, זו תהיה האפשרות המועדפת מבחינתי. אם לא, אז יצא לדרך פרויקט, יתקבלו החלטות על המיקום של שדה משלים חדש. אני לא התעצלתי ולא בזבזתי יום אחד מאז שנכנסתי לתפקיד, כדי לקדם את כל נושא התעופה. אני גם, יותר מאשר שרים אחרים, קיבלתי החלטה לא פופולרית לאפשר את הסדרת המסלולים בנתב"ג. המסלולים האלה הם מזמן הבריטים, מסלול אחד בעצם חוצה את המסלול השני, דבר שהוא מאוד לא בטיחותי. העבודה, שתימשך כשלוש שנים, גורמת לזה שישתמשו בינתיים במסלול אחד בחלק מהזמן. לכן הרעש בכיוונים מסוימים הוא יותר גדול ותושבי הסביבה מתקוממים, בצדק. אנחנו מנסים לייצר, באמת, פתרונות, אבל אי-אפשר לא לבצע את הדבר הזה, גם מאותן סיבות של בטיחות ושל בניית עתיד טוב יותר בתוך כמה שנים, גם בתחומים האלה. כך שכל הפעולות מתבצעות. אדוני חבר הכנסת, אתה תיארת כאן מצב כמו שהוא. לגבי האירוע, לא היה אפשר לנהוג אחרת גם אם היה ניתן לנחות ב"עובדה". זאת אומרת, בתשתית הקיימת של שדות התעופה. הם פעלו כראוי, בנסיבות האלה זה דבר מקובל. אתה יודע מה? אני אומר את זה גם על דעת יושב-ראש הישיבה בפועל: טוב שאפשר לנחות בעמאן. טוב שאפשר לנחות בעמאן, זה לא עונש. טוב שאפשר בלרנקה,

הלוואי שיהיה אפשר לנחות בעוד שדות תעופה קרובים באזור, הלוואי. זה דבר שהוא מקובל. וכשאנחנו נשלים, וזה ייקח את הזמן שלו, את התשתיות האחרות, אז גם הבעיה הזו בהחלט תיפתר. אנחנו פועלים. זה נושא שמטבע הדברים הוא מורכב, הוא משמעותי, ואנחנו פועלים לקדם אותו, והציבור צריך לדעת שרשות שדות התעופה ורשות התעופה האזרחית ומי שהיה מעורב נהג כאן כהלכה, בתנאים האלה של ראות אפס, של 26 מטוסים ולא מטוס אחד או שניים, ובשל העובדה שאין שדה משמעותי אחר שקיים כרגע, כי שדה אילת לא מתאים, שדה חיפה לא מתאים, ואחרי שייבנה באמת שדה התעופה בתמנע, אז זה יפתור גם חלק מהבעיות האלה. וכשיהיה שדה משלים, אז נהיה כמו מדינה נורמלית שיש לה השדה המשלים ליד השדה המרכזי. אני מודה לאדוני השר. מה אתה מציע? אני חושב שאם חבר הכנסת מסתפק בהבהרה, אם זו היתה מטרתו, אני הבהרתי כאן את הדברים. אתה מסתפק בדברי השר?

אני מודה לך, אדוני.

אנחנו עוברים לנושא הבא בסדר-היום: נתונים על הפשיעה בקרב

ראשון הדוברים יהיה חבר הכנסת עפו אגבאריה. על ההצעה יענה בשם הממשלה השר בנימין פואד בן-אליעזר, נציג מובהק של הנוער בכנסת. בבקשה. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, אני רואה בהתייחסות לעניין של עליית מפלס האלימות בקרב בני-הנוער דבר מאוד מאוד חיוני לכל חברה שנוטה להיות חברה מתקדמת. אבל לפני זה אני רוצה להפנות דברים לחברי יריב לוין, שלא נמצא פה.

האידיאולוג מאתמול עשה ביקורת לחברי הכנסת שמשתמשים בעיתונות, וכאילו הם באים לדבר בנאומים בני דקה רק על עניינים שהם קוראים בעיתון,

הדברים האידיאולוגיים החכמים שלו, שהוא מביא, כמו חוק משאל העם. אז כנראה הוא לא ראה דבר כזה, שזה גם בעיתונות, כזה דבר, אדוני, אסור לך, לא, זה לא אסור.

גם עיתון הוא מוצג. תקרא אבל אל תציג. אז אני רק רוצה להזכיר לו שגידול, ייצור והפקה של סמים עלה ב-285% בקרב בני-הנוער הקטינים, מעשה מגונה בפומבי, ב-78%; רצח בין בני-נוער וקטינים, עלייה של 40%; אינוס בכוח ודברים אחרים, מעשה מגונה בכוח, אינוס ובעילה, פריצות לדירות, בין 30% ל-40%. אז אני חושב שדברים כאלה צריכים להדיר מעיני הרבה אנשים שינה: איך ומדוע הצעירים הולכים לכיוון הזה. אם אנחנו נזכיר עוד נתון,

שרק השנה נפתחו 34,000 תיקים נגד קטינים עבריינים, מדוע זה קורה, ולמה זה קורה רק בעשור האחרון? אינוס בכוח ודברים אחרים,

פריצות לדירות, בין 30% ל-40%. אז אני חושב שדברים כאלה צריכים להדיר מעיני הרבה אנשים שינה: איך ומדוע הצעירים הולכים לכיוון הזה. אם אנחנו נזכיר עוד נתון, נוסף, שרק השנה נפתחו 34,000 תיקים נגד קטינים עבריינים, מדוע זה

אני אסיים.

לטיפול בנוער הזה, ולכן דרוש מילוי החוסרים האלה. השר יצחק הרצוג, שזה תחום שכל כך קשור לתחום משרדו, אומר במפורש שהם מנסים לפעול אבל באמת חסרים התקציבים המתאימים כדי למצוא את התוכניות

לטפל בנערים האלה. והנקודה האחרונה: השאלה איזה אפשרויות אחרות אנחנו מעמידים בפני אותם בני-נוער, כבוד היושב-ראש, כאשר אנחנו רואים, ובמיוחד במגזר הערבי,

למרות האחוז שציינתי, שמסגרות החינוך הבלתי פורמלי, מסגרות החינוך שיכולות לקלוט את הנוער הזה על מנת להרחיק אותו, נסגרות מדי שני וחמישי? ואני אציין רק דוגמה אחת: יכאב מאוד הלב לכל מי שיראה, וחבר הכנסת מגלי יודע את זה טוב מאוד, את הבניין המפואר של המתנ"ס בבית-ג'ן, שכל חלונותיו מנופצים כי אין במה להפעיל אותו כדי למצוא אכן מסגרת לנערים האלה.

אני מודה לך, אדוני. חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס.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

העשור האחרון היה גרוע, קיצוני ואכזרי ביותר בקרב בני-נוער או,

פשיעת בני-נוער, בהיסטוריה של מדינת ישראל. רק בעשור האחרון זינקה פשיעת הקטינים ב-65%,

העשור הקשה והאחרון. כדי להבין במה מדובר אביא קצת דוגמאות. רק ב-2010, עלייה חדה של 40% במקרי רצח על-ידי קטינים, עלייה של 38% במקרי אינוס בכוח, ב-78% מעשה מגונה בפומבי, עלייה של 44% במעשה מגונה בכוח, 28% באינוס ובעילה, ושלא נשכח את הפקת הסמים, ייצורם ומכירתם, עלייה של 285% בקרב בני-נוער. פריצות לדירות? כן, גם כאן יש עלייה, של 23%. אתה יודעים מה? ברגע זה נדמה לי שהנוער בהארלם דומה יותר לשבט הצופים העבריים. יש לי גם תחושה חזקה שהיום הרבה יותר

להסתובב ברחובות הארלם מאשר ברחובות מדינת ישראל. אדוני היושב-ראש, הנתונים האלה מצביעים, פרט לקטינים העבריינים, על פושע נוסף, גדול יותר, חזק יותר, ואם לא די בכך, אין לו האפשרות לטעון:

שיקול הדעת שלי לא מספיק יציב, לא יכולתי לצפות מראש את השלכות מעשי.

לאותו פושע אין נסיבות מקילות, והגיע הזמן שנפנה אצבע מאשימה לפושע האמיתי, שהוא קודם כול רשלן, מבוגר אחראי שנוהג ברשלנות פושעת וכאילו הדיח את אותם קטינים מבולבלים וחסרי ראייה לטווח הארוך לפשוע, כאילו נתן בידם סכין ואמר להם: צאו, צאו ועשו ככל העולה על רוחכם. אדוני היושב-ראש, אני יודעת שמה שאני מתכוונת לומר יקפיץ לא מעט אנשים. יהיו שיגידו שהגזמתי ויהיו כאלה שיאמרו שאני חסרת אחריות, אבל אני עומדת מאחורי דברי: האשם העיקרי הוא הממסד והעומדים בראשו. הנתונים שאנחנו עדים להם היום הם תוצאה של מדיניות חיסכון בכספים, של ראייה כלכלית לא אחראית ושל פשע חברתי בלתי נסלח. כשהחברה שלנו לא עושה מספיק להכוונת הנוער כי זה עולה כסף, כשהיא לא מספקת חוגים לאוכלוסיות מעוטות יכולת, כאשר היא לא ממלאת את הזמן הפנוי שלהם בעיסוקים ראויים, אז מה אנו מתפלאים? בימים שאפילו תנועות נוער עולות לא מעט כסף והורים עסוקים בהישרדות כלכלית המון שעות מחוץ לבית, לא כי הם רוצים איזו קריירה, ונתוני העוני האחרונים מצביעים על כך שהורים עובדים כדי לקיים את המינימום ההכרחי של המשפחה ועדיין לא מצליחים לעמוד בכך, אז באמת, חוגים והשכלה הם פריווילגיה. אבל בשעה שבתי-הספר עומדים מנגד ולא מלמדים ולא מקדמים מספיק שעות של ערכים וחינוך, חינוך חברתי, כי זה עולה כסף, ובמקביל הם גם לא נותנים הזדמנות שווה, כי מי שאין בידו כסף לרכוש חוגים ושיעורים פרטיים לא יצליח, בטח שלא להשיג תעודת בגרות כמו החבר שלו מהעיר האמידה השכנה, אבל הוא גם בטח לא ישיג כרטיס לאוניברסיטה, בשעה שהמתנ"סים בעיירות הפיתוח ובשכונות העוני, שפעם היו תוססים ומספקים, עומדים היום כפיל לבן במקרה אחד, ובמקרה אחר כאכסנייה לחוגים פרטיים יקרים, בשעה שאפילו ספורט כמו כדורגל, שהתחיל כספורט עוני, ספורט של השכונות, הפך היום לחוג יקר ולא מסובסד, בימים אלו גם הזדמנות זו נלקחת מאותם ילדים, כאשר מגרשי טניס שהוקמו פעם, כשהמדיניות היתה לתת הזדמנות ותעסוקה לילדים בשכונות מצוקה, אולי אפילו קרש קפיצה, כי זה נתון ביכולת אישית של אותו ילד ואז השמים הם הגבול, אבל הם עומדים ריקים ולא מתוחזקים, כאשר מקצצים במענקי איזון לעיירות חלשות ואין מי שישלים את פערי ההוצאות מול ההכנסות של העיריות הללו, אין לנו על מי להלין אלא על עצמנו, על מי שהחליט לקצץ בעתיד של המדינה הזאת, מי שהחליט להקריב את הנוער כקורבן לתפיסת עולם שאיננה רואה את הפרט אלא מקדשת את עקרון השוק, כאילו אומרת: דרווין צדק.

יכול להיות חוזק נפשי, אבל אצל נערים זה לא מספיק, ולמי שיש חוזק כלכלי יש סיכוי להצליח. בחברה שלנו זה כרטיס הכניסה, ומי שלא, שיהיה בשולי החברה, יתקיים משיירים. אך במציאות שלנו, חברים, הם לא יימקו בצדי הדרך, הם לא ייעלמו מעינינו, כי ילד כזה ימצא דרכים. ילד כזה יתור וימצא דרך אחרת לפרוק את תסכוליו. את השעמום הוא אולי יפיג באלכוהול,

אולי יתחיל להיטפל לחתולי רחוב, יתחיל להתעלל בהם, ומשם לבני-אדם הדרך היא קצרה. הוא יפגע באדם אחר, לפעמים עד כדי הרג, אנחנו רואים את זה מהנתונים, רק כי הוא היה שם, רק כי הוא היה צריך להעביר את אותו טעם מר שקיים אצלו בחלל הפה מזה זמן רב.

כבר ציינתי שכל זה הוא ביטוי לריק הקיומי שמחפש להתמלא. ואסיים במשפט, שאולי מסמן, ואמר אותו רש"י: כשהבור ריק ואין בו מים, אל נתפלא אם נמצא בו נחשים ועקרבים. כאשר אנחנו לא ממלאים את הילד בערכים, כאשר אנחנו לא נותנים לו את הכלים האמיתיים כדי לצאת מאותן מצוקות, כדי לפתח את הפוטנציאל שבו, לא נתפלא אם הוא ילך לפשע. ואם נשקיט לרגע קט, אולי נוכל לשמוע את שעון המוות מתקתק, כמו צוחק עלינו: שנה חדשה בפתח, האם אנחנו ערוכים? תודה רבה תודה רבה. חבר הכנסת יעקב כץ. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה,

מפקדי בסיירת, פואד בן-אליעזר, כשאנחנו התגייסנו לסיירת לא היו בעיות. החיילים הכי טובים היו מחונכים. אני אומר את זה גם את זה ליושב-ראש. מגלי, נכון? כשהתגייסנו לפני שנים לא היו בעיות כאלה בנוער, ואני אגיד מדוע. תראה איפה הגענו. בבקשה. אנחנו אומרים אומנם "חנוך לנער על-פי דרכו" עוד מעט חנוכה, חינוך זה יסוד. מפקדי פואד, אני רוצה שתקשיב, האלוף פלד,

השר פלד. לא קוראים בדרגות צבאיות כאן. אלופינו. חז"לינו לא התבטאו בביטוי כדי להעמיד אנשים על ערכים.

התבטאו בביטוי אחר: "באין חזון", אומר הנביא יחזקאל, "יפרע עם". אנשים נפרעים או מתפרעים או מתנהגים בצורה פרועה כשאין חזון.

כנסת, מחנכים, הצליחו בחינוך כשהעמידו חזון.

זה פועל יוצא של העמדת ערכים עליונים, אומתיים, לאומיים,

שהם אלה שמובילים את העם גם להיות מחונך. להעמיד את הערך החברתי בפני עצמו, את מגרש הכדורגל בפני עצמו, חברת הכנסת אורלי לוי, הכנסות וכסף והשכלה הם כשלעצמם לא פותרים בעיה. נוכל למצוא בבית-המשפט פושעים פליליים, צווארון לבן, שחונכו, הושכלו,

והם גדולי הפושעים. החזון, החזון, החזון, עם ואומה, הציונות, הלאומיות, האמונה היהודית תמיד היתה כרוכה בהעמדת ערכים יותר נשגבים, יותר עליונים, שהתוצאה שלהם היא שגם הפרטים באומה עסוקים בחינוך נכון של הילדים. וכשמעמידים את הדברים האלה בצורה עליונה, ממילא גם החינוך הוא חינוך בריא, ולכן אפשר להסתפק במועט, ולכן אפשר להיות "איזהו עשיר, השמח בחלקו". חינוך היום עולה המון כסף.

והיזהרו בבני עניים כי מהם תצא תורה, כי החינוך הוא לא פועל יוצא של כלכלה, הוא פועל יוצא של העמדת הערכים היותר חשובים במשפחה. אני גדלתי בבית, בצעירותי הורי נתנו לי, הורי היו שניהם מחנכים, אבי היה רואה-חשבון ואמי היתה מורה, לא היה אוכל בבית, ואת התפוח היו מקלפים, את הקליפות,

אני הייתי אוכל,

ואת פנים התפוח אחותי הקטנה היתה אוכלת, ואף פעם לא הרגשנו עניים. וגדלנו בבית עם חינוך חזק, וכל הילדים יצאו מחונכים,

ציונים, עשייתיים בכל תחומי החיים. המדד של הכלכלה היה מרכיב משני בערך, החברה השתנתה. נכון שאשה נאה, דירה נאה וכלים נאים מרחיבים דעתו של האדם, ונכון שהעניות מנוולת, ונכון שאין עניות במקום עשירות, אבל אומר דוד המלך: אודך השם כי עניתני ותהי לי לישועה. לפעמים הענווה והצניעות הן גם בריאות. לכן אמרתי,

כבוד היושב-ראש,

והכנסת שלנו צריכה לחנך לחזון, לאהבת הארץ, לאהבת העם, לאהבת העלייה, לאהבת הצבא, לאהבת עם ישראל, לאהבת עפו אגבאריה, לדבר רוסית, לדבר שפות, ולאהוב את אחינו, את בני דודינו, ואת כל מי שנמצא בארץ-ישראל, ולהביא גאולה לעולם. החזון שלי אומר שזמנך הסתיים. תודה רבה. חבר הכנסת אורי מקלב. החזון שלי אומר שגם לך יש שלוש דקות. אדוני היושב-ראש, תודה רבה, מכובדי השרים, חברי חברי הכנסת, אין ספק שלטיפול בתופעה של אלימות, בתופעה של פשיעה, יש הרבה דרכים, ולא חסרות דרכים מה אנחנו צריכים לעשות בעניין הזה. כל אחד יכול להגיד מההיבט שלו, ושמענו כאן את הדוברים, וכל אחד דיבר על כמה דברים ואופנים שאפשר לפעול וצריך לפעול בהם בנושא הפשיעה בקרב בני-הנוער. השאלה היא אם בכלל עושים, אם באופן מעשי עושים משהו, אם לוקחים פרויקט אחד, אם באמת עושים בעניין הזה, אם זה באמת נמצא בסדר-היום, או שכל מה שאנחנו עושים זה בעצם אולי קצת טיפול בתופעה, ואולי קצת, אבל לא בשורש הדברים. אי-אפשר לתת לתופעה כזאת רק טיפול שבא לטפל עכשיו בנקודה מסוימת או במצב נתון. זה צריך לבוא מהשורשים, בערכים שלנו, כי התנהגות והתנהלות, אין ספק שזה מגיע מבפנים. אנחנו בכלל נוקטים שיטה שחינוך זה להוציא את הדברים מהכוח לפועל. המושג של חנוכת בית, של חינוך, בא, לחנוך דבר זה לפתוח אותו, להוציא את הדברים שיש בו לשימוש, יש דברים בפנים, עד עכשיו לא השתמשו, עכשיו אפשר להשתמש בהם. יש כאלה שאומרים שחניכיים זה גם כן מהלשון הזאת: השיניים נמצאות בפנים, והם מחזיקים ומוציאים את זה מהכוח אל הפועל. אנחנו חושבים שלכל אחד, אין דבר כזה, כולנו, ויש בכולם ההתנהגות הטובה והאופי הטוב, רק צריך לתת את הכלים, וצריך לחנך. יצר האדם רע מנעוריו. לחנך אותו למה שטוב ומה שלא, לא כתוב שהאדם, היצר, שנכנס בו, רע מנעוריו, לא בטיבו, מנעוריו, מאז שהתנער ויצא החוצה. אומרים חכמים: מנעוריו,

ולכן אומרים שיצר האדם רע מנעוריו, ולא האדם עצמו. אנחנו מאמינים שאפשר. אנחנו מאמינים בעוד דבר, אולי לא כולנו מחנכים, אבל אין ספק שהיסוד בחינוך הוא הדוגמה האישית, איך שאנחנו מתנהגים, ככה זה עובר. יכול להיות שהמעבר בין אלימות מילולית לאלימות מעשית, אצל מבוגרים, או התקפות או התבטאויות או מאמרים, ואם לוקחים חברה מסוימת וחברות וציבורים שונים, ונגדם משתמשים בכל סוגי המלים, אז ודאי שאם אדם שומע בבית: הייתי עושה אתם ככה והייתי עושה אתם ככה, באופן מעשי נוער וילדים יכולים להעביר את זה לפעולות כאלה ואחרות. אני באמת חושב שהדוגמה האישית צריכה להיות היסודות שלנו, ואם אמר קודם חברי יעקב כץ על פרשת השבוע,

העיקרון שאנחנו קראנו, בפרשת וישלח, אומרים שזה מסר; פרשת וישלח. אומר הרמב"ן בפרשת השבוע, שכל שליחי הדור, אלה שעסקו בצורכי הציבור, ומביא את רבי ינאי, שהיה בתקופת הבית השני, שהיה מגיע בשערי רומא, בחצר מלכי אדום, ולפני זה היה לוקח את פרשת וישלח, לראות איך יעקב אבינו היה מתנהג. מה יעקב אבינו עשה, גם בהתמודדות שלו מול לבן, וגם בהתמודדות שלו מול עשו. כולם חושבים שליעקב היתה בעיה עם עשו ו-400 האיש שעמו. יעקב היה איש גיבור חיל, גיבור מאוד, אני לא רוצה להפסיק אותך, גם לא את השיעור הקודם של כצל'ה, אבל זמנך עבר. הזמן, זאת אומרת, אלה דברים שאין להם שיעור, יש להם שיעור, גם לשיעור. אז אני אעשה את זה ממש ממש בקצרה.

יעקב שהיה בן 120 שנה, היה בגיל של עשו, שבע פעמים הוא השתחווה, ואמר לו: אדוני, ואני העבד שלך, וכל הפעולה שלו היתה כדי להראות לו, כדרך, שלא להתנהג

גם עם לבן וגם עם יעקב, הגם שהיה יכול,

רק שמעון ולוי, הם היו יכולים להרוס במחי יד עיר,

הם במלחמה אחת, יצחק אמר סניגוריה על עשו כדי לקרב את הילד הפרוע, כדי שלא ילך ויהיה יותר גרוע, ולכן אני אומרת: בוא ניתן לילדים האלה, זה חלק מהדברים. ודאי המסר הזה, שאנחנו נשמש דוגמה אישית, צריך להיות לנגד עינינו.

תודה, אדוני. יעלה ויענה השר פואד בן-אליעזר. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, חברי הכנסת עפו אגבאריה, סעיד נפאע,

ידידי וחבר הכנסת אורי מקלב וחברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס ביקשו לדון בפרסום בעיתון שלפיו חלה בעשור האחרון עלייה בפשיעת הנוער. בראשית דברי אבקש לציין כי משטרת ישראל מבחינה בטיפול בין בני-נוער שמעדו באופן חד-פעמי לבין בני-נוער שעבריינות הופכת להיות להם דרך חיים: בעוד שהדגש בטיפול בקבוצה הראשונה הוא בהליכי שיקום כגון הליכי שיקום משפחתי והפניה לטיפול בקהילה, הרי שכנגד הקבוצה השנייה ננקטים הליכי אכיפה מחמירים, כולל הגשת כתבי אישום ומעצר עד תום ההליכים. מבדיקת הנתונים עולה כי בישראל יש כ-2.5 מיליון ילדים ובני-נוער, 10% הם בני-נוער שנולדו בארץ להורים עולים, כ-20% מכלל בני הנוער מוכרים לשירותי הרווחה, ויותר מ-300,000 מוגדרים קטינים בסיכון מיידי וישיר. כ-22,000 בני-נוער נחקרים בממוצע בשנה במשטרה תחת אזהרה ונפתח נגדם תיק פלילי. במהלך העשור האחרון חלה עלייה דרמטית בפשיעת בני-הנוער:

תקיפת שוטרים, אינוס בכוח או איומים, אם כי חלה ירידה במספר תיקי הנוער שנפתחו עקב אלימות גופנית. בין הגורמים המאיצים לעבריינות הנוער אפשר למנות את התגברות תופעת השכרות בכלל ובקרב צעירים וקטינים בפרט. עקב כך יזמתי, או יזם השר לביטחון פנים, בשנה האחרונה שורת צעדים שנועדו לצמצם את ממדי התופעה הזאת. בין היתר חוקק חוק למאבק בתופעת השכרות, ויצאה לדרך התוכנית הלאומית בראשות המשרד לביטחון פנים ובשיתוף עם משרדי הרווחה, החינוך והבריאות. במקביל, משטרת ישראל מבצעת פעילות ממוקדת נגד מכירת אלכוהול וסמים על תחליפיהם השונים בקיוסקים וב"פיצוציות". במהלך חודש אפריל אישר היועץ המשפטי לממשלה להפעיל בני-נוער כנגד תופעת מכירת אלכוהול לקטינים. כתוצאה מכך נפתחו עשרות תיקים על עבירה זו. לסיכום, העלייה בפשיעת הנוער הינה נתון מדאיג מאוד שצריך להיות תמרור אזהרה לחברה כולה. המשטרה הינה נקודת הקצה בטיפול. צריך למנוע את זה קודם, הרווחה, החינוך. כשזה מגיע למשטרה זה כבר ממש באמת סוף הדרך.

זה מה שכתוב פה, העלייה בפשיעת הנוער, אמרנו שהיא נתון מדאיג ביותר, שצריך להיות תמרור אזהרה לחברה כולה. המשטרה הינה נקודת הקצה בטיפול בעבריינים. עד אז, את צודקת, צריך לעשות דרך ארוכה מאוד. לכן מישהו אחר היה אולי צריך לתת לנו תשובה ולא השר לביטחון פנים. וכדי למנוע מהם להידרדר לעולם הפשע עלינו לשלב כוחות מצד כל מערכות החברה, משרדי הממשלה השונים,

בריאות, רווחה והרשות המקומית מצד אחד, והקהילה והמשפחה מן הצד השני. המשרד לביטחון פנים, באמצעות אגף "מצילה" ופרויקט "עיר ללא אלימות" והרשות למלחמה בסמים ובאלכוהול ימשיך לעשות כל מאמץ כדי למנוע מהנוער להפוך לעבריין, אך עלינו לזכור שעל כולנו לפעול יחדיו כדי שבעוד עשור נוכל לראות נתונים מעודדים יותר וחברה טובה ובריאה יותר.

מה אדוני מציע? מה אתה מציע? ועדה? להסתפק בדברי השר? אני מציע להסתפק בהודעת השר. ועדת העבודה והרווחה. אורלי, אולי הרווחה והחינוך, ועדה משותפת. לא מציעים ועדה משותפת, אבל מציעים ועדה. ועדת הכנסת יכולה לקבוע.

תודה רבה. בבקשה, אדוני. נעביר לוועדה. אנחנו עוברים להצבעה, רבותי. מי שבעד הוא בעד ועדה, מי שנגד הוא בעד הסרה. ההצעה להעביר את הנושא לוועדה שתקבע ועדת הכנסת נתקבלה. בעד, 10, אין מתנגדים, אין נמנעים. הוחלט להעביר לוועדת הכנסת והיא תכריע לאיזה ועדה להעביר את הנושא. הנושא הבא: חלוקה אי-שוויונית של כספי העיזבונות ושל תמיכות משרד האוצר, הצעות לסדר-היום מס' 4262,

חבר הכנסת מגלי והבה, בבקשה. חבר הכנסת והבה, בבקשה. אדוני היושב-ראש, רבותי השרים, וטוב שיש פה לפחות חמישה סגני יושב-ראש כי זאת הערה חשובה לנו, לפי מה שהתרשמתי מהדיון הקודם: לא ייתכן שהשר הממונה, במקום לענות בנושא מסוים יבקש מהשר התורן שיענה במקומו.

השר הממונה הוא לא השר הרלוונטי להצעה הזאת.

במיוחד כשאנחנו מדברים על ממשלה מצומצמת של 18 שרים, שיש לה הרבה עיסוקים. 18 שרים?

לא, לא, 18 שרים. הרי יש 39 שרים וסגני שרים, ולא יכולים להתפנות לענות לחברי הכנסת על הצעות לסדר-היום שלהם? מה המטרה של ההצעות לסדר-היום? אני אענה לך, אדוני. אני מכבד אותך מאוד ואני יודע כמה אתה רציני ואחראי בתפקיד שלך,

אבל אני טוען ששר שממונה על נושא מסוים יענה, כי המטרה היא שהוא ייקח את החומר שלו, יעשה את ישיבת העבודה שלו עם המנכ"ל, עם האגפים השונים ויגיד: יש בעיה, בואו נטפל בה. ולא לבוא, לעשות מהכנסת, לקרוא את התשובה וגמרנו את הסיפור. גם השר לביטחון פנים לא היה צריך להיות זה שנותן את התשובה. שר הרווחה או שר החינוך. אני מודה לך, אדוני היושב-ראש, שלא חישבת לי את הזמן הזה, כי זאת הערה מצוינת. אורלי,

אבקש לא להפריע לחבר הכנסת מגלי והבה. אנחנו נעשה את הכול, חברים, בנשיאות שהדברים האלה לא יישנו. לטובת העניין, כדי להיות ענייניים. אני באתי להתייחס לנושא שהוא מאוד חשוב, שהדליק לי פרוז'קטור אדום, כשאנחנו מדברים על עיזבונות המדינה, והוא החלוקה השוויונית של אותם עיזבונות מדינה. כדרכי בקודש, אני לא מהיום בכנסת, הלכתי לעשות בדיקה. חברי השר יוסי פלד,

חושבים שפה בכנסת אתה צריך לעשות בדיקה, אז יש לך הנתונים. ואתה פתאום נדהם שבעשור האחרון חולק כמעט מיליארד שקל. בשנה האחרונה, מתוך המיליארד הזה, אנחנו מדברים על 65 מיליון שקלים, שמתוכם 23 מיליון הלכו לכ-300 מוסדות דתיים והשאר למוסדות האחרים במדינה. עיני לא צרה, שיקבל כל מי שזקוק לסיוע במדינה הזאת, ושיקבל את מה שמגיע ובצורה צודקת ושוויונית, במיוחד כשאני יודע מחברי יושב-ראש ועדת הכספים, כמה הציבור שאנחנו מייצגים חלש ומגיע לו. אבל בין זה לבין זה שיש ועדה שצריכה לנהוג בשוויוניות עם כל האוכלוסייה במדינת ישראל, המרחק גדול. אני גם מחזיק בידי את הרשימה האחרונה, אדוני היושב-ראש: קרוב ל-400 מוסדות קיבלו. ישנו יישוב אחד, סאג'ור, מכל המגזר, שקיבל 20,000 שקל. חבר הכנסת מגלי והבה, כבוד סגן יושב-ראש הכנסת, כדי לזכות בטוטו צריך למלא טופס. השאלה אם היישובים הדרוזיים הגישו בקשות. אני מכיר את הנהלים האלה. כשאני מדבר על כל היישובים, התכוונתי גם ליישובים במגזר הערבי. וגם אמרת סאג'ור.

אני אומר שהיישוב היחידי מתוך כל היישובים. אנחנו יודעים שיש לנו קרוב ל-113 יישובים, ורק יישוב אחד מקבל מהעיזבונות. ולך יש פניות, שפנו ולא קיבלו? ודאי. אני אומר לך. על כך אני מלין, ולכן אני באתי לייצג את אלה שמגיע להם שוויון צודק ושמגיע להם יותר ושלא קיבלו. מה שאתה אומר חשוב מאוד שאנחנו והציבור נדע.

לכן אני באתי ואני אומר את הדברים האלה. אני עשיתי בדיקה, אדוני היושב-ראש. אני גם מתכונן להמשיך לעקוב. חבל ששר המשפטים לא נמצא כאן. אני מכבד את הוועדה הציבורית, אבל ברגע שהוועדה הציבורית הולכת בכיוון אחד ולא דואגת לשוויון לכולם, ולא דואגת שכולם יקבלו מה שמגיע להם, אנחנו בבעיה. ולכן, הכסף ימשיך לזרום.

אותם אנשים שרשמו את העיזבונות לטובת המדינה והגדירו מהם הנושאים שלמענם הם תורמים, אם היו יודעים מה קורה אולי היו מתהפכים בקברם. לא יכול להיות שהכסף ינוצל, שמענו קודם את חברי הכנסת שדיברו על אותם מקומות שזקוקים, משוועים לסיוע כספי, אם ביישובים האלה והאחרים, אם במגזרים האלה שזקוקים לסיוע.

אני מקווה שהנקודה הזאת, שהועלתה לסדר-היום היום בכנסת, אנחנו נמשיך ונדון בה על מנת, גם לשאלה שלך, אדוני היושב-ראש, שיהיו יותר הסברה, יותר פרסום, שאנשים ידעו מה הם צריכים לעשות והממשלה או הוועדה הציבורית שמשרד המשפטים אמור לפקח עליה אם אתה מרשה לי.

גם פרסומים בערבית.

מצדי בכל השפות. שאנשים ידעו שיש דבר כזה, והשוויון הזה יהיה הלכה למעשה, ולא רק על הנייר או בדיבורים, אלא כל מי שזקוק לסיוע יקבל את הסיוע הזה. אני גם מכיר את השר בן-אליעזר, שנלחם ודואג לשוויון הזה, שנראה אותו הלכה למעשה. תודה לחבר הכנסת מגלי והבה. חבר הכנסת משה גפני, כבוד הרב, יושב-ראש ועדת הכספים,

אדוני היושב-ראש, רבותי השרים, חברי הכנסת, ביקשתי את ההצעה הדחופה לסדר-היום,

בדרך לירוחם בשבוע שעבר ושמעתי כתבה

גם אוכלים את הדגים

למשל ניקח את כספי תלמודי-התורה, בתי-הספר, שמקבלים 55% מהתקציב בחינוך

אורה נמיר, כן.

דוח ועדת-לאור קובע שילד שזכאי לפנימייה, הפנימייה מתוקצבת בין 4,000 ל-5,000 שקל בחודש, עם שירותים שהתלמיד מקבל וכל מה שנלווה

יותר קל להיות ערבי. זה נכון.

יותר קשה להיות חרדי. אני אגיד לך למה. תשים לב גם מה שהיה פה קודם. למה אני יודע, רק תסביר, לא, רק העובדות.

איזו מהומה היתה. זה היה מגיע לאו"ם, זה היה מגיע, להאג, להאג. מה האג, האג קטן על זה. יש תחרות.

מאמר מערכת ב"הארץ", זה הכול. בזה זה היה נגמר. כן, מאמר מערכת ב"הארץ" זה לא דבר פשוט. זה הרבה יותר מהאג. זה דומה. על כל פנים, אתה מבין, אדוני היושב-ראש, אבל אתה מבין שזמנך מזמן תם.

ובזה אני מתכנס לסיום, קל יותר להיות ערבי במדינת ישראל מאשר חרדי. עכשיו, שלא תהיה אי-הבנה בדברי: הציבור הערבי במדינת ישראל מקופח. כדי לתקן אותך, קל להיות מיעוט כדי לצרף, מה אכפת לך? לא חשוב. אתה מקפח את הדרוזים. הציבור הערבי מקופח. אני יכול להביא לך שורה של נושאים שראשי המפלגות הגדולות מדברים מן השפה ולחוץ,

תקשורתית הם מתחרים האחד בשני מי אומר שהוא עוזר לציבור הערבי יותר, לעומת החרדים, שהם מתחרים מי עושה יותר נזק לחרדים. זה כל שבוע כאן, במליאת הכנסת. לסיום אני אומר, אדוני השר, אפשר לקבל החלטה. אני, בשם הציבור החרדי, מוותר על כל הכסף, לא רוצה אותו. תחליט הממשלה, אני לא חבר בממשלה, תחליט הממשלה מה התקצוב של כל נושא ונושא, שיכניסו אותו בספר התקציב, יקבעו את התקצוב, אחוזים נמוכים, אני יוצא מהמשא-ומתן, לא מנהל יותר משא-ומתן, לא מכפישים אותי בתקשורת המגויסת הזאת, כי יש כאלה עיתונאים שיודעים, לא כולם יודעים, ולא יפרסמו שמות של חרדים שמקבלים כסף. אתם לא מתארים לעצמכם על איזו מצוקה מדובר. ריבונו של עולם, איזה מדינה. תודה לאדוני כבוד הרב גפני.

הא? כבוד השר בן-אליעזר ישיב במקום כבוד שר המשפטים. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אני מתכבד לענות על הצעות דחופות לסדר-היום של חבר הכנסת מגלי והבה וחבר הכנסת הרב משה גפני בעניין חלוקה אי-שוויונית של כספי העיזבונות בארץ ובחוץ-לארץ. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, על-פי החלטת הממשלה, ועדת העיזבונות נדרשת לקבוע את חלוקת ההקצבות מתוך העיזבונות הניתנים לטובת המדינה לצורכי צדקה בלבד. הבקשות נבחנות בקפידה, וההחלטות מתקבלות,

במסגרת ועדות משנה, ולאחר מכן הן נבחנות שוב ומאושרות בידי ישיבת המליאה של הוועדה. בשנת 2010 הוקצה סכום של כ-65 מיליון שקלים לכ-800 מוסדות, לא כולל סכום של כ-240 מיליון שקלים המיועדים להקמת מחלקות שיקום בבתי-חולים. אין כל אפשרות להתייחס לטענה בדבר החלק מתוך ההקצבות אשר הוקצה לטובת "מוסדות דת", שכן לא ברור מה משמעותו של מונח זה. הוועדה בוחנת את הצרכים והמטרות של הפעילות המבוקשת לגופם ובאופן אובייקטיבי. השאלה בקרב איזה מגזר בציבור מתרחשת פעילותו של המוסד המבקש איננה שאלה רלוונטית, והיא אינה שיקול ענייני. כך, למשל, אם מתבקשת הקצבה לצורך סיוע לילדים חולים או נזקקים, אין נפקא מינה לאיזה מגזר שייכים אותם ילדים. מטבע הדברים, כאשר חלק ניכר ממגישי הבקשות הם גופים הפועלים בקרב מגזר מסוים, הדבר ישפיע על הרכבה של אוכלוסיית היעד הנהנית מן ההקצבות, כך שככל שאכן חלק גדול מההקצבות ניתן לפעילות בקרב אוכלוסייה דתית או חרדית, הרי שהדבר נובע רק מהחתך של מגישי הבקשות. הוועדה מפרסמת באתר האינטרנט שלה, שניתן להיכנס אליו גם דרך אתר משרד המשפטים, את נוהלי עבודתה, הטפסים למילוי בקשה, וכן הנחיות ברורות לגבי אופן הגשת הבקשה והתנאים לקבלת הקצבה. אני אבקש משר המשפטים שיעבור על הפרוטוקול לגבי ההצעה שלך,

שהדבר הזה יתורגם גם לשפות אחרות, כדי שכולם יוכלו ללכת ולהתייחס לדבר הזה. אני מודע לכך שחלק מהאוכלוסייה איננו בקי במסדרונות השפה העברית. כל מוסד וכל גוף הפועל למטרות רווחה וצדקה רשאי להגיש בקשה לקבלת הקצבה, כאשר, כאמור, המגזר או חתך האוכלוסייה שבתוכו פועל אותו מוסד איננו שיקול רלוונטי ואין בו כדי להשפיע לכאן או לכאן. בשולי הדברים ולמעלה מן הצורך, יוער כי הרכב הוועדה נבחן על-פי כישורים מקצועיים, וכי רובם המכריע של חברי הוועדה אינם מייצגים מוסדות דת. בשל חשיבות הנושא, הממשלה איננה מתנגדת לכך שהדיון בנושא יתקיים בוועדת הכספים. תודה רבה לכבוד השר. אין הצעות אחרות. השר מציע שזה ילך לוועדת הכספים. המציעים מסכימים?

אנחנו מצביעים על המשך הדיון בוועדת הכספים. מי שבעד, הוא בעד ועדת הכספים. ההצעה להעביר את הנושא לוועדת הכספים נתקבלה. בעד, 8, נגד ונמנעים, אין. הנושא של חלוקה אי-שוויונית של כספי העיזבונות בארץ ובחו"ל ושל תמיכות משרד האוצר הולך לדיון בוועדת הכספים, על-פי בקשת

והסכמת המציעים. תודה רבה. עוברים להצעות לסדר-היום מס' 4295 ו-4308: מסירת החלק הצפוני של הכפר רג'ר ללבנון. ראשון המציעים הוא חבר הכנסת מיכאל בן-ארי.

שלוש דקות לכבודו. אדוני היושב-ראש, אדוני השר, חברי חברי הכנסת, בשבוע שעבר התוודענו להחלטה אומללה של הקבינט שאומרת: אחרי כמעט שש שנים שתושבי רג'ר נמצאים במציאות של אזרחים, לא סוג ב' אלא סוג ד', אזרחי ישראל בעלי תעודות זהות, ובהמשך נפרט על התושבים שהפכו להיות איזה מין סוג של יצירה בפני עצמה, הודיעו להם שלמעלה מחצי מתושבי רג'ר יהפכו להיות תחת שלטון אחר. מי שישלוט בהם זה יוניפי"ל. בעקבות תביעה של ה"חיזבאללה" ביחד עם האו"ם עושה דברם, וראינו את זה בחטיפה הראשונה בלבנון ובחטיפה השנייה, את העמדות שלהם, של יוניפי"ל, הם יקבלו את השלטון של יוניפי"ל על ראשם. בשעה זאת שאני מדבר אתכם, צופים בנו אנשים מרג'ר שלא מאמינים שאיש לא זועק את זעקתם של האנשים האלה. הסיפור של רג'ר מתחיל במלחמת יום הכיפורים. הם הסתפחו לישראל מרצונם, אחרי ששלושה חודשים לא ידעו בדיוק מה לעשות אתם, קיבלו אזרחות ישראלית בשנת 1981, ועכשיו תושבי רג'ר דורשים, ובצדק, זה התחיל בששת-הימים,

כשלא ידעו בדיוק מה לעשות אתם. הם היו אזרחים של סוריה, ואין שאלה. הם עלאווים.

הבתים שלהם גם בצפון, ולא כמו שאומרים, רשומים בטאבו הסורי. ברגע שהיה חוק הגולן, הם הפכו להיות אזרחי ישראל לכל דבר, הם וכל אדמותיהם. אדוני השר, הבתים בצפון שווקו להם על-ידי מינהל מקרקעי ישראל. אלה בתים, נכסי נפקדים, ונתנו את זה לאנשים האלה. האנשים האלה, אזרחי ישראל, עומדים תחת משרד החינוך של מדינת ישראל. אבל כבר כמה שנים הם סגורים. אין יוצא ואין בא.

אדוני השר, רוצה ללכת לבקר שם, אתה צריך שבועיים כדי לקבל אישור להיכנס לשם. אם מישהו מזמין טכנאי מקררים, הוא צריך להביא את המקרר אל השער של רג'ר. ככה במשך שנים. לא יכולים להכניס אמבולנס. לא יכולים להזמין מכבי-אש. הם נמצאים כביכול במדינה, בטריטוריה, בפני עצמה. אני שומע שמועות נוראיות שיש שם מבריחי סמים. אם בתל-אביב יהיו מבריחי סמים, אנחנו נסגור את תל-אביב? מביאים משטרה ומטפלים בבעיה. בשביל זה מתעללים באופן הזה באזרחים שהם נאמנים למדינה? ולא פלא שחברי כנסת ערבים לא נמצאים כאן, וגם חבר כנסת ערבי שהיה בנשיאות התנגד לדיון הזה, כי יש פה תביעה של מי שרוצה ללבות את הסכסוך עם ישראל. למה סוריה מרימה ידיים ולא אומרת כלום? היא אומרת: אנחנו לא נפריע לפעולות ההתנגדות של ה"חיזבאללה". היא רואה בכל התהליך הזה של מסירת רג'ר ובנפילה של ראש הממשלה

נפילה בפח של נסראללה בעניין הזה, היא רואה בזה הצלחה שלה להמשיך להתסיס את השטח ולשמור,

על אש גבוהה של המציאות מבחינתם שצריכה להיות מציאות מלחמתית. עכשיו, אנחנו חוזרים אל התושבים האלה, התושבים האומללים האלה, שבעקבות ההחלטה הזאת ילדי בית-הספר יצטרכו לעבור כל יום את מה שנקרא "הקו הכחול". מדובר במאות תלמידים. בסך הכול ביישוב הזה מדובר ב-2,200 2,300 תושבים.

אני ביקרתי שם במקום, אנשים נאמנים, אנשים טובים, אנשים חמים. הבאנו אותם פה לוועדת חוץ וביטחון. היתה החלטה של ועדת חוץ וביטחון שילכו לבקר שם. כשאומרים "רג'ר", זה נשמע כאילו משהו מעבר להרי החושך. אם היתה לדוגמה,

במשגב-עם או במטולה אותה בעיה, ממשלת ישראל היתה מתנהגת אחרת, תודה רבה. ברשותך, אדוני היושב-ראש, אם אפשר, משפט אחרון.

ממשלת ישראל היתה מתנהגת אחרת, ולא עושה את מה שהיא צריכה לעשות. אני חושב שהחוק שעבר פה השבוע, של משאל עם, שייך גם לגבי תושבי רג'ר. ההחלטה של הקבינט לא מספיקה. היא צריכה לעבור למשאל עם. הרי מדובר בשטח שנכבש במלחמת ששת הימים, חל עליו חוק רמת-הגולן. נכבש, לגבי המפות האלה, יש תהיות רבות לגביהן, ויש לנו חוות דעת מאוד מאוד מוסמכות של אנשים באוניברסיטת חיפה ובמקומות אחרים. לכן אני מציע להעביר את הנושא הזה לדיון בוועדת החוץ והביטחון או בוועדת הפנים, לדיון מחדש בהחלטת הקבינט האומללה הזאת. לתושבי רג'ר אני רוצה לומר מכאן, שאנחנו אוהבים אותם ומחבקים אותם, ואני לא רוצה שנחזור שוב על הטעות הנוראה של בגידה באנשים נאמנים לנו, כמו שראינו בצד"ל.

חבר הכנסת כרמל שאמה, איננו. יבוא ויעלה בשם הממשלה כבוד השר פלד, שהוא בקי בנושא בתור אלוף פיקוד הצפון לשעבר. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, בשנת 2000 החליטה ממשלת ישראל, במאי 2000, על הסגת כוחות צה"ל מדרום-לבנון. המהלך הזה תאם את החלטת מועצת הביטחון 425 מ-1978, ונעשה בשיתוף פעולה מלא עם האו"ם. באותה שנה, בחודש מאי, עשה את זה רב-אלוף ברק. הוא עשה את זה אז כרב-אלוף במילואים וראש ממשלה בפועל.

ושר הביטחון בפועל. והרמטכ"ל דאז, באותם ימים, היה חבר הכנסת דהיום, שר הביטחון לשעבר, שאול מופז. כאשר צה"ל נסוג מדרום-לבנון, האו"ם החליט לאמת שאכן החלטה 425 מתקיימת כרוחה וכלשונה, והם מצאו צורך לזהות, אדוני השר, אתה יכול לקרב את המיקרופון אליך? אני טנקיסט. שמע, אתה יודע מה? הנה, גיליתי עוד תכונה טובה בך אם אתה טנקיסט.

גיליתי עליך עוד תכונה טובה אם אתה טנקיסט, גם אני כזה ברוב עוונותי. אתה יודע, יש לנו בעיות בשמיעה. לא, יש לנו בעיות בשמיעה כשאנחנו רוצים. סלקטיבית. סלקטיבית. תקרב את המיקרופון. בקיצור, האו"ם ביקש לאמת אז שמדינת ישראל ממלאת את ההחלטה ואת ההודעה על הנסיגה, והיתה אז החלטה של האו"ם לבדוק את מה שנקרא "קו הנסיגה", מה שהם קוראים לו באנגלית: the line of withdrawal. הבדיקה נעשתה על-פי מה שנראה במפות כגבולות הבין-לאומיים של לבנון. היום הקו הזה מוכר יותר בתור "הקו הכחול", היום זה המושג שכולם משתמשים בו.

צריך לזכור שאז, גם כשהאו"ם בדק את הנושא של מה שקרוי היום "הקו הכחול", או "גבולה הבין-לאומי של לבנון", היתה לנו בעייתיות בחלק המזרחי של הכפר רג'ר, ולא במקרה, כי היסטורית, 1967, מלחמת ששת הימים, זה האזור שבו היה קו הגבול בין סוריה ולבנון, ומשם ומזרחה היתה סוריה. ב-18 ביוני שנת 2000 אימצה מועצת הביטחון את ההודעה של מזכ"ל האו"ם דאז שישראל נסוגה מכל השטחים שהיא שהתה בהם בדרום-לבנון, וזה בהתאם להחלטה 425. במסגרת ההגדרה, הזיהוי, קביעת קו הנסיגה, האו"ם במדידות על-פי המפות ועל-פי,

התברר ש"הקו הכחול", הגבול הבין-לאומי בינינו לבין לבנון, עובר באמצע הכפר, יותר נכון, בשליש הדרומי של הכפר, ושני-שלישים מהכפר הזה, החלק הצפוני, לא נמצאים בשטח מדינת ישראל. ואז נוצר, בשנת 2000, אותו קו שהפריד בין החלק הדרומי לחלק הצפוני, והמציאות הזאת התקיימה עד מלחמת לבנון השנייה. בעקבות ההחלטה ובעקבות הקביעה של האו"ם נסוג צה"ל אז מהחלק הצפוני של הכפר.

כפי שאתה הזכרת, חבר הכנסת, זה כפר של כ-2,200 תושבים, ובחלק הצפוני גרים למעלה מ-1,500 תושבים.

כן, זה שני-שלישים. כשאני אומר החלק הצפוני, זה בהתייחסות למה שמוגדר כ"קו הכחול" וצפונה. שני-שלישים מתושבי הכפר גרים שם. אף-על-פי שהם גרו שם מצפון, הזיקה שלהם למדינת ישראל המשיכה להיות בתחום של השירותים האזרחיים. בשנת 2006, כפי אמרתי, במסגרת מלחמת לבנון השנייה, חזר צה"ל,

אני רוצה שתדגיש שעד אז וגם היום הם אזרחי ישראל לכל דבר. מערכת החינוך שלהם היא מערכת חינוך של מדינת ישראל. אם לא הייתי מובן, אז אני מבקש להדגיש. כל 2,200 תושבי רג'ר,

יש כמה סרבנים,

הם תושבי מדינת ישראל, כמוני וכמוך, יש להם תעודות זהות, כמוני וכמוך, ואני מניח שהפספורט שלהם הוא,

פספורט ישראלי. הם תושבי מדינת ישראל לכל דבר. ב-2006, במסגרת מלחמת לבנון השנייה, צה"ל חזר וכבש את החלקים הצפוניים של הכפר הזה, ובעקבות החלטת מועצת הביטחון 1701, שהיתה סיום מלחמת לבנון השנייה, נקבע שישראל צריכה להסיג את כל כוחותיה שוב מדרום-לבנון, מאותם מקומות שהיינו בהם מייד בגמר מלחמת לבנון השנייה. ואכן כך צה"ל עשה, להוציא את החלק הצפוני של הכפר רג'ר. מאז קיץ 2006 ישנו שיג ושיח בין האו"ם, באמצעות יוניפי"ל, ובין מדינת ישראל, להגיע להסדרים שיהיו מוסכמים על שני הצדדים ויאפשרו את היציאה של צה"ל על-פי דרישת האו"ם מחלקו הצפוני של הכפר. לפני זמן לא רב, ב-2 בספטמבר של השנה הזאת, הוגשה הצעה על-ידי מפקד יוניפי"ל, הגנרל אלברטו, הוא הגיש מתווה כלשהו כדי לפתור את הבעיה וכדי שצה"ל לא ישהה על אדמות שעל-פי האו"ם לפחות הן אדמות שלא שייכות לנו, וזה בהתאם להחלטה 1701. היתה החלטת קבינט זה עתה, ב-17 בנובמבר, וההחלטה היא שאנחנו מקבלים באופן עקרוני, בלי שעדיין נכנסנו לפרטים, שממשלת ישראל מקבלת באופן עקרוני את אותה הצעה שהוגשה לפנינו. הבקשה. זו בקשה שהיא בעצם הצעה. בקשתו לא היתה בקשה: תצאו מהכפר, אלא היא היתה ממש עם פרטים, פרטים שהם הציעו לנו שאנחנו נאמץ. היו הרבה מאוד סייגים ושינויים בדבר הזה. בכל מקרה, החלטת הקבינט קיבלה באופן עקרוני את ההצעה הזאת, וזה בכפוף לכך שיושלם המשא-ומתן תוך עמידה על כמה נקודות, שלנו, למדינת ישראל, נראות נקודות חשובות, ובתוכן אני אזכיר בצורה מאוד מאוד כללית, קודם כול את האינטרסים המדיניים-ביטחוניים של מדינת ישראל, את האינטרסים הקיומיים בחיי היום-יום של התושבים, וקבלת אישור של האו"ם שהדבר הזה הוא בעצם שישראל מילאה עד תום, ואין יותר עוררין על זה שישראל מילאה את החלטת האו"ם 1701. אנחנו ממשיכים עכשיו לנהל מגעים גם עם האו"ם וגם עם הקהילה הבין-לאומית, כי עד כמה שזה ייראה מוזר, היו כלפי מדינת ישראל הרבה מאוד דרישות, ציפיות, הצקות, שישראל לא מקיימת את החלטת האו"ם 1701, וכל זה נבע מדבר אחד, מהעובדה שאנחנו שוהים בחלקו הצפוני של הכפר. אני רוצה לומר שנפגשתי בשבוע שעבר עם נציגים אמריקנים שמעורים בעניין הזה, ואני אמור להיפגש בשבוע הבא, אני מאוד מקווה שזה יתקיים, אני רוצה להיפגש עם התושבים או עם נציגי התושבים, כי לפחות ממה שאני שומע עד עכשיו, נדמה לי שלא יודעים את הפרטים, ובצדק לא בצדק שלא יודעים את הפרטים, אלא בצדק התושבים חיים בחוסר ודאות, בחוסר ידיעה מה הולך להיות אתם. הם מבינים שהולכים לחתוך את הכפר, וכבר שמעתי שהם יודעים שהכפר הולך להיות חסום בין חלקו הצפוני וחלקו הדרומי, ולא כך הוא.

לא תהיה נוכחות של יוניפי"ל בתוך הכפר, אלא הכפר ייסגר מצפון עם מכשול שלא יאפשר חדירה לכפר. מצפון למכשול הזה תתקיים הנוכחות של יוניפי"ל. הזיקה האזרחית, אם זה בריאות, "בזק", מה שאתם רוצים,

אתה בעצם אומר שרג'ר הולך להיות מדינה בפני עצמה. הם לא יכולים באופן חופשי להיכנס לקריית-שמונה, אנשי קריית-שמונה לא יכולים באופן חופשי ללכת לרג'ר. המצאנו מדינה חדשה שקורים לה רג'ר.

כדי לספק את 1701, שאנחנו נעשה את כל מה שאנחנו מחויבים ו"חיזבאללה" לא יאפשרו בכלל לעשות, לא מיניה ולא מקצתיה. נא לאפשר לשר להשיב. השר משיב. זה מאוד דרמטי לתאר את זה כך, אבל

אבל זאת המציאות. חבר הכנסת בן-ארי, אני לא בסיטואציה, ואני מתנצל על כך, להיכנס עכשיו לפרטי הפרטים. אני חושב שזה יהיה לא הגון לפני שאני מדבר עם התושבים. אשמע אותם. אני הולך לפגוש אותם בשבוע הבא.

בשבוע הבא אני הולך לפגוש אותם. מהטעם הזה, אדוני השר, התנגדתי בנשיאות שזה יעלה לדיון בטרם כל הפרטים ברורים, ועל אחת כמה וכמה כשתושבי רג'ר לא יודעים מה קורה. אז אני הולך לדבר עם תושבי רג'ר. הבנת עכשיו מדוע התנגדתי?

כי לא יכול להיות שתושבי רג'ר יצפו בך בשידור חי בטלוויזיה

אדוני היושב-ראש, אם אני לא הייתי מעלה את זה עכשיו, ספק אם היתה ההבטחה הזאת. איזו הבטחה?

הוא לא הבטיח כלום. עד עכשיו אף לא דיבר אתם. הוא דיבר על תהליך, הוא לא דיבר על הבטחה.

אני מבקש, לצורך הבהרה, בבקשה. השר תיאר תהליך ולא הבטחה. אני התמניתי על-פי החלטת הקבינט, ב-17 בחודש הזה, לטפל מטעם הממשלה בקשר מול תושבי רג'ר. קבעתי שבשבוע הבא, בלי קשר לדיון הזה, אתה יודע שחשבתי שלא צריך להעלות את זה וכמה זה היה נכון. מה זה קשור לפה? כי היה חשוב ששר, נציג ממשלת ישראל, יגיע לשם, ידבר אתם, ישמע אותם, ישמעו אותו, ואחר כך יתקיים דיון ציבורי. מה זה קשור, אני לא מבין למה זה

אני מבקש שייתנו לי לסיים. בבקשה. יש כל כך הרבה חברי כנסת פה שמפריעים לי, אז אני מבקש שייתנו לי לסיים. זה הנוהג פה. בסדר גמור, אני מבקש. לא התלוננתי על הנוהל. בבקשה, אדוני. בשבוע הבא אני אפגש אתם. אני מקווה שחבר הכנסת בן-ארי מסכים אתי שלא יהיה הוגן, אפילו לא נבון, לעמוד פה ולהיכנס לפרטים של הסידורים האזרחיים, הביטחוניים, לפני שאני אדבר עם תושבי רג'ר. אני מציע להסתפק בתשובה זו. בכל מקרה אני מבקש דיון בוועדת הפנים או בוועדת החוץ והביטחון. השר מציע להסתפק בתשובתו. יש פה תקדים היסטורי, יש יותר שרים מחברי כנסת. לא, לא יותר שרים. לא יותר. אנחנו הולכים להצבעה על הצעת השר להסתפק. השר מבקש להסתפק בתשובתו, המציע רוצה דיון במליאה. לא במליאה, בוועדה. זה רק במליאה. אתה לא יכול, רק במליאה. אני מציעה לוועדה. אתה מקבל את הצעתו של השר או מבקש במליאה? אז במליאה, אבל אני רוצה דיון בוועדה. אז אנחנו מצביעים, רגע, אבל אולי יש הצעה אחרת? יש לה הצעה אחרת. דיון במליאה בלבד. אנחנו מצביעים על הצעתו של השר להסיר והצעתו של המציע דיון במליאה.

מי שבעד, בעד הצעתו של המציע. אני בעד ועדה. רגע, על מה אנחנו מצביעים עכשיו? דיון על רג'ר בוועדת הפנים. בבקשה. נגד או בעד? רגע, לא מצביעים. כבוד השרים, חברי הכנסת, אני חושבת שזה דיון חשוב מאוד וצריך להמשיך לדבר. אני מציעה שההצעה הזאת תעבור לדיון בוועדה.

ועדת הפנים. ועדת החוץ והביטחון. אתה מסכים להצעה ללכת לוועדת החוץ והביטחון? ועדת הכנסת תחליט. השר מוכן לוועדה. השר מוכן?

אז אנחנו מעבירים את זה לוועדת הכנסת והיא תחליט. אז אנחנו מצביעים בעד מה? הוא לא מתנגד. אין התנגדות. השר מציע לוועדת הפנים ולכן הולכים לוועדת הכנסת שהיא תחליט.

הוא הציע ועדת הפנים והיא הציעה חוץ.

יש שתי הצעות ולכן הולכים לוועדת הכנסת. לא משנה, או זה או זה.

על מה מצביעים? אם יש הסכמה, בסדר. אבל אין הסכמה. אני לא מבינה על מה מצביעים. ועדת החוץ והביטחון. ההצעה להעביר את הנושא לוועדת החוץ והביטחון נתקבלה. אני לא הצבעתי, כי לא הספקתי.

נצרף אותך. גם אני לא הצבעתי, תצרף אותי גם. לוועדת החוץ והביטחון. אז מוסיפים את שניכם וזה הולך לדיון בוועדת החוץ והביטחון. תודה רבה. אנחנו עוברים להצעה לסדר-היום שמספרה 4282 בנושא: קריסת מערכות בטייבה. חבר הכנסת ג'מאל זחאלקה, בבקשה. עומדות לרשותך עשר דקות,

כבוד היושב-ראש, רבותי חברי הכנסת, בלי שזה יתפוס כותרות גדולות ובלי שהעיתונות ואמצעי התקשורת ידברו על כך, מתרחשת בעיר טייבה קריסת מערכות בתחומים רבים, זה כבר לא תחום אחד. השירותים שניתנים לתושבים היום בהשוואה למה שניתן לפני חמש או עשר שנים, היום הרבה פחות. ישנה תחושה שלעיר אין אבא, אין דואג, אין שואל, ובמצב שבו אין עירייה נבחרת, אלא עירייה ממונה, מתחייבים טיפול נמרץ ומיידי והתערבות של ממשלה, כי מדובר בכמה משרדים ממשלתיים, אבל בראש ובראשונה משרד הפנים, כי שורש הבעיה הוא העירייה. אמרתי עירייה, אבל בטייבה אין עירייה. ראש העיר, הנאמן והפקידים הבכירים לא נמצאים בטייבה בכלל. ראש הוועדה הממונה. ראש הוועדה הממונה. ראש הוועדה הממונה והנאמן לא נמצאים בטייבה. הם מבקרים בטייבה לעתים נדירות.

בראש-העין, בכל מיני מקומות. אי-אפשר לאתר. פעם ניסיתי לשלוח פקס לראש הוועדה הממונה, תאמין לי, העוזרים שלי היו צריכים לעבוד יומיים ובסוף לא איתרו. איך אפשר לפנות אליו בכלל. הם לא מדברים עם התושבים בכלל. היה שווה להעביר שאילתא לשר הפנים. אין כתובת. אזרח שיש לו איזו תלונה, איזו בעיה, אין לו עם מי לדבר. הוא לא יכול לדבר עם ראש הוועדה הממונה, לא עם הנאמן ולא עם הפקידים הבכירים. לא רק שהם לא נמצאים בטייבה, אפילו המשרד שלהם,

אי-אפשר לדעת, זה מקום סודי, יש חילוקי דעות איפה המשרדים שלהם בכלל. יש כאלה שאומרים בכוכב-יאיר, בראש-העין,

שיודיע לנו השר איפה הם נמצאים בכלל. והם מבקרים בטייבה לעתים נדירות מאוד, אני מבקר בטייבה הרבה יותר מהם, כשהם מקבלים משכורות שערורייתיות, כלומר בסכומים אדירים, שזה שערורייה. במיוחד הנאמן. מדובר במיליוני שקלים לשנה. מיליוני שקלים. העירייה עצמה, מבנה העיר, סגור. המבנה, היתה שרפה שם, ומאז המבנה סגור ואטום לגמרי. לא פותחים אותו, פשוט מענישים את כלל התושבים. יותר מ-35,000 תושבים בטייבה נתונים היום בעונש קולקטיבי, תרתי משמע. התושבים, לא רק שאין להם גישה לפקידות הבכירה או לראש הוועדה הממונה ולנאמן, אלא הם לא יודעים מה קורה. איך מתבצעת גבייה? גבייה מתבצעת מאה אחוז. הרבה יותר.

יש מנגנון של גבייה. העירייה שכרה כמה משרדים בעיר, שעובדים בהם העובדים הזוטרים בשביל להעביר את העבודה השוטפת, אבל אזרח שיש לו בעיה והוא רוצה לפנות, מטבע הדברים תמיד פונים לראש העיר, לוועדה הממונה, לפקיד בכיר, ואין.

מה קורה בעירייה, אף אחד לא יודע. אפילו הם לא דואגים לפרסום בעיתונות מה הם עושים. גם כשהם עושים משהו, ולפעמים עושים פה ושם משהו, אף אחד לא יודע מתי ואיך ומה התוכנית, שום דבר, מה קורה בעיר מבחינת חובות. בשנים האחרונות התרוצצו מספרים כאן בכנסת, מטעם שרי הפנים. שר הפנים לשעבר בר-און אמר: לעיריית טייבה יש חובות של 900 מיליון שקלים. אחר כך אמרו מספרים אחרים, אף אחד לא יודע אם ראש הוועדה הממונה או הוועדה הממונה פשוט מצמצמים את החוב, אף אחד לא יודע.

אין שקיפות בכלל. זו ועדה ממונה סודית. לא רק זה, זה העירייה, קצר וקולע. "מוכתסר מופיד".

נכון. זה העירייה. דואר אין. פשוט סניף הדואר נסגר, היתה שרפה שם גם, אין דואר. מחפשים ביישובים הסמוכים לקבל שירותי דואר. מרכזיית "בזק" לא פועלת, ויש בעיה באינטרנט ויש בעיה בדברים אחרים, שלא לדבר על הביטוח הלאומי שסגור הרבה שנים. כל פעם בא שר רווחה ואומר: אנחנו מתעתדים לפתוח מחדש את הסניף הזה. כבר פתחו את הסניף ארבעה שרי רווחה. הבטיחו, לא פתחו,

יש בעיות קשות מאוד, ואני הייתי שם, באזור התעשייה מבחינת קבלת שירותים ומבחינת פיתוח שנדרש. שר התמ"ת אמר לי, שייכנס אלי ראש העיר. אמרתי, ראש עיר, הוא לא מוכן להיכנס אליו

לדון איך לפתור את הבעיות של אזור התעשייה. וכמובן, בתוכנית הממשלה החדשה,

שהיא מוכת גורל, לא נכללה בכלל. דברים הגיעו עד כדי כך שבנק לאומי החליט לפני חודשים מספר לסגור את הסניף שלו בטייבה.

היה לחץ, אני נפגשתי עם נציגי הבנק וגם אחרים נפגשו אתם ושלחו מכתבים, ובסוף היתה החלטה פשוטה: לסגור רק את המחלקה העסקית. מה זה לסגור את המחלקה העסקית? זה לפגוע ב-200 אנשי עסקים בטייבה. זה לא קריסת מערכות? אבל 200 אנשי העסקים בטייבה זה שווה מבחינת הבנק,

לכל הלקוחות האחרים. לכל הלקוחות האחרים, הם יודעים את זה. הם יודעים את זה. הספורט בטייבה, ופעם היה ספורט לתפארת שם, במצב הכי קשה מאז 50 שנה, אני מעז להגיד. חוץ ממחלקת הילדים. חינוך טרום-חובה,

שום דאגה. החינוך הלא-פורמלי, הפעילות הלא-פורמלית,

שום דבר. זו עיר שנמצאת במצב של קריסת מערכות, וצריך טיפול נמרץ. המצב הולך ומידרדר, וגם העיר חיה משמועות. כל יום יש שמועה חדשה. אומרים לי, כל יום מתקשרים אלי אנשים, יש שמועה שהולכים לסגור את זה או את זה או את זה. העיר מתרוקנת, וזו לא עיר קטנה. אני חושב שאם היו מקרים, נגיד שנשרף בניין העירייה, לא צריך להעניש את כלל התושבים. למה, לא נשרפו בנייני עיריות בארץ, במקומות אחרים, ותיקנו את זה וחזרו לעבודה? אני חושב שגם לאור הכישלון הטוטלי של הוועדה הממונה בטייבה, צריך להכריז על עריכת בחירות ולתת לאנשי טייבה לנהל את ענייניהם, ויהיה לעיר הזאת אבא, שיהיה בעל-בית, שיהיה מישהו שידאג לה. עכשיו אין מי שדואג. בנק לאומי נסגר, העירייה לא שואלת. לא מעניין אותה. יש בעיה ברישוי.

הממוצע לפני שנים מספר, היו נותנים בין 150 ל-240 רשיונות בשנה. כמה נתנו בשנה שעברה? 40. כמה נותנים השנה לפי הספירה עד היום? 15. כלומר, עשירית ממה שהיה פעם בשנה הזאת, כי ועדת התכנון המקומית לא עובדת, אף אחד גם לא יודע. תוכנית המיתאר תקועה, אין מי שמטפל בה כדי שהיא תפתור בעיה קשה מאוד של בתים. דרך אגב, תוכניות מיתאר אין, אבל תוכניות הריסה יש. צווי הריסה ובולדוזרים, והבעיות שהיו בטייבה לאחרונה היו בגלל זה, כי התושבים משתגעים. אתם לא נותנים לנו רשיונות, וחלק מהבתים שמיועדים להריסה הם חלק מתוכנית המיתאר החדשה. ויש מירוץ בין המתכנן האטי לבין ההורס המהיר שבא להרוס לפני שהמתכנן גומר את עבודתו, ובדיוק זה העניין שעירייה צריכה לטפל בו. יש קריסת מערכות. אני יודע שזה לא רק עניין של משרד הפנים, חלק מהעניינים הם במשרד הרווחה וחלק במשרד התקשורת, אבל כשיש מצב כזה, אני חושב שצריך טיפול מרכזי של משרד ראש הממשלה ושל כל המשרדים ביחד כדי להציל את העיר טייבה, תרתי משמע, כי היא בקריסת מערכות.

כבוד השר מרגי עונה בשם שר הפנים. בבקשה, אדוני השר. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, כפי שפתחת, אני מתכבד להשיב בשם שר הפנים על ההצעה לסדר-היום שכותרתה: קריסת מערכות בטייבה.

כשאתה שומע את הדברים מפי חבר הכנסת זחאלקה, קשה להאמין שבמדינת ישראל יש מצב כזה. עיר גדולה. קשה להאמין. אז להלן המידע, כך משרד הפנים מוסר, שהועבר אלינו דרך הנאמן של הרשות: הרשות נמצאת בהסדר נושים בחסות בית-המשפט. בניין העירייה מושבת בעקבות גל ההצתות ממאי 2010, שכלל בין היתר שרפת בית העירייה. כל מחלקות העירייה חזרו לפעילות באופן מלא במקומות חלופיים ונותנות שירותים לתושב. סניף הדואר נשרף באותו אירוע ואכן הוא עדיין סגור. יש לזכור כי הדואר, הבנקים, ביטוח לאומי, אינם באחריות משרד הפנים, כפי שאמר ביושר ובצדק המציע, חבר הכנסת זחאלקה. מרכזיית "בזק" משתבשת באופן תדיר בגלל הצתות חוזרות ונשנות ברשות המקומית. באופן כללי, שירותים מוניציפליים, משרד הפנים טוען שניתנים בצורה מלאה. עד כאן תשובתו, תגובתו של משרד הפנים. אני באמת מציע לקיים דיון בוועדת הפנים, דיון מעמיק. אני חושב שתמצא אוזן קשבת גם אצל יושב-ראש הוועדה, ואדרבה, כל הסוגיות שהועלו, אני חושב שהן ראויות לטיפול. לא ייתכן להשאיר עיר ואם בישראל, עיר גדולה, כמה תושבים יש שם? 35,000 ויותר. כפי שאתה מציג את זה, אכן זה חמור. גם אמרת את אותם דברים. כן, כן.

כשהצגת את זה, זה חמור,

אתה מציע שזה יעבור לדיון בוועדת הפנים? דיון בוועדת הפנים. חבר הכנסת זחאלקה, אתה בעד? אנחנו מצביעים על העברת הנושא: קריסת מערכות בטייבה, לדיון בוועדת הפנים. מי שמצביע בעד מצביע בעד ועדת הפנים. ההצעה להעביר את הנושא לוועדת הפנים והגנת הסביבה נתקבלה. חמישה בעד, נגד ונמנעים, אין. הדיון בנושא: קריסת מערכות בטייבה, עובר לדיון בוועדת הפנים. תם סדר-היום. הישיבה הבאה תתקיים ביום שני, 29 בנובמבר 2010, בשעה 16:00. תודה רבה. הישיבה נעולה.